ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/3973/24 וכלה בהצעת חוק פ/4036/24: הצעת חוק השכירות והשאילה (תיקון,

התשפ"ב 2022,

שרצה על העקבים, כמעט שברה אותם פה בכניסה? היא היום קרטון ביש עתיד. אתם זוכרים את שרן השכל? נעלמה פתאום, לא באה להצביע. פתאום נעלמה. אבל לא שמענו אף עיתונאי שאומר: רבותיי, בוא נפעיל את יאח"ה. פה אנשים מקבלים שוחד, עוברים על החוק. שום דבר לא שמענו,

רק היום אנחנו שומעים את

מבין בענייני עבריינות. אני לא רוצה לספר לו שצריך לבדוק איך סגלוביץ' הגיע לרשימה שלו.

שסגלוביץ' התחיל עם תיק 1000 בלי שום אישור אז, אסף חומרים על נתניהו. אחרת, למה שיגיע לרשימה? אני לא מדבר על פרשת הרפז, שהוא עצמו שיבש הליכי חקירה. אז אתה מספר לנו, מר לפיד, מי בעצם העבריין פה? אדוני השר, אני רוצה לעבור אליכם. היום נפגשתי עם שני חבר'ה מבאר שבע, סיפרו לי על קרן מעגלים. לא ידעתי מה זה. מסתבר שהמדינה הקימה ביחד עם משרד העבודה והרווחה וההסתדרות והאוצר, לא אלאה אותך, קרן שנותנת לאנשים אופציה לעשות קורסים, בעיקר בעבודות בשחיקה, וזה נתן להם אופק. הוא אומר לי: אני עובד באיזשהו מפעל רציני בבאר שבע. עשיתי על חשבון המדינה גם רישיון לאוטובוס, כי המדינה מעודדת את זה. כמובן שמר ליברמן הוריד את זה.

מתפוצץ.

הוא צריך כסף לחתולים, למנסור עבאס יש לו, אבל אנשים שעובדים ובעצם רוצים קצת אוויר, אנחנו לא ברוסיה הסובייטית שאם התחלת כפקיד יערות אתה יוצא לפנסיה שם. אנחנו רוצים לתת לאנשים האלה אופק, לשנות קצת, אולי בגיל 50 נמאס להם לעבוד 30 שנה במפעל, רוצים קצת אוויר. אבל לליברמן מתפוצצת הבטן. מה פתאום? כל עוד הם לא ערבים, מדובר רק ביהודים מה פתאום? ועכשיו, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס לעוד כמה נקודות. שמענו את לפיד בריאיון מדבר על הוצאת הגז. הרי אתם התנגדתם להוצאת הגז. היום אתם מפרסמים שאתם רוצים לשווק את הגז לאירופה דרך מצרים. גיליתם עכשיו את אמריקה, את האור הגנוז. והלכנו לאיזו הקלטה שלפיד אומר, והוא אומר ככה, שהוא מתנגד לזה.

זה בכלל, הוצאת גז, כשאתה מוכר משאבי טבע, זה מנוון את החברה, משום שאתה מקבל דברים ללא עבודה. האמת היא שבזה אני מסכים איתו, הוא בן אדם מנוון בגלל שהוא מעולם לא עבד, לכן באמת הוא מנוון. כל השרירים שלו מנוונים, הוא באמת התנוון. הוא הגיע לפה סתם. לא עבד מעולם בחייו, כמעט יום אחד, אבל הוא אומר "מהפכת הצבעונים". אני רק רוצה לספר לו שזה בלי קשר, מהפכת הצבעונים זה בעצם ההפיכה שהייתה בקיריגיזסטן, באחת מהרפובליקות, מה שנקרא, הסובייטיות לשעבר. מה הקשר בין זה, לפעמים הוא משתמש, אדוני היושב-ראש, באיזה מילים כאילו ממציא לנו איזו חוכמה, כאילו הוא איזה אינטלקטואל גדול. אין קשר בין זה לבין הסיפור של הגז. מה הקשר בין מהפכת הצבעונים לבין הנושא של הגז? אני שמעתי את מר גנץ שהוא רוצה למנות עכשיו, לעשות סבב ולהחליט מיהו הרמטכ"ל. לא משנה שבמדינת ישראל נהוג לבחור את הרמטכ"ל שלושה חודשים לפני הסוף. הרי ברור לחלוטין שמהרגע שיש לנו מועמד שהוא הרמטכ"ל, הרמטכ"ל הנמצא הוא כבר ברווז צולע, אבל גנץ רוצה לבחור שישה חודשים לפני. הרי אתם נמצאים על כרעי תרנגולת, אתם יודעים שאתם הולכים הביתה, וזה המחטפים של השמאל. תמיד אם אתם יכולים לעשות עוד משהו רע על הדרך,

דרך אגב, למה שלא יקדים את זה בשנה? אולי נקדים את זה בשנתיים? מה דעתך, אדוני היושב-ראש? אולי נבחר רמטכ"ל ומייד אחרי חודשיים נבחר את הרמטכ"ל הבא?

אנחנו עדיין בתפקיד, יכולים לבחור עוד רמטכ"ל,

כנ"ל מפכ"ל. זו החוצפה שלכם. לא אכפת לכם לפגוע בצה"ל באצטלה של יציבות.

מי שבוחר את הרמטכ"ל זה הממשלה בהמלצת שר הביטחון. ואם יש זמן, דרך אגב, למה להקדים? כל דבר בעיתו. אם נהוג שלושה חודשים לפני הסוף, למה לפגוע ברמטכ"ל הנוכחי? ולכן, אדוני מר גנץ, לא הכול פוליטיקה. אני רוצה לספר לך, אדוני היושב-ראש, עוד סיפור. מבקר הליכוד פנה אליי אתמול, דיברתי איתו. הוא מתנדב במשטרת ישראל, משתלב בתנועה,

התקשרו אליו, אמרו לו: תקשיב, אתה לא יכול להיות מתנדב, למה אתה איש ליכוד. אתה בניגוד עניינים. שאלתי את עצמי: חבר'ה, מילואים מותר לו לעשות? מס הכנסה מותר לו לשלם?

אנחנו אנשי ליכוד, מה, אנחנו מהחיזבאללה? אסור לנו להתנדב במשטרת ישראל? דרך אגב, חינם. לכן אני פונה למפכ"ל ואני אומר לו: מפכ"לנו היקר, אנחנו עדיין חלק מאזרחי מדינת ישראל הלגיטימיים, ואם אנחנו רוצים להתנדב,

במשטרת ישראל או במשמר האזרחי או ביד שרה, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו לא מודרים משם. זו מדינה גם שלנו, זו משטרה גם שלנו. ולבסוף אני רוצה לגעת בנקודה של יוקר המחיה. אדוני השר, אני רוצה לספר לך שבשבוע שעבר הייתי בעמותה שנקראת "רפואה ושמחה". הלכתי לעשות שם סיור.

התפעמתי מאוד, אנשים שמתנדבים ועוסקים בכל הנושא של המצוקה של חולים, מזון, תרופות. דרך אגב, מביאים תרופות מחוץ לארץ, מסיעים חולי דיאליזה, באמת, כל חולה במדינת ישראל, ללא הבדלי גזע,

לא משנה להם ערבי,

עושים ימי כיף גם למשפחות ולילדים.

אני רוצה לומר לך,

רובם שם חרדים. ואני רוצה לספר לך עוד דבר: כולם מגיעים ליד שרה בסוף.

בסוף לא משנה, עד 120, אחד צריך קביים, אחד צריך עגלה, אחד צריך עמוד של אינפוזיה. דרך אגב, רובם חרדים. אני רוצה לספר לך שעמותות החסד כולן במדינת ישראל, רובן ככולן, אבל רובן, לא כולן, אבל רובן חרדים. הם לא מתגייסים לשנתיים, מתגייסים ל-40 שנה, בגלל שהם רואים את זה כצו. חסד זה משהו יהודי דתי עמוק. כשאני הייתי בהדסה, נכנסה אליי גברת בת 80 עם סנדוויץ'. כל מפעלי החסד דרך אגב, כל החילונים הולכים אליהם. כולם נזקקים להם. לרב פירר כולם הולכים, לא רק חרדים,

איחוד הצלה, דרך אגב, מצילים את כולם. כמעט כל עמותות החסד במדינת ישראל, האנשים שם,

מתנדבים עשרות בשנים, לא מתגייסים לשנה. אבל הם מבחינתכם אנשים מוקצים מחמת מיאוס. אלה האנשים שאתם פוגעים בהם. אלה האנשים שאתם פוגעים בילדים שלהם. אותם הפכתם בעצם כמעט לאנשים לא יהודים. איפה שאתם יכולים לפגוע בהם אתם רומסים אותם, מעליבים אותם, רומסים את כבודם, ומזה אתם מתפרנסים. אתה שר כאן היום רק בגלל שהבוס שלך משתמש במוטיבים אנטישמיים מול אותם אנשים, אותם יהודים. אני רוצה רק לספר למר ליברמן, איך הוא אומר? אני לא קוסם, יש קוסם אחר. האמת היא שאתה לא קוסם, אתה גם לא שר אוצר, לדעתי, שמבין במשהו באוצר. אתה סוג של דיקטטור שמנהל את המדינה לפי ראות עיניך,

אתה חושב שאנחנו נמצאים עדיין ברפובליקה הסובייטית, ואתה מתנהל לפי החלטות שאתה מחליט. בא לך עכשיו לצלוב את החרדים, לצלוב את מי שאתה לא רוצה, ככה זה עובד. אין סיבה, אין טעם, אין היגיון, אין קריטריונים,

רצית לתת לערבים 52 מיליארד שקל בגלל שהיום החלטת ללקק להם ואתה זקוק להם בגלל שאחרת לא תהיה שר אוצר?

אתה כבר מוצא את הכסף. משפט לסיכום, בבקשה. העלית את המחירים. דרך אגב, איך אתה מתפלא שיש לנו אינפלציה כזאת, יוקר מחיה עצום? אני לא מאשים בכל דבר את הממשלה, אבל אתה התחלת בזה: אתה העלית את החד-פעמי, אתה העלית את השתייה, נתת את הכיוון הכללי לכולם. אז אם אתה מעלה, המדינה מעלה. למה שאסם לא תעלה את המוצרים בכמה אחוזים? ויספרו לך שזה בגלל ההובלה, שזה בגלל מה שנקרא חומרי הגלם בעולם. אתה התחלת עם הכול, בגלל שאתה לא מבין דבר וחצי דבר בכלכלה.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שהממשלה צריכה לעוף מחיינו, וכמה שיותר מהר הרי זה משובח. תודה. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת אשר, בבקשה. אל תדאג, אני לא מדליק. אני אחכה עד הרגע האחרון ואז אני אשים לך שעון, וגם אז אתה יודע שזה לא סופי, שתקבל עוד כמה שניות ממני, נכון? אני רק מרוויח כשאתה נמצא, עשר דקות,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, ידידי חמד עמאר, יש מושג שנקרא מבחן המציאות. במבחן המציאות, אדוני השר, הממשלה הזאת כשלה כישלון חרוץ בהרבה נושאים, ובראשם הניהול הכלכלי. כלכלת ישראל בשנים האחרונות הייתה יציבה: לא היו העלאות מחירים דרמטיות, לא העלו פה מיסים הרבה שנים, מחירי הדיור נבלמו ואף ירדו. הנתונים הכלכליים היו טובים, והכי חשוב שרק לפני שנה האזרחים שילמו הרבה פחות בסופרמרקטים, הרבה פחות בתחנות הדלק, בצריכת החשמל, במוצרי יסוד בסיסיים, וגולת הכותרת, הרבה הרבה פחות במחירי הדירות, שהרקיעו לאחרונה שחקים, ואלפי זוגות צעירים לא מצליחים להגיע לקורת גג. במקביל, אותם זוגות צעירים שבינתיים שוכרים דירות קורסים כלכלית ומוציאים את שארית כספם על העלייה החדה במחירי השכירות שמאמירים. וכששואלים את שר האוצר,

אין עליות מחירים. מחירי הדירות השכורות לא עולים. אצלו הכול גן עדן. אצל ליברמן הכול טוב. לא הוא ולא סביבתו הקרובה מרגישים את מה שרוב תושבי המדינה מרגישים. הם לא חשים את המצוקות, הם לא מתמודדים עם יוקר המחיה. הם חיים בדירות ובווילות גדולות. אצלם הכול גן עדן, אדוני היושב-ראש, אפשר לעשות קצת שקט שם, כשעליזה מבקשת משהו מחבר הכנסת אמסלם אי-אפשר לעשות שקט. ותכף יעלה כאן, אדוני היושב-ראש, הבקשה לא באה ממני.

זה בא מכבוד הרב אשר, נכון?

תכף יעלה כאן אל הדוכן השר חמד עמאר, שר במשרד האוצר,

אתה יודע, אני כבר יודע מראש מה אתה הולך להגיד: אתה תחזור על המנטרה "12 שנים, איפה הייתם?" תגיד שמונה פעמים: ביבי, ביבי, ביבי וביבי, ושהעברתם תקציב, ועוד כל מיני סיסמאות נבובות כאלה. אבל מה לעשות, יש מבחן תוצאה, ובמבחן התוצאה, אדוני השר במשרד האוצר, נכשלתם: לאזרחים היום קשה יותר מפעם, האינפלציה דוהרת הרבה יותר מפעם, יוקר המחיה גואה הרבה יותר מפעם. בסיסמאות אתם חזקים, במציאות אתם כישלון. אדוני השר, אתם שמחים ומבשרים לנו על גידול משמעותי בהכנסות המדינה. אתה יודע מאיפה מגיע חלק גדול מהכסף? מספסור הקרקעות של המדינה עצמה ומהניצול של המדינה עצמה את העלייה הדרמטית של מחירי הקרקע. אתם גורמים לעליית המחירים ואתם גובים על זה מס, ועל חשבון מי זה? על חשבון הזוגות הצעירים. ובמקום שתפנו את הכסף הזה, הכסף הגדול הזה, להורדה ולבלימה של מחירי הדיור, להורדה ובלימה של מחירי הדלק, שגם בהם אתם מספסרים ומרוויחים את המס בעקבות עליית המחירים בעולם, את הכסף הזה אתם משקיעים במה? בקואליציה שלכם, לא במיליארד אחד או שניים, בעשרות מיליארדים, כדי לקנות שקט פוליטי ולהיאחז בכיסאותיכם, במקום להחזיר את הכסף הזה, אדוני היושב-ראש, לציבור. עד כמה אתם אטומים תעיד רפורמת התחבורה המטורללת והאכזרית שעשיתם. איזו מדינה עושה רפורמה שהתוצאה שלה היא שהציבור הכי חלש ושהכי תלוי בתחבורה הציבורית, אותם אנשים שאין להם לא מכונית אחת, ודאי לא שתיים, הם שיצטרכו בעקבות הרפורמה המטורללת הזאת להוסיף כסף על נסיעה באוטובוס או ברכבת? איזה רשע ואיזה פשע זה. ובמי אתם משתלחים? בחבר הכנסת מיכאל ביטון, שמנסה לעצור אתכם וצועק ומתריע. והוא, כאדם חברתי מהמעלה הראשונה, ראש העיר של עיירת פיתוח שעשה מהפכה בעירו, אותו לא רק שאתם לא סופרים, אותו אתם משמיצים. תכף תבקשו ללכת ליאח"ה גם לבדוק מה המניעים שלו. איזו אטימות לב יש לכם. תכף תעלה, השר עמאר, ותגיד: הכלכלה יציבה. כן, היא יציבה, היא יציבה מאוד לתושבי רמת אביב וסביון והוד השרון, אבל היא לא יציבה לא לתושבי ירוחם, לא בבית שאן ולא בשאר ערי הפריפריה. אצל הבוסים שלך והחברים שלהם הכול גן עדן. ובאמת ראש הממשלה הוא המנווט, הוא המחליט, הוא המנהיג, והוא מזהיר אותנו מה חלילה יקרה כאן ביום שהוא לא יהיה ראש ממשלה: וואי, מה יקרה, יהיה פה אסון. והתקשורת, שבחלקה הגדול מגויסת, מזהירה אותנו מה יקרה כשהממשלה הזאת תיפול. מי ינהיג? מי ינווט? מי יחליט? מי יוליכנו קוממיות לארצנו? אדוני היושב-ראש, זה מזכיר לי סיפור ירושלמי עתיק, שהמגיד הירושלמי הידוע ר' שלום שבדרון היה מספר על אדם אחד שקראו לו, תקשיב, חמד, זה סיפור טוב, על אדם בירושלים שקראו לו טומל. הוא היה מתלבש כמו שוטר כל בוקר, דודי, היה מרגיש על הכתפיים שלו שהוא צריך לנווט את התחבורה שעולה לירושלים. הוא היה מתייצב בכניסה לירושלים, לוקח משרוקית ושרביט, וכשראה שהרמזור אדום הוא היה מתייצב דום, מגביה את היד, אומר לכולם: תעמדו, וכשהתחלף לירוק הוא סימן לכולם לנסוע. ככה עברו שנים, גשם, קיץ, שלג, עמד על משמרתו מבוקר עד ערב. יום אחד שאלה אותו אשתו: טומל, מה, עד מתי אתה תעמוד שם? הרי יש רמזור, הרמזור מראה ומדריך את הנהגים. הוא אומר לה: מי ישמור על הנהגים? מי ינווט? אני פה אחראי. יום אחד טומל לא הרגיש טוב. אשפזו אותו בבית חולים. כולו היה בחרדה מה יקרה בכניסה לירושלים, בתנועה, איך זה יתנהל בלעדיו. הרופאים ניסו להרגיע אותו אך לשווא, הוא לא נרגע. בעיניו הוא חזה את המהומות שקורות כרגע בצומת. אחד החולים ניסה להסביר לו: טומל, הרמזור הוא שמנווט,

ואז אשתו של טומל לא יכלה להתאפק והגיבה לדבריו: הרמזור הוא מנווט? אם הרמזור מנווט, למה בעלי בזבז את כל חייו על עמידה בצומת? ענה לה אותו חולה: כי טומל מדומיין. אדוני ראש הממשלה, אתה מדומיין. אתה חושב שאתה מנווט, כל אחד מבאי הבית הזה יודע שכל שר בממשלה שלך נוסע איך שבא לו, לאיזה כיוון שבא לו ולאן שהוא רוצה, ואפילו לעשות עם היד לא נותנים לך, ככה לסמן איזה סימון. הכול חולף דרכך. אתה רק יכול להביא המלצות. תנוח דעתך, אדוני ראש הממשלה, אתה יכול לעזוב. אף אחד לא ירגיש, לא יקרה פה כלום. אפילו פוטין וזלנסקי ימשיכו לריב הלאה, למרות שעמדת בצומת בשבת קודש, חיללת שבת כדי לנפנף עם הידיים שאתה עושה משהו. אתה לא עושה כלום, אבל בינתיים השרים בממשלה שלך עושים דברים רעים, עושים דברים רעים לציבור החלש, עושים דברים רעים לפריפריה, עושים רפורמה בתחבורה שהורגת את הפריפריה ואת האנשים שתלויים בתחבורה הציבורית. ואתה מעלה מיסים, מצרכים רפואיים של השמנות וכאלה, שפתאום התחלת לדאוג שלא ישתו שתייה מתוקה. אתה דואג לכסף, רק לכסף, ואצלך הכול גן עדן, אבל אני רוצה לומר לך שאצל רוב התושבים בארץ החיים פה הם גיהינום. תודה רבה לחבר הכנסת אשר. אני בדרך כלל לא נוהג להגיד גם בתור יו"ר, אבל אני חייב להגיד לך משפט, חבר הכנסת אשר. אתה לא חייב, אבל אתה יכול. כשפנית אליי ואמרת: אתם גרים בווילות, אתה שומע, חבר הכנסת אשר?

לא, לא. אתה לא מקורב שלו.

רק שנייה, תן להגיד משהו. לא, לא אתה, אתה טועה.

אז אם לא דיברת עליי אני לא אגיד. עליך לא דיברתי. לא רציתי להגיד שבאולם, אם אני אדבר עליך הנאום שלי יהיה אחר לגמרי, אבל אני מפחד לשרוף אותך. באולם הזה כבר סיפרתי, וסיפרתי גם על ציונה, שמכינה לנו קפה בפרסה, בהקשר של קשי היום, וגם אנשים שמבינים מה זה מצוקה, אני סיפרתי שלפני 25 שנה עליתי ארצה עם 140 דולר בכיס. 40 דולר גנבו לי, 100 דולר שלחתי בחזרה לאחותי, שהייתה צריכה לקנות שמלה לבית ספר למוזיקה. תאמין לי, גם היום אני גר בשכירות, ועד היום אני הולך לסופר, ואני יודע בדיוק כל מה שקורה. ובגלל שאני כרגע בכיסא של היושב-ראש אני לא יכול להגיב לך בשם הממשלה, אבל תאמין לי שהרבה דברים נעשו בשנה הזאת שלא נעשו שנים רבות. מילה אחת.

אז זה ויכוח שנמשיך לנהל אותו בפרסה ליד ציונה כשהיא תכין לנו קפה.

אבל אם אתה היית שר האוצר הייתי יותר רגוע. בוא נשאיר את זה, אדוני. אתה יודע מה?

האוצר.

תאמין לי, הרבה דברים טובים נעשו בשנה הזאת. בבקשה, אדוני השר.

תכף הוא יגיד לך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, רק אל תגיד: 12 שנה. חברי חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת אמסלם לא נוכח כאן, אבל אני רוצה לשאול אותך כמו שהייתי שואל את אמסלם, לפני שנה מדינת ישראל הייתה יקרה ויוקר המחיה היה גבוה יחסית לעולם,

מדינת ישראל הייתה יקרה, והיה יוקר מחיה, כמו היום? ואנחנו קיבלנו את מדינת ישראל עם יוקר מחיה.

ואני אומר לך,

קיבלנו את זה ביוקר מחיה.

והשאלה, מה עשיתם? לא עשיתם כלום עם זה. לא עשיתם כלום עם זה. לא עשיתם כלום עם זה. פשוט איומה. תשווה,

אני רוצה לשאול אותך: בשנה האחרונה, בכמה עלה הנפט בעולם? בכמה עלה הנפט בעולם?

אתה חלק מהעולם. יש דברים שאין לי. אין לי נפט.

בכמה עלה הנפט בעולם? אני שואל אותך. אבל היו משברים אחרים. הקורונה, ב-62% עלה הנפט בעולם.

כמה עולה הברזל? ואין לי ברזל. בכמה עלה הברזל בעולם? בלי סוף היו משברים. השר, היו משברים ב-2003. כמה עולה החיטה בעולם? השר, היו משברים ב-2009.

ב-56% עלתה החיטה בעולם. גלית, יהיה לך, את עולה לפה. היו משברים אחרי הקורונה, הפחם לתעשייה, כמה עלה? אני שואל אותך, ואתה יודע, ב-143% בשנה האחרונה. ב-2009 מה היה? מה היה ב-2009, השינוע, השינוע בעולם, בכמה עלה? 400%. אני רוצה להגיד לך, אם לא היינו לוקחים את ניהול הכלכלה במדינת ישראל, עליות המחירים במדינת ישראל היו פי שניים ופי שלושה.

פי שניים ופי שלושה יחסית לעולם.

האינפלציה בישראל, 4.1%. קשה לכם לשמוע את האמת. אבל הציבור לא מאמין לך.

האינפלציה בישראל, כמה? 4.1%. כמה האינפלציה בארצות הברית? מדינה מתקדמת. היא הייתה, כמה האינפלציה בארצות הברית? לא, לא נכון. לא נכון. לך תבדוק. אדוני לא יודע שב-2009 היה משבר? שב-2003 היה משבר?

אנחנו ב-4.1%, בארצות הברית, 8.6%. תגיד לו שהיו כבר שלושה משברים, ואנחנו לא, בגוש היורו, כמה האינפלציה?

בנייה. כמה התחלות בנייה בשנת 2022? 69,000 התחלות בנייה במדינת ישראל. איזה יופי, 79,000 היתרים.

אנחנו נתחיל לראות את ההורדה במחירים, כי אנחנו עשינו. אתם לא עשיתם את זה.

אבל מה שאנחנו נעשה ועשינו, אנחנו נתחיל, הטיפול יתחיל. כמה היא היום?

השר במשרד האוצר חמד עמאר: אנחנו בלמנו את עליית המחירים בדיור, חבר

אנחנו קיבלנו מדינה ללא תקציב.

וכבר ב-1 ביוני אנשים מתחילים להרגיש את זה. אני רוצה להגיד לך, חברי חבר הכנסת אשר, אני שמעתי אותך, ושמעתי אותך בקשב רב, ואני מרגיש כל אחד ואחד וכל משפחה ומשפחה. והיושב-ראש אמר לך, כשהסתכלת עליו ואמרת לו: גרים בווילה, לא אמרתי, לא, אני אומר לך, הסתכלת עליו, אל תשקר. הסתכלת עליו ואמרת: גרים בווילות. אל תשקר, לא, אבל קבל תיקון. קבל תיקון. מה שהוא אמר הוא אמר, אז אני לא, אמרתי: החבר'ה שלו,

חבר הכנסת אשר, גם אני הבנתי שדיברת אליי, חשבתי שאתה מדבר אליי.

עושים קניות. אנחנו יודעים בדיוק. כשאני אדבר אליך אתה תדע. אנחנו יודעים בדיוק מה קורה, ולכן אנחנו עושים את כל המהלכים שאנחנו עושים ואנחנו מובילים את כל המהלכים שאנחנו מובילים. בסופו של דבר, המאבק שלנו ביוקר המחיה זה על סדר-יומו של שר האוצר בכל שבוע. בישיבה השבועית של ההנהלה זה הדבר הראשון שאנחנו דנים בו, והמהלכים שעשינו אותם בלמו את יוקר המחיה יחסית לשאר העולם, והסברתי לך.

תודה רבה לשר במשרד האוצר חמד עמאר. אנחנו נעבור לדיון סיעתי. הדוברת הבאה, מחירי הדירות לא עלו, הדוברת הבאה, מטעם סיעת הליכוד, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן,

שלוש דקות, גברתי. ממשלת גנבי הקרדיט שחיה בתוך מציאות מדומה רוצה שתאמינו שהשקט מעזה הוא בזכות נפתלי. בגלל הנאומים של המדריך מבני עקיבא, סנוואר כרגע מסתתר בבונקר ולא מפריח אף בלון, כי הוא מת מפחד מנפתלי. נפתלי שולח פצצה, הפצצה מתפוצצת על מגדל, מהמגדל צונח זלזל, ובגלל זה החמאס יותר לא יורה כלום,

זה לא קשור בכלל לזה שנתניהו, שנייה לפני שהוא העביר לנפתלי את המושכות, חיסל את המנהרות ההתקפיות, חיסל את המנהרות ההגנתיות, השטיח עד עפר רבי-קומות, כולל של תקשורת של חמאס. לא קשור בכלל לנתניהו. ממשלת גנבי הקרדיט רוצה שתאמינו לה שהשקט מעזה זה נפתלי. ממשלת גנבי הקרדיט, אשר חיה במציאות מדומה, רוצה גם שתאמינו שהיא הוציאה את הגז מהאדמה. איזה יופי, פעמיים הם הצביעו נגד הוצאת הגז מהאדמה כשהם היו באופוזיציה. הם עשו לשטייניץ ולנתניהו את המוות, והם נאלצו להילחם כמו אריות כדי להצליח להוציא את הגז מהאדמה. הם יצאו להפגנות: שוד הגז, שוד הגז. יאיר לפיד, באיזו שיחה מאוד לא קוהרנטית, עם איזה טיעון עמוק מכדי שהוא יתפוס אותו, ניסה להבהיר שהגז באדמה מפחיד אותו, כי משאבים כמו גז ונפט עלולים לייצר ניוון בציוויליזציות מתקדמות. הוא רק לא הבין מה הוא אומר. והיום הוא בא ואומר: אני הוצאתי את הגז מהאדמה.

השרה שלך היא שהצהירה שהיא מתכוונת להשהות את כל העניין של הגז לפחות לשנה. אבל ממשלת המציאות המדומה של גנבי הקרדיט לא באמת אוהבת לתת אותו. בואו נמשיך להסכמי אברהם. אנחנו רואים באמת שיירה של אנשים עם המון טקס בישבן, שרים וחברי כנסת, טסים לדובאי ולבחריין, לוחצים ידיים. הלו, איפה הייתם? איפה הייתם כשההסכמים האלה נחתמו? להזכיר לכם, קראתם לזה נורמליזציה: בכלל לא הייתה לנו מלחמה איתם, אף פעם לא היה לנו גבול איתם, ופתאום ממשלת גנבי הקרדיט נהנית ומתהדרת גם בדבר הזה. בואו נעבור לקורונה. ממשלת גנבי הקרדיט חיה במציאות מדומה שבה היא ניצחה את הקורונה. לא צריך הרבה זיכרון לטווח ארוך מאוד כדי להיזכר שנתניהו הביא לנפתלי את המדינה הכי מחוסנת בעולם, מחוסנת ראשונה בעולם, עם ארגזים של מיליוני חיסונים שמחכים לו מבעוד מועד, רק תחסן. נפתלי לא רק התמהמה. הוא גם יצר כאוס, ובתוך הכאוס הזה,

הוא הצליח להגיע עם תרופות ועם חיסונים לשיא בתמותה עודפת. עם תרופות וחיסונים. אממה? טיפול בקורונה, גנבי הקרדיט, שלהם. אני רוצה לומר משהו בעיקר ליאיר לפיד, שבזמן האחרון חי במציאות אלטרנטיבית ומדומה,

ושלמילים שלו אין שום משמעות: למציאות יש משמעות, למילים יש משמעות, לאמת יש משמעות, ואזרחי ישראל מבינים את המשמעות היטב. זאת הסיבה שזמנך חלף.

תודה רבה לחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. הדובר הבא, מטעם יש עתיד יש לנו דובר? אין? אף אחד לא מדבר מטעם יש עתיד?

אנחנו נעבור לדובר הבא. מטעם סיעת ש"ס, חבר הכנסת אוריאל בוסו,

שלוש דקות, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בפרשת השבוע, פרשת המרגלים,

את המשפט שהמרגלים אמרו, "טובה הארץ מאד מאד". אומרים חז"ל, אומרת הגמרא: כשאדם רוצה,

לטנף על משהו, להגיד משהו שלא טוב, הוא מתחיל במשהו טוב. כשאתה אומר "טובה מאוד מאוד", אתה מבין שיש לך כאן כבר בעיה. הממשלה הזאת, שיושבים בה אנשים מנותקים שחושבים שאין בעיה עם השכירות, יושב פה השר, ואתה חושב שאתה נמצא במקום אחר: זה לא קשור אלינו, זה גלובליזציה בעולם. הממשלה טובה, אתה מבין שמכאן הכול לא טוב, מכאן הכול מידרדר. נפתלי בנט, ריקי מחדרה שאתה דיברת עליה כל כך רצתה לתדלק את הרכב שלה. היא הגיעה לתחנת דלק, ראתה שיקר, ואמרה: ניסע בתחבורה הציבורית. אבל בחדרה מייקרים את התחבורה ברפורמה החדשה לפחות ב-14%. אמרה: נחזור הביתה. היא חוזרת הביתה, הולכת למכולת, מתייקר הלחם, התייקרו הירקות,

אולי נקנה כמה כלי פלסטיק ליום ההולדת של הילדים? גם זה יקר. איפה החמלה? איפה הנשמה? ממשלה שלמה שאין לה לב אחד. אין לה מכלוף דרעי אחד מסביב לשולחן הממשלה שיגיד: חבר'ה, 750 מיליון שקל בשביל להוזיל את המים, להוזיל את התחבורה, להוזיל את הנסיעה בתחבורה הציבורית. אלה הדרישות של מי שיהיה שם מסביב לשולחן הממשלה, לא מעבר לכך. ממשלה מנותקת שמבקשת לדבר רק, על מה?

השכירות, אין בעיה בשכירות, אתה שומע אנשים שאומרים. תגידו, אנחנו חיים באותה מדינה? מה קורה כאן? הקבינט הכלכלי-חברתי איפה השר חמד עמאר,

מתי הקבינט הכלכלי-חברתי יתכנס? אנחנו במלחמה. כל יום ויום אתה מתעורר בבוקר ומתייקר לך עוד ועוד. אין יום בלי גזרה שקודמת לחברתה. לא שמענו על כינוס הקבינט הכלכלי-חברתי. ראינו את ההזדעקות של ראש הממשלה החליפי לרוץ ישר ולשבת עם איזו חברת כנסת סוררת בקואליציה: כמה את רוצה,

אין בעיה, יש לך, קודם כול תבואו. שרת הפנים אומרת: מה פתאום, 200 מיליון שקל לרשויות, יש בקרה. אומר מנכ"ל משרד הפנים: אמרנו להם, אם לא תבזבזו את זה לפי הקריטריונים, נקזז לכם,

תיקחו צ'ק פתוח. תסתכלו מה קורה ברחוב, אנשים, אין להם מה לאכול. יש פה ראש ממשלה לשעבר שאמר כשהוא היה ראש האופוזיציה: יש פה עם שהולך ונעלם. תצא לרחובות. אתה לא יכול לצאת לרחובות כי כולם כועסים עליך, אבל יש פה עם שנמס ונגמר. העם לא דומם, העם מדמם, וזה במשמרת שלכם. יש עכשיו משפט חדש שאנחנו שומעים, גלית: יש לנו ממשלה מתפקדת וטובה, יש לנו רק בעיה בקואליציה. זאת כנראה דמוקרטיה חדשה. בהתחלה שמענו את זה מכל מיני חברי כנסת, ואתמול ראש הממשלה אומר את זה. אם יש לך ממשלה בלי קואליציה, אין לך ממשלה. זאת הדמוקרטיה. תניחו את המפתחות ולכו הביתה.

תודה רבה לחבר הכנסת אוריאל בוסו. מטעם כחול לבן אין דוברים. מטעם סיעת העבודה אין דוברים. הדובר הבא, מטעם סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה. הדובר הבא, יוסי שיין.

השליט. השליט הוא רע והאזרחים יכולים להיות טובים ומדוכאים. יש מלחמות בעולם, יש מישהו שפולש למדינה אחרת, כמו שראינו עכשיו, ויש אנשים שנכבשים, יש שליטים ויש נשלטים. אבל מדינה, ממשלה ושלטון שכולם רוע, שאחד נגד השני זאב, לא רק השליט נגד הנשלטים אלא כל פקיד וכל שוטר רואים את האזרח כעוין, כאויב, זה דבר נורא ואיום, וזה מה שהולך ומתפשט במדינת ישראל. אני כבן מיעוטים,

מרגיש את זה היטב בכל מקום ובכל אירוע שאנחנו נמצאים. אפילו כשאתה קורא על החברה הערבית, תמיד קראו לה "המגזר הערבי"; פתאום הם הבינו ש"מגזר" זה לא יפה, אז "החברה הערבית". ישראל מורכבת מחברות, וצריך לקרוא לה "החברה הערבית". יפה, אני מקבל את זה. אבל המגזר היחיד שנשאר "מגזר" הוא המגזר החרדי.

כי הוא גזרת גורל, אי-אפשר איתם ואי-אפשר בלעדיהם. אז אי-אפשר לעשות הכללות, כמובן. יש המון אזרחים טובים שאוהבים לעזור ובכל מקום שאתה מוצא אתה מוצא גם קדושה ואתה מוצא גם טהרה ואתה מוצא גם אנשים עוזרים ואנשי חסד,

אבל כשהוא הופך לשליט, אותו אדם שיעזור לך בפנצ'ר בכביש והוא אדם אדיב מאוד, כשהוא עומד מעבר לדלפק הוא מתנכר אליך. ולמה הוא עושה את זה? כי הוא מדוכא, הוא עצמו מדוכא. כל ההיררכיה היא היררכיה דיכאונית. יכול להיות שזה בגלל שהחברה נמצאת כל הזמן במלחמת קיום והישרדות. אבל הרוע התפשט בצורה נוראה. ואל תגידו לי שיש יוקר מחיה בכל העולם. יש יוקר מחיה בכל העולם, אבל מה שקרה פה, ב-2008 ישראל לא נכנסה למשבר הסאב-פריים האמריקני והבנקאות הישראלית והמערכת הכלכלית עבדו יפה מאוד. היוקר הישראלי זה אך ורק בגלל הגזרות של ליברמן, שייקר מוצרים מסוימים כדי לפגוע במגזר המסוים, החרדי, והוא הוציא את שד המחירים מן הבקבוק, וכל היבואנים והסוחרים העולמיים ידעו שפה אפשר לעשות ביזנס על חשבון העמלים, על חשבון האנשים העניים. כשאדם משלם במכולת מעל ומעבר ליכולתו הוא הופך לאדם רע גם כשהוא הופך לפקיד.

קיבלתי עכשיו פנייה: משרד החוץ, כבר שנה שלמה העובדים בשגרירויות עושים עיצומים ושביתות. אזרח ישראלי שבא לשגרירות באנגליה, סיפור עכשווי, אין לו דרכון זר,

הוא לא מקבל כי הדרכון פג תוקף, אנחנו בשביתה. כולם בשביתה, גם בשדות התעופה ובכל מקום שמגיעים אליו, או שהם בשביתה או שהם דורשים. לכולם רע.

כי כשההנהגה רעה הציבור רע. כשההנהגה תהיה טובה, בעזרת השם, הציבור יהיה טוב ומיטיב לאחרים. אנחנו יודעים שהעולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. כתוב בפרשת השבוע שקראנו, ובזה אני מסיים: "היש בה עץ אם אין". אומר רש"י: מה זה עץ? צדיק שיגן על הדור. מי זה הצדיק, אומר החת"ם סופר? זה מי שעוסק בגמילות חסדים, כי זה צריך לתת פירות. זה שהוא צדיק בעצמו זה בסדר גמור, אבל אם הוא עוסק בגמילות חסדים, הוא מזכה את כל העם ואת כל האומה. יהי רצון שנלמד את מידת גמילות החסדים והטוב יגבר על הרע. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. הדובר הבא, מטעם סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת יוסי שיין, בבקשה. היה לנו ויכוח אם מותר לנו לדבר במליאה בטלפון. על פי התקנון אסור, אבל אנחנו משתדלים לאפשר לחברי הכנסת בכל זאת לדבר. אני רק מיידע אותך, חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, לגבי תקנון הכנסת. במליאה לא נהוג לדבר בטלפון. אם רוצים מדברים או ליד הקיר או מחוץ למליאה.

חבר הכנסת שיין, שלוש דקות.

האנכרוניסטי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הסיפורים הם בלתי נגמרים. מדי פעם יעלו לכאן חברי כנסת, כמו ששמענו עכשיו מחברת הכנסת דיסטל אטבריאן, והם מדברים על פייק ניוז. דיסטל, מה?

אטבריאן. בבקשה, לקח לי עשר שניות מהזמן. חברת הכנסת דיסטל אטבריאן סיפרה לנו סיפורי פייק ניוז. היה נהדר. רק לפני שנה, בשומר חומות, תנו לי רק להקריא לכם מה שהיה כאן, פשוט שתדעו: ב-2021, 3,520 אירועים, שומר חומות, ב-2019, 1,291 תלולי מסלול מעזה. ב-2022, שישה. השבוע קיבלנו את השביעי. למה, אני לא הפרעתי לך. את לא תפריעי לי, אבל ציינת את שמי. את מפריעה. אבל ציינת את שמי. נזקי שרפות, האשמת אותי בהאשמות שווא. אני לא האשמתי אותך בכלום, את האשמת אותנו.

150 שרפות, 2020, 652 שריפות, 2022, ללא אירועים. מה אני רוצה להגיד לכם? יש כאן ממשלה שפשוט טמטמה אותם. למה היא טמטמה אותם? כי קרה פה משהו די מוזר: יש פה אי-אמון כי האופוזיציה מתקשה להאמין שזה מתפקד כל כך טוב. יש משבר קואליציוני. חוסר היכולת להאמין בתפקוד הטוב של הממשלה מביא אותם לכל מיני סיפורים. אז עכשיו אני אספר לכם. התפקוד בכלכלה כבר ברור לכם: מכל העולם, OECD,

מי שמדרג, אנחנו בין שלוש המדינות הטובות בעולם בתפקוד. תזכרו מה היה פה לפני שנה ומשהו:

מיליארד גירעון, 10%. אנחנו באפס גירעון, אפס אבטלה, 4.1% אינפלציה, לעומת כל המדינות, ארצות הברית 8.6%, בריטניה כמעט 9%. אז בואו נשים את הדברים על דיוקם.

אני לא רוצה להתחיל לפרט את ההישגים הפנומנליים של הממשלה. יש לה בעיה קואליציונית. יש לנו פה הרי שאלה מהו החזון שלכם, שאתם מעלים אי-אמון. הרי אחד הדברים שאנחנו רואים כאן, בפרלמנט הזה,

עומדים פה אותם אנשים שניסו לגייס את ערביי ישראל בקורונה, ונתניהו נסע וחשב שיהיו לו עוד שני מנדטים בקרב ערבים, וברגע שזה התחיל לעבוד עם מנסור עבאס,

"מס עבאס", "תומך טרור" כל הזמן, ולא נותנים לנו שום חזון איך מדינת ישראל תעבוד, שום חזון לא תשמעו. רק חזון עצמות יבשות בתוך המסגרת הזאת. ולכן אני אומר לכם, חבריי, הגיע הזמן ליטול קורה מבין עיניכם. אני מקווה שהמשבר הקואליציוני הזה יעבור. אני חושב שהצעת האי-אמון הזאת כמובן תיפול. אני מקווה לייצב את הקואליציה, כי עם ישראל לא זקוק למה שאת חשבת קודם שהיה כל כך טוב, עוד ארבע מערכות בחירות עם שיתוק ובלי תקציב. לא זה החזון הישראלי, ולא החזון של מריבה אין-סופית, אלא חזון של לנסות לחבר חלקים וליצור פה את המאה הישראלית החדשה כפי שאנחנו רואים אותה, ולא איזה חזון עוועים, שתכף אנחנו נשמע עליו, להחזיר עטרה ליושנה או לקצץ את כל הכנפיים למדינה היהודית, כפי שאנחנו רואים.

תודה רבה לחבר הכנסת יוסי שיין. הדובר הבא, אפשר, אני מייד אגיב לך, אחרי שאני אכריז על הדובר הבא.

חבר הכנסת אבי מעוז, מטעם הציונות הדתית. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, על פי סעיף 34, רק אם מישהו מהדוכן משמיע האשמה קשה את רשאית לבקש הודעה אישית. לא, אני מסביר כרגע לא לך. לא הייתה פה האשמה אישית, לכן אני לא מאפשר כרגע הודעה אישית.

הפיצה פייק ניוז, זה מה שהוא אמר.

אני לא מאפשר כרגע הודעה אישית על פי מה שנאמר פה. זה עדיין בגדר, אתה לא בסדר. אתה משתמש

אני לא בסדר. זאת זכותי. אני כרגע לא מאשר.

ברור שזאת זכותך, אתה רק משתמש בה לרעה. זה מאוד מאכזב, מאוד מאכזב ולא בסדר. אני לא משתמש

יש דברים שמאפשרים, אל תתעמרו בנו.

את רוצה להתווכח איתי? תמשיכי להתווכח. זאת סמכות של יושב-ראש על פי, הכוח אצלך, אבל לא לנצח, תזכור את זה. את מאיימת עליי?

ביקשת, לא, אני

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראש הממשלה בנט אמר אתמול בישיבת הממשלה, ואני מצטט: לא נשברים ולא מוותרים על אזרחי מדינת ישראל. אדוני

שוב מתעדף ניתוחי המרה. כפי שפורסם בערוץ 14 אתמול, הניו יורק פוסט פרסם בסוף השבוע האחרון כתבת תחקיר על צעירים שהאווירה הפרו-להט"בית ברשתות גרמה להם לפנות אל אותם טיפולים וניתוחים אכזריים, והיום הם מבינים איזה נזק בלתי הפיך נגרם להם. פשוט התעללות באותם צעירים. שרת החינוך, שאמורה לדאוג לפתיחה חלקה של שנת הלימודים הבאה, עסוקה עם השרה לשוויון חברתי בניסוי מסוכן על ילדי הגנים. פשוט התעללות בילדים הרכים. הממשלה שלכם היא ממשלה שמתעללת בצעירים ובילדים הרכים. ממשלת מיעוט, בלי מנדט, בלי לגיטימציה, בלי אמון. ממשלה המתעללת באזרחיה. די, לכו הביתה. תודה רבה לחבר הכנסת אבי מעוז. הדובר הבא, מסיעת הרשימה המשותפת, אוסאמה סעדי. בבקשה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אדוני, שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, נמצא שר כאן? השרה קארין אלהרר יושבת

שלום, גברתי השרה. חבריי חברי הכנסת, תראו, אנחנו מדברים על יוקר מחיה, ובאמת המצב הוא בלתי נתפס. אי-אפשר, למשפחות מהשכבות החלשות, אפילו מהשכבות הבינוניות ומטה, להמשיך ולהחזיק מעמד. הממשלה הזאת גורמת למאות אלפי משפחות לחיות מתחת לקו העוני. הדלק ממריא, כמעט הגענו ל-8 שקל. (אומר בערבית: ולהבא רק טוב,

להבא רק יוקר.) עוד חצי שקל. אנחנו, אולי מכיוון שהדלק על חשבון המעביד, אבל אתה רואה כשאתה ממלא, היינו ממלאים מכל דלק מלא ב-300 שקל, 350 שקל 400, יבגני, כבוד היושב-ראש, 450 שקל, 470 שקל, מכל דלק. תאר לעצמך שמישהו על חשבונו צריך למלא את זה.

ירקות,

ראינו את המחאה של הצעירים שלא מצליחים לשלם דמי שכירות חודשיים.

אתה יודע שיש עובדים בנציבות המדינה שנתנו להם 18 שקל לקנות אוכל במהלך היום. 18 שקל. פעם זה היה מספיק לסנדוויץ'. היום זה לא מספיק, היום צריך 40, 50 שקל רק לקנות משהו לאכול או ארוחה בצוהריים. אבל כמובן שאנחנו לא מצפים מהממשלה הזו, וגם אלה שהגישו אי-אמון, ראינו אותם כשהיו בממשלות הקודמות, ראינו גם מה הם עשו, הם העמיקו את העוני. אני מדבר על החברה הערבית, אדוני היושב-ראש, שהיא באמת במצב סוציו-אקונומי, כמעט כל ראשי המועצות, כמעט כל הרשויות הערביות מתחת, מצב סוציו-אקונומי 4, 3, 2, 1. אתמול הייתי ברהט, עיר בדרום, 80,000 תושבים, מצב סוציו-אקונומי 1. 50%, אדוני היושב-ראש, חיים מתחת לקו העוני, שני שלישים מהילדים מתחת לקו העוני, אבל זה לא רק עוני ויוקר מחיה.

אדוני היושב-ראש, ואי-אפשר לסיים בלי זה,

אנחנו חייבים תמיד לציין את העובדה הזאת שאנחנו נמצאים במלחמה, ונופלים אצלנו חללים כל יום. אנחנו סופרים מתחילת השנה, אני מדבר על המלחמה של ארגוני הפשיעה,

והפשיעה והאלימות בחברה הערבית, 44 קורבנות מתחילת השנה, 12 מתחילת החודש. גם בחברה היהודית ראינו שבשבוע האחרון, בסוף השבוע שבעה, מתוכם ארבעה בחברה הערבית ושלושה בחברה היהודית. צריך לעצור את הדימום הזה. תודה רבה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי, ואנחנו מצטרפים אליך לדברים הללו. האלימות חייבת להיפסק. אני מזמין את חברת הכנסת גבי לסקי. בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת מנסור עבאס, ואם הוא לא יהיה, חבר הכנסת עמיחי שיקלי. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השרה, אני רוצה לדבר איתכם על מסאפר-יטא, קבוצת כפרים שבה מתגוררים יותר מ-1,000 בני אדם פלסטינים, נשים, זקנים, ילדים, באזור דרום הר חברון. הם נלחמים על זכותם להמשיך ולהתגורר בביתם גם בדלות. בשנות השמונים והתשעים הוכרז המקום כשטח אש, שטח 918. לאחרונה ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין שיש לפנות את המשפחות, ואני מקווה שהן יגישו דיון נוסף, מאחר שאין מחלוקת שמתגוררים שם אנשים. ביום חמישי הגיעה הודעה נוספת, בלתי נתפסת: הצבא הכריז כי השבוע יתקיימו בשטח אימונים באש חיה, אחרי למעלה מ-22 שנה שבהן לא נערכו אימונים. יתרה מזו, צה"ל לא נתן לתושבים עד היום, או בעצם, יש עדכון מהיום מבית המשפט העליון, מאחר שלא קיבלו פרטים, אז הם קיבלו את הפרטים יום לפני זה, ככה: האימון יחל מחר ויתקיים בין השעות 12:00 עד 18:00. האימון יתקיים כל שבוע בין שני לרביעי בחודש הקרוב. באימון יתבצע ירי מנשק קל, מקלעים ופגזי טנקים. אלא אם קיימת דרך אחרת, יוכלו לעבור בכפרים מאוכלסים ובשטחים החקלאים. טוענים כי מרקם החיים של האנשים החיים בשטח יכול להימשך. ואני שואלת אתכם, במקום שמתגוררים שם אנשים, זה לא הגיוני שהצבא מקיים שם אימון בירי חי תוך סיכון האנשים, תוך סיכון הרכוש שלהם, ובמיוחד כאשר יש פתרונות בשטחי אש אחרים, ואני לא צריכה לתת רעיונות לצבא איפה לקיים את האימונים שלו. לא יכול להיות, מבחינה מוסרית, שישנם אנשים שמתגוררים בשטח כבוש, כבוד היושב-ראש, והמדינה פועלת בניגוד למשפט הבין-לאומי, מכריזה על הבית שלהם כשטח אש ואחר כך גם מסכנים את החיים שלהם. אני קוראת מכאן לשר הביטחון לעצור באופן מיידי את האימונים בשטח אש 918, בוודאי לא לסכן חיי אדם, ולאפשר קיום דיון נוסף כדי שאותם תושבים המתגוררים שם ימשיכו את החיים שלהם במקום שנולדו בו.

תודה רבה לחברת הכנסת לסקי. חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת עמיחי שיקלי,

אם כך, תם הדיון. כן, בסדר, תם הדיון של חברי הכנסת. אני מזמין את השרה

אין תשובת ממשלה? אם לא, אז אנחנו נעבור להצבעה. בסדר, רבותיי. אבל יכול להיות שאנחנו נצביע

השרה, האם את עולה או לא? אם לא, אז אנחנו נעבור לנושא הבא.

אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, תראו, שמעתי מתחילת הדיון את הדברים שנאמרו, ותשמעו, אני חייבת לומר, אדוני היו"ר, יש מסקנה אחת ברורה מכל האירוע הזה: לאמת אין שום משמעות יותר, פשוט אפס משמעות. באים לדוכן חברי כנסת מן האופוזיציה שעד לפני שנה השלטון היה בידיהם, חברי כנסת שחלקם היו שרים, סגני שרים, הם ניהלו את המשק הישראלי, עכשיו לעלות לדוכן ולספר שמחירי הדירות המאמירים הם תוצאה של קואליציה בת שנה, לספר שיוקר המחיה בישראל הוא תוצאה של קואליציה בת שנה כשהם יודעים שיש משבר כלכלי עולמי, הם יודעים שיש משבר אנרגטי עולמי, אבל למה לתת לעובדות לבלבל מישהו? למה לא להסתכל על הטבלאות של האינפלציה בעולם? למה לא להסתכל על מחירי החשמל בעולם? למה לא להסתכל על מחירי הדלקים בעולם? למה לא לראות את המציאות נכוחה ולהבין שכשאין תקציב שלוש שנים, יש לזה השלכות? ההשלכה הראשונה: כשלא מטפלים בבעיה היא מחמירה, היא לא מסתדרת. אבל יש איזה נטייה לטמון את הראש בחול. ראש האופוזיציה היום, שהיה ראש ממשלה הרבה יותר מדי זמן, טמן את הראש בחול למרות שהוא הבטיח, מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, שהוא יוריד את מחירי הדיור.

אני איכנס לזה באופן אישי, באופן אישי, הוא אמר. כמו שהוא אמר שהוא יטפל באופן אישי בנשים מוכות. הוא גם אמר שהוא יטפל באופן אישי, מה זה היה? בנישואי גאים וגאות. הוא יטפל באופן אישי.

מי טיפל? הממשלה הזו, שעושה צעדים משמעותיים להורדת יוקר המחיה אני רק אסיים, כי כבר התחלתי. הממשלה הזאת מטפלת בדברים שלא טיפלו בהם שנים. חברי שר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן מטפל בימים אלה באחד הנושאים שהוזנחו שנים רבות, חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות. חברתי השרה לשוויון חברתי מירב כהן מטפלת במה שהוזנח שנים רבות, תחום הקשישים. שר החוץ חבר הכנסת יאיר לפיד עושה נפלאות במשרד החוץ וביחסים שלנו עם העולם.

נתניהו, הבאת את הסכמי אברהם, ואנחנו מודים לך על כך, אבל אנחנו מפתחים אותם. ואפשר להמשיך ולהמשיך. אבל באמת, מילה לאופוזיציה. זה בסדר לבקר, זה התפקיד שלכם והמקום שלכם, אבל לפעמים חיבור למציאות הוא אפילו מתבקש, ואפשר להיות טיפה טיפה פחות נרגנים, וטיפה הרבה יותר מפרגנים.

חברי הכנסת, אנחנו ניגשים לנושא הבא לפני ההצבעה, דברים לזכרו של חבר הכנסת לשעבר אילן גילאון. חברי הכנסת, אני מבקש לכבד בקימה של דקה אחת את זכרו של חבר הכנסת גילאון.

(חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרו של חבר הכנסת אילן גילאון.) תודה. בבקשה לשבת.

לשעבר אילן גילאון, זכרו לברכה. אילן היה לוחם חברתי בכל רמ"ח איבריו. הוא ראה עצמו כמגינם של החלשים והשקופים בחברה הישראלית וניהל אין-ספור מאבקים בנושאי דיור, בעלי מוגבלויות, שכר מינימום, זכויות עובדים, חקלאות ומה לא. תמיד רואה את האדם בקצה ואת המדינה כמי שצריכה להיות שם בשבילו. אילן, שלקה בגיל שבעה חודשים בפוליו, שגרמה לו לנכות ברגליו, ראה את המוגבלות באופן שונה. הוא אמר לא פעם: כולנו נשאי נכות, אין דבר כזה מוגבלים ושאינם מוגבלים, אמירה שקיפלה בתוכה את הראייה הכל-כך שוויונית ואנושית שלו. אילן החל את דרכו הפוליטית במפ"ם, שהייתה לו ביתו הפוליטי והאידיאולוגי, ובשנת 1986 היה ליו"ר צעירי מפ"ם. לאחר הקמת מרצ בשנת 1993 נבחר למועצת העיר אשדוד מטעמה וכיהן כסגן ראש העיר. הוא החזיק בתיק החינוך העירוני ופעל כל העת להגדלת התקציב ולפיתוח פרויקטים חדשים. בשנת 1999 נבחר לכנסת החמש-עשרה ברשימת מרצ וכיהן בה עד שנת 2003. הוא העביר שורה של תיקוני חקיקה, ובראשם הרחבת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בשנת 2009 חזר לכנסת ברשימת מרצ וכיהן בה עד שנת 2021. לאורך כהונתו בכנסת אילן היה חבר בשורה של ועדות, אך יותר מכל תיזכר חברותו ופעילותו בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שבה היה חבר פעיל ונמרץ במשך שנים רבות. הרגע האנושי והמרגש ההוא במליאה שבו פרץ בבכי כשבמפתיע הצליח להעביר בקריאה טרומית את החוק להעלאת קצבת הנכות הוא ללא ספק אחד מרגעי השיא שלו בכנסת. כולנו התרגשנו איתו. ראינו פוליטיקאי שנלחם במשך שנים רבות ומעלה שוב ושוב הצעת חוק כל כך צודקת, וברגע אחד של חסד כל הסכרים של הציניות הפוליטית נפרצו על ידי דמעות האושר שלו. ההצעה הזו חצבה את הדרך להעלאת קצבת הנכות באופן משמעותי. לאורך השנים שימש אילן

הכנסת עם רומניה ועמד בראש כמה שדולות בכנסת, ובהן השדולה לשוויון בבריאות, השדולה למען אנשים עם מוגבלויות והשדולה למען הדיור החברתי. אילן, שהיה נשוי באושר גדול ליהודית, נפטר בחודש מאי האחרון בגיל 65. הכנסת והציבור הישראלי יזכרו אותו כלוחם חברתי עם לב ענק שנאבק עבור האיש הקטן, עבור חברה שוויונית, עבור החופש ועבור השלום עד יומו האחרון. יהי זכרו ברוך. הדובר הבא, השר ניצן הורוביץ.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קודם כול, אדוני היושב-ראש, גם בשם המשפחה, אני מעריך את העובדה שבאת להלוויה ואמרת עכשיו את הדברים החמים האלה. החיים הפוליטיים הם קשים ותובעניים, לחוצים ומתוחים. הם מבוססים על עימותים, ריבים ורבים בלי הפסקה. קשה לחיות כך. זה גם גובה מחיר, מחיר לא פשוט, כמו שכולנו יודעים. אבל אילן גילאון ידע איך להכניס בתוך המאמץ המפרך הזה הרבה אהבה וחום, ומעבר לכל האידיאולוגיה האנושית שלו,

אני חושב שזה מה שכל כך ייחד אותו בנוף הפוליטי והציבורי. הוא היה מקבל כל בן אדם בחיוך, בחיבוק, בנשיקה. כשהיית מתקרב אליו אפילו כבר כמה מטרים,

מקצה המסדרון, כבר היה פותח את הזרועות ומזמין לחיבוק. וזה לא היה רק עניין פיזי, הוא היה תומך ומעודד, נותן ביטחון, ואני אומר את זה גם מהחוויה שלי האישית איתו. אף פעם לא הרגשת אצלו שזה על תנאי ולא הרגשת שזה מזויף, שזו הצגה של פוליטיקאים. הוא באמת כזה, היה כזה, קצת קשה לדבר עליו בלשון עבר, נפטר בגיל כל כך צעיר. אילן אהב אנשים, באמת אהב אנשים, והם החזירו לו אהבה גדולה. אילן הוא בן אדם אהוב, ואני חושב שכל הבית הזה גם הביע וגם מרגיש את זה כאן מסביב. כמה אנשים כאלה יש בציבוריות שלנו, שאהובים כל כך על כל כך הרבה אנשים? וזה לא קל להיות אהוב וגם לעמוד על דעותיך ועל אידיאולוגיה שמותקפת בצורה קשה כל כך המון שנים.

אבל אילן הצליח, איש אוהב ואהוב, וגם אידיאולוג ופוליטיקאי נחוש. וחשוב להגיד, אילן לא היה נאיבי ולא היה רק נחמד כזה. אילן ידע להיאבק, אילן ידע לעשות מלחמות, אילן ידע לעמוד על שלו ועל דעתו, וכן, גם להתעמת בצורה חריפה. הוא לא היה איש של פוצי-מוצי. וזאת הייתה השליחות הציבורית הגדולה שלו, והוא מילא אותה בהצטיינות מופלגת. אבל אצלו, וזו גדולתו בעיניי, היו גם המון רגש חיובי, המון חיוכים, קצת שקט במליאה, בבקשה. חברי הכנסת, בבקשה. אני מתנצל. נאמרים כאן דברים לזכר חבר כנסת שהלך לבית עולמו, אז קצת שקט, בבקשה. תודה. חום ונתינה.

שמאלני מאוד, ושאף אחד לא יטעה, כי אני רואה שלפעמים אומרים כל מיני דברים. אילן היה שמאלני בריבוע, מלא מלא, וגם האיש הכי פחות מריר שאני מכיר, אוהב לחיות, אוהב ליהנות. יש אנשים שלא אוהבים שטוב להם, אוהבים לזעוף. הוא היה צוחק על זה הרבה. אילן ידע לאהוב וגם ידע להראות את זה. פעם אחת הבאתי, היושב-ראש, להורים שלי ריבה שלו,

ואחר כך אמרתי לו שאבא שלי מאוד אהב את ריבת הוורדים, וזהו, זה ככה נתקע לו בראש, וכל פעם הוא היה נותן לי את הריבה הזאת, המיוחדת, שאני אתן לאבא, והיה שואל: הוא אכל? הוא נהנה? נו, מה הוא אמר? ככה שנים. והמתיקות הזו בריבה זו המתיקות של האיש הזה, איש נדיב, לארג', נותן, אולי לפעמים יותר מדי. הכמות העצומה של פניות ציבור שהוא היה מטפל בהן, בכנסת ומחוץ לכנסת, מנסה לתקן לבד את כל העוולות, את כל האכזריות וההתעמרות והניצול, זה סוציאליזם אנושי שבא לידי ביטוי קודם כול באופן ההתנהלות האישי ובהלימה מוחלטת, כך היה אצל אילן, לאידיאולוגיה ולפעולה הפוליטית. הוא קרא לעצמו "משרת ציבור". החיים שלו ביטאו את הרעיונות שלו, לא היה דיסוננס. גנדי אמר: תהיה אתה השינוי שאתה רוצה לחולל בעולם, ואילן היה בחייו, בפעילות שלו, השינוי הזה. אם צריך להגדיר את המורשת שלו על רגל אחת, הוא בעצמו הרי היה אומר שהוא עושה הכול על רגל אחת, כי הרגל שנייה הייתה משותקת, הוא היה ככה מלגלג על עצמו, וגם זה דבר בריא, אז אני אצטט אותו: "התפיסה הבסיסית ביותר בסוציאליזם אומרת שאתה מכבד את האדם כמרכז ההוויה כולה ואתה נותן לו כבוד. זה מה שזה אומר" האדם במרכז, כבוד האדם. הסוציאליזם של אילן לא היה תיאורטי. הוא לא היה דקדקן של דיאלקטיקה ולא ציטט תיאוריות. הוא הגדיר את הסוציאליזם שלו כסוציאליזם אורתופדי, שהיה קודם כול נגישותי, משהו שאתה יכול לחלוטין להרגיש אותו, לגעת בו, לנסוע עליו בכיסא גלגלים. הוא אמר לי פעם שפעם הוא קרא לעצמו סוציאליסט, ועכשיו הוא קורא לעצמו נגישיסט,

הנגשת הסביבה לבני האדם ולא התאמת בני האדם לסביבה. האידיאולוגיה שלו, המאוד-מעשית,

הייתה מלחמה למען החלשים ביותר בחברה, וזה אצלו בא גם ממקום אישי. הוא חלה בפוליו בגיל צעיר וסבל כל החיים מהמחלה, והוא אמר ככה: אני אדם חלש מספיק כדי להרגיש יותר טוב את זולתי ואני משתדל להיות חזק כדי לשנות את המציאות, זה המוטיב של החיים שלי. אבל אני חייב להגיד שבמאבקים של אילן לא היה גרם אחד של מסכנות. הם היו ביטוי לתפיסת עולם יסודית שרואה באנשים עם מוגבלות חלק אינטגרלי מהחברה, שווי זכויות במובן הכי רחב. כך היה במאבק שלו להעלאת קצבאות הנכים, בפעילות שלו לקידום תקנות הנגישות או לטיפול במוסדות סגורים שהתנאים בהם לא ראויים לחיי אדם. בכנסת הלשכה של אילן הייתה פתוחה לכל מי שנפל, או ליתר דיוק הופל, בין נציגי השלטון השונים, מישהו שיקשיב, ואילן היה איש כזה. לצד הטיפול הפרטני באין-ספור אנשים, באלפי אנשים שהיו פונים, הוא לא ויתר על הראייה העקרונית, על גובה הקצבאות, על התקנות, על השירותים שהופרטו ונמסרו לחברות כוח אדם. זה היה השילוב שלו, וגם בעניין הזה הייתה לו הסתכלות והיה לו משפט כזה: "אני יוצא מנקודת הנחה שאין דבר כזה אנשים מוגבלים ולא מוגבלים. כל בני האדם הם מוגבלים או נשאי מוגבלות או מוגבלים לפרקים או שיש בסביבתם מוגבלים או כשיזדקנו יהפכו למוגבלים, ולכן אני אומר" כך הוא אמר, "שלא צריך חסד ורחמים, נדבות, אני רוצה ערבות הדדית". בעיניו, הוא חזר על זה המון פעמים, עוני זה חלוקה לא נכונה של העושר, והחברה הישראלית, הוא תמיד אמר, נמצאת במצב כלכלי יחסית איתן ויכולה לחלק קצת אחרת את העוגה, לתת לאנשים בשלב התחתון, שנמצאים בחרדה קיומית, ואני מצטט אותו: "שלא יהיה להם יותר מדי קר בחורף, שיהיה להם כסף לאוכל ולתרופות". "חבר כנסת צריך לקבל החלטות כאילו זקן, עני וחולה ולא כאילו הוא צעיר, עשיר ובריא",

יחד עם האידיאולוגיה הלוהטת שלו הוא היה איש פרגמטי. אני חושב שזה היה חלק מהסוציאליזם האורתופדי שלו, הנגישותי שלו. ועוד הרבה לפני שחשבנו על הממשלה ובכלל שתהיה ממשלה, אילן אמר: "אני מאוד בעד להיות בממשלה, אני רוצה שנשנה, אני לא רוצה להיות מבקר המדינה". היה חשוב לו מאוד שדברים יקרו מהרמה הלאומית ועד רמת הפרט. והינה עוד משפט, היו לו משפטי זהב כאלה: "אנחנו צריכים להיות תמיד מספיק חלשים כדי להרגיש את זולתנו ומספיק חזקים כדי לשנות את המציאות". אז אני רוצה להגיד כאן לאילן, סוציאליסט יקר שלנו, אח אהוב: הלכת מאיתן צעיר, בן 65 זה איש צעיר היום, אבל הספקת לעשות כל כך הרבה טוב לכל כך הרבה אנשים. צדיק אמיתי. אני אוהב אותך מאוד. יהי זכרו ברוך. תודה רבה. חבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש האופוזיציה, בבקשה. שקט בתאים של הסיעות. בבקשה שקט. אדוני היושב-ראש וחברי הכנסת, אני הולך להפתיע אתכם. אני מסכים עם הרבה מאוד מן הדברים שאמר,

אני תכף אגיד לך במה לא. מסכים עם הרבה מאוד מן הדברים שאמר עמיתי ניצן הורוביץ, ואני לא מתכוון לדבר על אידיאולוגיה, כי הרי ההבדל בין הסוציאליזם לתורת השוק החופשי שאני מאמין בה זה מה קודם למה: הקולקטיב יטפל בפרט או שהפרט יטפל בסופו של דבר בקולקטיב, בוודאי בחלשים, בנכים, בזקנים וכו'. התפיסה הזאת הרי מעניינת אבל היא לא מענייננו, משום שהדבר המרכזי שניצן העלה, והוא צודק בזה לגמרי, זה האנושיות של אילן. האנושיות שלו חצתה מחנות,

אנושיות גם חוצה אידיאולוגיות. יש אנושיות בכל צד, כל אחד חושב שהוא עוזר לחברה ולחלשים בדרכו שלו, אבל אצל אילן האנושיות בלטה באופן ייחודי. אני לא הכרתי אותו. אני הכרתי אותו פה, מהוויכוחים שהיו לנו. אני הייתי עומד פה על הבמה והוא היה מעיר לי הערות ב-40 חתימות ובנסיבות אחרות. ויום אחד אני יורד מהדוכן והוא אומר לי: אדוני ראש הממשלה, בוא נשב ונדבר.

ואני אמרתי לו:

והוא בא לפגישה, כמובן עם צנצנת ריבה, והוא אמר: זה בשביל שרה, תיק 9000, דרך אגב, כן? הוא בא ואומר לי את הדבר הזה, ואני שומע אותו. הדברים שהוא דיבר על הצרכים של אוכלוסיית הנכים, לא רק על הכסף, על הנגישות, ואני חושב שהיה מעבר לזה,

הדברים האלה, אני אומר את זה ללא כחל ושרק ובלי הפרזה, הדברים האלה נכנסו לי ישר ללב. ראית אדם שכל-כולו בעניין, לא בעצמו, בהחלט דואג לאחרים ומשפיע עליך באינטגריטי שלו, ביושר שלו, באנושיות שלו. ומכאן התפתחה בינינו מערכת יחסים שיכולנו מעת לעת שוב לשוחח ולשמוע, ותמיד הייתי מקשיב לו, כי תמיד הייתה מהות ותמיד היה תוכן ותמיד גם היה היגיון, היגיון אנושי בדברים שהוא אמר. ולכן אני חושב שאני יכול לומר כאן בשם כל חבריי בליכוד,

כל מי שהכיר אותו, אני חושב שאתם תשמעו כאן אותם דברים, משום שניכרים דברי אמת, ואילן ניכר בדברי האמת שבו, באנושיות שבו. ואני מאחל לנו, אדוני היושב-ראש, שיהיו לנו עוד הרבה חברי כנסת כמוהו. יהי זכרו ברוך.

תודה רבה. אפשרתי לכל אחד מכל סיעה כמעט להגיד משהו, אז אם תתנקזו לשלוש דקות אני מאוד אודה לכם. בגלל דמותו של אילן עשינו רשימה ארוכה ארוכה. סגן השר יאיר גולן, בבקשה. תצליח להתכנס לשלוש דקות?

כך נערכתי.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת נתניהו, אני רוצה להודות לך על דבריך לזכרו של אילן גילאון. אני חושב שזה היה ראוי ומכובד. משפחת גילאון איננה נמצאת איתנו. בכל אופן אפנה אליה, אפנה אל כל מוקיריו ומכריו של אילן, וכמובן,

אדוני היושב-ראש, אשא דברים קצרים. את אילן לא הכרתי שנים ארוכות. יש במרצ רבים וטובים שהכירו אותו טוב ממני, שידעו לצטטו ולחקותו, שסיירו איתו ברחבי הארץ, שבילו בחברתו, שנהנו מתבונתו ומאישיותו באופן בלתי אמצעי ולאורך שנים, אנשים שהכירו היטב את יכולתו הייחודית לחבר בין אנשים ולגדר נושאים מורכבים בכמה משפטי מחץ זכורים לנצח. ודווקא מהמקום הזה של היכרות קצרת מועד ברצוני לשתף אתכם בחוויה הגילאונית האישית שלי. את אילן פגשתי לראשונה אחרי שני אירועים של שבץ מוחי, אדם שעבר שיקום ארוך, נותר מוגבל בגופו אך חופשי ברוחו, חופשי באורחותיו, ועל שני אלה ארצה לדבר, על רוחו ואורחותיו. נתחיל דווקא באורחותיו. אילן היה אוהב אדם, איש של אנשים, מחבק, מנשק, נכון לסייע לכל אחד ובכל עת, במיוחד לחלשים ולמוחלשים, מעתיר מטובו, פותח ביתו, פותח דלתות ברשויות ובמשרדי הממשלה, מעניק שי צנוע פרי מעשה ידיו לכל אדם,

אותן צנצנות הריבה המפורסמות, אוהב אדם אמיתי שכל מי שהכירו רצה לאהוב ואהב לאהוב. אילן היה איש של רוח גדולה, רוח חופשית נאורה, אנושית, מאמינה באדם ונדיבה לאדם. תפיסת עולמו המגובשת דרשה עניין פשוט וכל כך הגיוני: מדינה בריאה היא מדינה המרוממת את האזרח, והוא בתורו מעניק לה בתודה ובהוקרה חזרה. במדינה של אילן אין אדם שנשאר מאחור, ולא משנה איך נולד, למי נולד ועד כמה שפר עליו גורלו. במדינה של אילן האדם זוכה ליחס שוויוני וטוב מהרשויות, ויחס זה מהווה בסיס לסולידריות החברתית ולערבות ההדדית. במדינה של אילן האדם זוכה לחינוך הטוב ביותר, לשירותי הבריאות הטובים ביותר, לשירותי הרווחה הטובים ביותר האפשריים, וכן הלאה וכן הלאה, כי במדינה של אילן הרשויות עובדות אצל האזרח ולא להפך. אילן היה פטריוט ציוני אדיר, ואיש שראה בתקומת ישראל את התגשמות מרבית מאווייו. אילן סבר,

שקיומה של ישראל ויכולתה להחזיק בצעיריה ולהביאם למסירות ואף להקרבה תלויה בצדקת הדרך. אילן סבר, ואני כמוהו, שאין צדקת דרך בלי היפרדות מהפלסטינים, בלי הפרדת דת ממדינה ובלי חלוקה הוגנת של העושר. שלוש החלוקות האלה עמדו בבסיס משנתו האידיאולוגית. מבחינתי באופן האישי ביותר הן מנחה רעיוני לפעולתו של השמאל הציוני מכאן והלאה. יהי זכרו של האיש המיוחד והנפלא הזה ותהא דרכו הייחודית האנושית והאמיצה חקוקים על ליבנו לדור דור. תודה רבה. חבר הכנסת טיבי, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אשר. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, הכרתי במשך תקופה ארוכה את אילן ז"ל. כאשר אומרים משרת ציבור אומרים

בכל רמ"ח אבריו. האיש היה מגיע לכאן בבוקר,

שם נפגשתי איתו כמה פעמים,

עונה על פניות ציבור, טלפונים, יוצא כאילו הוא האדם הבריא ביותר גם כשהוא חולה, לפגישה עם שרים, לוועדות, חוזר ללשכה, מתראיין. יום רגיל בחייו של אילן גילאון. באמצע הוא גם מתבדח והוא גם מתגאה ביצירת המופת שלו, הריבה, ריבת גילאון, ריבת אילן, שהיה מעניק אותה במתנה כמעט לכל מי שהוא פגש או מוקיר. אילן, בעל השקפת העולם החברתית האמיתית, סוציאליסט אמיתי, היה כל-כולו טרוד בשיפור חייהם של אנשים עם מוגבלויות. אני ישבתי שם כאשר הוא בכה כאן אחרי שהצעת החוק שלו להשוואת קצבאות הנכים לשכר מינימום עברה בטרומית. האיש בכה. האיש התרגש כאילו זכה במיליון דולר. הוא כנראה חיכה לרגע הזה מאוד, כי זכרתי שבקדנציה הקודמת ניסה ולא הצליח. ואז כל הכנסת באה לעברו כדי לחבק אותו. אתה היית שם, אדוני היושב-ראש. שמחה אמיתית. ניסו קודם לשכנע אותו לא להעלות את הצעת החוק. אמרו לו: אנחנו נעשה את זה. נכון שזה עלה בטרומית, זה חשוב, כי אני למדתי מההצעה הזאת בחוק שכר מינימום, והיא לא קודמה,

העברת החוק הזה בטרומית של אילן גילאון הייתה פריצת דרך, היא פרצה את הדרך להעלאת שכר בעלי המוגבלויות, הנכים, על ידי הממשלה. היו לו מניות יסוד בהעלאה הזאת, בהפגנות לאחר מכן וכדומה. לצד השקפת העולם הסוציאליסטית הייתה לו השקפת עולם שוויונית בין יהודים לערבים ושלום ישראלי-פלסטיני, שתי מדינות אחת לצד השנייה, שלום אמת. הוא האמין גם בזה וגם בזה, ולכן הוא היה איש שמאל אמיתי, גם חברתי וגם מדיני.

יהי זכרך ברוך. תודה רבה. חבר הכנסת אשר, אני מתנצל. בבקשה, השר מאיר כהן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני רוצה להגיד בקיצור כמה מילים על האיש המופלא הזה, שכולנו מרבים להיזכר ולדבר בשבחו. אילן היה בעיניי האיש עם המוגבלויות הכי נגיש שאני הכרתי. איש עם מוגבלויות, אבל כל כך נגיש. כל הזמן הסתכלתי, ועמדו אנשים ליד דלתו, ניצן, עמדו אנשים מכל הארץ ליד דלתו, והיינו צוחקים על זה. היה לו הומור שנון, והוא היה אומר לי: אתה רואה? אני המוגבל הנגיש. צחקנו על זה, ובאמת חשוב להזכיר את זה היום. הדבר השני שחשוב להגיד על אילן, אילן ראה מעבר למוגבלות הפוליטית שכולנו לוקים בה. אני שמח שזה מחלחל לחלק מאיתנו, שיש רגעים שבהם יש חוקים חברתיים, ואילן אמר: בחוק החברתי הזה אין לי שום מוגבלות פוליטית. אלה שני הלקחים שאנחנו צריכים לזכור מאילן.

בוודאי אפשר למצוא בכל מקום לקרוא על אילן, אבל אלה שני דברים שאנחנו כפרלמנטרים צריכים לקחת: אחד, הנגישות הבלתי-מתפשרת לכולם. הטלפון פתוח, הלב פתוח, החדר פתוח. לא משנה אם אתה מדימונה או מתל אביב או מקריית שמונה או מבאר שבע. תמיד עמדו אנשים ליד דלתו. דבר שני, הנחישות הזאת, שחוק חברתי הוא חוק חברתי. תמיד הוא היה אומר לי: מאיר, יש מוגבלות בפוליטיקה. יש לי מספיק מוגבלות משלי. אני לא מוכן שהמוגבלות השנייה תעטוף אותי ואני לא אצביע, כי זה חוק חברתי מצוין. הלוואי שהוא היה איתנו. הלוואי שהוא היה איתי כשהעברנו כולנו את החוק לאנשים עם מוגבלויות. אני חושב שהוא היה עומד ושוב בוכה, כמו באותו יום, כשניגשנו אליו כמין חתן עצוב, ניגשנו לנשק אותו ולחבק אותו והוא בכה. וחבל שלא יכולנו להשלים את זה. ועוד היד נטויה. כשנכדי נולד עברתי את תהליך החניכה

הוא בא להגיד: מזל טוב. מה שם הילד? אמרתי לו: קוראים לו עידו, ייבדל לחיים ארוכים. ואז אילן אחרי שבועיים מגיע עם שמיכה לתינוק שרקום עליה השם עידו ועם צפחת הריבה. כשאילן נפטר, בני גלעד

בחבורה שלו שפעם אחת בחייו הוא ראה אותו, אבל הוא היה מאוד משמעותי, כי השמיכה הראשונה, שהייתה שמיכת צמר כזאת, שכיסתה את גלעד, היה כתוב עליה "עידו", והיא הייתה מתנתו של אילן. עולה חדש,

אני רוצה רק לחדש לכם: אורלי, הוא ידע לשיר את שירי המעברה במרוקאית. רק מי שגדל במעברות בירוחם, בדימונה או באשדוד ים, ככה הוא קרא לאשדוד, הכיר את השירים. אני הופתעתי, שירים ששמעתי ב-1963-1962.

הוא היה יושב פה מאחור ושר לנו את השירים האלה. כולנו התמוגגנו מנחת איך האיש המיוחד הזה, עם החזות והשם הכל-כך אירופיים, שר לנו במרוקאית, ואנחנו מצטרפים אליו כמקהלה מצחיקה מאוד. זה בדיוק השילוב המיוחד של זה שעלה מרומניה ואלה שעלו ממרוקו, שיושבים עם כל כך הרבה מכנים משותפים ושרים שירי מעברה. יהיה זכרך ברוך, אילן היקר. אתה תמיד תמיד תמיד תחסר בכנסת הזאת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת אשר, בבקשה, אדוני, שלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, את הלב החברתי הגדול של אילן, זיכרונו לברכה, הכרתי מייד עם הגיעי לכנסת כחבר כנסת חדש בשנת 2013. את אילן ואת ליבו הגדול לא היה אפשר לפספס. במסדרונות הכנסת ידעו כולם כי מי שרוצה לקדם הצעת חוק חברתית, במיוחד אם זה חוק שבא להיטיב את מעמדם של אנשים עם מוגבלויות או סתם אוכלוסיות חלשות, אילן הוא הכתובת הראשונה. כבוד גדול היה לקבל את חתימתו על הצעות חוק כאלה. הוא, מצידו, עשה זאת בחדווה רבה, תוך כדי שהוא נרתם לקדם את הצעות החוק הללו בוועדות ובמליאה כאילו הוא יזם אותן. מחלוקות אידיאולוגיות רבות בנושאי דת ומדינה היו לי ולחבריי עם אילן, זיכרונו לברכה. הייתה לו השקפת עולם שהוא האמין בה ונאבק בשבילה בכל הכוח, אבל לצד זאת, אדוני היושב-ראש, הוא מעולם לא שנא ולא זלזל במי שחשב אחרת ממנו. וכשעל הפרק עמד סיוע לחלשים, לבני אדם באשר הם, הפיל הלב הגדול של אילן את כל המחיצות, המחנות והדעות. מימין ומשמאל, דתיים וחילונים, יהודים וערבים, בכולם הוא ראה שותפים לקידום המטרות החברתיות. אלו היו בשבילו מעל הפוליטיקה. בני אדם לפני הכול. לא פעם כשהוא דיבר בלהט על זכויות החלשים ניתן היה לראות לחלוחית של התרגשות מבצבצת בין ריסי עיניו, ואף כאן על הדוכן יותר מכך. בכנסת הקודמת, כשהוא כבר לא היה חבר כנסת, העברתי בקריאה ראשונה חוק שעמלתי עליו איתו ביחד. הוא בא לשנות עיוות שהשתרש בלקסיקון הישראלי ולקבוע שאין לקרוא לאדם שמתמודד עם אתגר "מוגבל" או "מגביל" או בתואר המעוות נכה, כי אם אדם עם מוגבלות. אילן כבר לא כיהן כחבר כנסת, וכשזה אושר הוא התקשר אליי ושמח עימי והודה על קידום ההצעה כאילו הייתה זאת הצעת חוק פרטית שלו.

שקט, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, בימים טרופים אלו, כשהמערכת הפוליטית איבדה רבים מבעלי חוט השדרה האידיאולוגיים שלה, וכשהארכיון מכה בכל יום בנבחרי ציבור שהפנו עורף לדרך שבשמה נבחרו, וכשזירת הכנסת הפכה לסופרמרקט של תחלופת דעות ומחנות, אני נזכר בערגה בדמותו של אילן, זיכרונו לברכה, באדם שפיו וליבו שווים, באדם שאף פעם לא פגע באוכלוסיות אחרות כדי לקדם נושאים שחשובים לו. איש ישר והגון, רגיש וחכם. חבר אמיתי, גם אם לא לדרך, אבל נשאר תמיד חבר. יהי זכרו ברוך. תודה רבה.

בבקשה, חברת הכנסת מואטי. לאחר מכן, חבר הכנסת אדלשטיין. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אילן אהוב שלנו, כשהתיישבתי לכתוב את הדברים לזכרך, אני מבקש פעם נוספת מתא הליכוד, בבקשה.

גם מתא סיעת יש עתיד, בבקשה שקט. אילן אהוב שלנו, כשהתיישבתי לכתוב את הדברים לזכרך, נזכרתי בפעם הראשונה שממש נפגשנו בפגישה מסודרת. זה היה לפני 11 שנים, באתי עם אדל שלי לכנסת. היא הייתה, חברת הכנסת בראשי, תודה. תודה רבה.

בבקשה. כשהתיישבתי לכתוב את הדברים לזכרך, נזכרתי בפעם הראשונה שממש נפגשנו בפגישה מסודרת. זה היה לפני 11 שנים. באתי עם אדל שלי לכנסת. היא הייתה כמעט בת חמש. ישבנו אצלך, והיא אמרה שאתה נראה כמו איש מהאגדות, איש מארץ האגדות זה היה, למען האמת, תובנה של ילדה בת חמש שלימים הבנתי כמה אמת יש בה. אתה אולי לא מארץ האגדות, אבל אתה אגדה בארץ המציאות, החכם שבאגדיים והאגדי שבחכמים.

תמיד התרגשתי כשענית לי לטלפון, כמו לשאוף אוויר פסגות. כל שיחה איתך מילאה אותי שמחה שאין דרך להסביר אותה, שמחה שיש בה דעת ותקווה. גם כשכבר התקשית לדבר הדברים שלך היו חכמים, חוכמה עדינה כזאת, שמשאירה מקום לאלו שבאו ללמוד ממך. אף פעם לא מכביר מילים, לא "בא ואומר", או "קם ועושה" צמד המילים שהפכו להיות חובה בסל הוורבלי של כל פוליטיקאי. היית פשוט אומר או עושה.

אני קצת כועסת על עצמי שביטלתי פעמיים פגישה בחודש אפריל עם אילן. לא יודעת מה תפס לי את הלו"ז, מה היה כל כך דחוף,

איך העזתי להפסיד שעה אחת בחברתו? אני צריכה להגיד בחברתם, כי חברתם זה חברתו וחברת יהודית החדה והחכמה והנהדרת, שלהבדיל מאילן גם ידעה לכעוס ולהגיד את הכול בפנים בלי פחד. לא היה אפשר לראות את שניכם יחד בלי לחשוב כמה נועדתם זה לזו. אילן, בהמת משא אידיאולוגית, שיפוצניק של המציאות, כמעט פנאט ביכולת שלו לגלות סולידריות, האמין בסוציאליזם אורתופדי, האמין בנגישות, אהב אדם ואהב אנושות, מאמין גדול בשלום ובנו בני האדם, כי תמיד אמרת שהחיים חשובים יותר מכל תפיסת חיים, כלומר אנחנו, הקטנים, חשובים יותר מכל אידיאולוגיה. זכינו בך, אילן. כל כך זכינו. הלוואי שנצליח כולנו יחד להמשיך ולהוביל במשהו קטן את המורשת שלך, מורשת שיש בה עמוד שדרה ויש בה לב. מאחלת לנו להיות ראויים למורשת הזאת. תהיה חזק למעלה. אם תראה שם את מוסטקי, שכל כך אהבת, תמסור לו חיבוק גם מאיתנו.

שיש עולם הבא ושבעולם הזה הוא פגש אותך ומשהו ממך ידבק גם בו. יהודית יקרה, מהבית הזה אני מבקשת למסור לך את השתתפותנו הכנה וגם לכם, הילדים ובני זוגם: עומרי ולירז ועמוס, ענבל ואייל, אלינור ושלומי, מתן וחברתי מאיה, הנכדים רומי, דין, תום, מאי, טל, נויה, יהלי, יונתן, יובל ואופיר. קסם של איש, אגדה עוד בחייו. אהבנו אותך, חבר. זכינו בך.

תודה רבה. חבר הכנסת אדלשטיין, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, רבותיי השרים, אדוני היושב-ראש, אני מניח שאתה לא הופתעת, ראיתי אותך בהלוויה של אילן, אז לא הופתעת מהלחץ עליך ועל הלשכה מריבוי האנשים שמבקשים לדבר, אז אני מודה לך על הזכות לומר כמה מילים כאן לזכרו של אילן. עוזר פרלמנטרי שלו לפני הרבה שנים, שלימים הכרתי היטב, היה מספר שכשהוא התחיל לעבוד עם אילן, אילן אמר לו: תשמע, אנחנו ניסע לראות איזה אחד הומלס, מחוסר בית ליד מעלה אדומים, תאמין לי שלא יודע אם היה מדובר בבדואי או ביהודי, אני מניח שגם לאילן זה לא היה אכפת, אנחנו צריכים לנסוע לבקר אותו. אומר אותו עוזר: הגענו, אני עצרתי את האוטו, ואילן, עד כמה שהוא היה יכול אז, לפני הרבה שנים היה יכול יותר,

לאותו אחד והתחיל לחבק אותו ולנשק אותו בכל הכוח של אילן גילאון. העוזר מסתכל ואומר: אני לא מצלם, אולי אני פספסתי, אולי איזה כתב או איזה ערוץ שחבר הכנסת הזה הזמין, הם מצלמים. הוא הסתכל מסביב והבין שאף אחד לא מצלם. ואז הוא אמר: מהרגע הזה הבנתי שאצל אילן גילאון זה אמיתי לגמרי. הרצון הזה לבוא להומלס, שישן שם על איזו שמיכה קרועה או באיזה מאהל או מה שזה לא יהיה, ולחבק אותו ולנשק אותו ולהחזיק אותו, זה לא מכיוון שיש איזה ערוץ שמצלם. אני חושב שזה סיפור שמשקף את אילן גילאון כפי שכולנו הכרנו ואהבנו. את הסיפור על גישור על פערים פוליטיים אני מאוד התלבטתי אם לספר או לא. אני אספר אותו עם צנזורה, כי אי-אפשר מדוכן הכנסת לספר אותו באופן אמיתי. לפני שנבחרתי בפעם הראשונה ליושב-ראש הכנסת, צריך להבטיח את התמיכה של הסיעות, אז התחלתי להתקשר לראשי הסיעות. יושב-ראש סיעת מרצ היה לא אחר מאשר חבר הכנסת אילן גילאון. התקשרתי אליו ואמרתי: תראה, אילן, אני רוצה להיבחר ליושב-ראש הכנסת. אני רוצה שזה לא יהיה קואליציה אופוזיציה, אני צריך את התמיכה שלכם. אילן גילאון לא חיכה ולא חשב, הוא אמר: בטח שנתמוך בך. אם כבר נגזר עלינו שיושב-ראש יבוא, מילה מצונזרת, אז לפחות שיהיה, מילה מצונזרת, אחד נחמד. זה היה אילן גילאון מאוד מאוד טיפוסי, על כל המשתמע מכך. את המשפטים שלו אמר כבר ניצן הורוביץ. היו לו משפטי זהב. אמר אילן, אנחנו כולנו זוכרים: כולנו על הרצף. והציטוט, אומנם של קורצ'אק, אבל ממנו זה נשמע ממש לא קלישאה: הילדים הם בדיוק כמונו מבוגרים רק קצת יותר קטנים. המשפטים האלה, הוא היה חוזר עליהם מעל דוכן הכנסת, ובאותו רגע שאילן היה אומר אותם, כולנו גם האמנו. הוא כל הזמן היה אומר שצריך לחוקק חוק שאנשים יהיו בני אדם. זה נכון. עוד אחד מהציטוטים הרבים. אני רוצה לומר לסיכום, אדוני היושב-ראש, עוד פעם תודה על שאפשרת, אני מנסה לקצר. יש עוד הרבה דברים לומר, אבל אני אגיד שגם אני, כמו כל הדוברים, לא יכול שלא להזכיר את הריבה. אבל אני לא אספר לכם רק שהוא נתן גם לי ריבה, אלא אני חושב שיש בזה גם משהו סמלי. הרי אילן כפי שהכרנו יכול היה אולי גם לעשות נקניקים בבית ולהביא לכולם, אבל דווקא ריבה, סמל המתיקות, זה משהו שהוא בחר להביא ולתת לאנשים. יחסרו לנו הרבה דברים כאן בכנסת מכיוון שהוא לא איתנו, אבל את המתיקות הזאת אני מקווה שנצליח לשמר. תודה רבה. תודה רבה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, המשפחה שלא נמצאת איתנו כאן אבל נמצאת בתוכנו, יהודית רעייתו, כמובן, וילדיו, האמת, כולם דיברו בשבחו של אילן, זה שהוא היה דואג לחלשים ומאור הפנים שלו. אני מכיר את אילן לא הרבה שנים, אני מכיר אותו אולי רק מ-2018, מהסיפור הידוע שכל פעם כשאני מספר את הסיפור על אילן אני מתרגש מחדש. אילן, קודם כול, המיוחד שבו, מאור הפנים שלו. אגב, יעקב אבינו, כשבירך את בניו, אמר: "חכלילי עֵינַיִם מיין וּלְבֶן שִׁנַּיִם מחלב", והגמרא אומרת על כך: "אמר רבי יוחנן: טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב". לפעמים אדם שמחייך לחברו, מראה לו את שיניו הלבנות, זה שווה יותר מאשר להשקות אותו בחלב, כי לפעמים אדם צריך את החיוך, את מאור הפנים הזה, ורק ככה הוא יכול להרגיש טוב יותר ולהתקדם. אילן תמיד היה אומר:

כל מחוקק פה בכנסת צריך להרגיש שהוא אדם עם מוגבלות, שהוא אדם חלש, שהוא אדם עני. זה היה אילן. אני מכיר לו טובה, משפחתי ואני, על כך שבאותו זמן שאבי היה חולה במחלה הקשה והתעקשו להביא אותו לפה מבית החולים, אז היה יושב-ראש האופוזיציה יואל חסון, הוא התעקש להביא אותו, אילן שמע את זה ולא ויתר. זה היה חוק המרכולים, חוק על השבת, שמצד אחד זה היה בנפשנו, ומצד שני יכול להיות שזה היה בנפשו. הוא היה נגד כולם ואמר: אני מקוזז עם דוד אזולאי. הוא התקשר אליי ואמר לי: ינון, שאבא לא יבוא. אמרתי לו: אילן, אתה יודע שזה יכול לגרום לך נזק. הוא אומר לי: מה זה מעניין אותך? והוא אמר לי: בכל פעם שאתה צריך, אני הכתובת. זה היה אילן. הלכתי לבקר את אבא בבית החולים, זה היה בהדסה, עברתי דרך המיון, לא יודע אפילו למה, אני רואה שם את אילן. אף אחד לא ידע שהוא מאושפז באותו זמן. נכנסתי אליו, ועם כל הקושי שלו הוא חייך. אמרתי לו: מה, אילן? הוא אמר לי: לא, רק בדיקת מערכות, לראות איך זה. הוא אומר לי: מה אתה עושה פה?

אבא מאושפז במחלקה האונקולוגית. הוא אמר לי: אני רוצה לבוא אליו. אמרתי לו: אתה צריך שיבקרו אותך. הוא אמר לי: אם אתה לא לוקח אותי, אני בא לבד. לקחתי אותו, הוא הגיע לאבא, התחבקו, ואז אבא אומר לי: אתה רואה מה זה חבר? אתה רואה מה זה אדם שיודע מה זה חלש? הוא אומר: אני הייתי חסר אונים באותו זמן, ואילן לא ויתר. אבל זה היה אילן, ואילן הסתכל על זה ואמר: מה אתה בכלל מודה? היה מובן שאצלו זה בטבע. ואני מסתכל על הבית הזה שאנחנו נמצאים בו, ואני רואה כל מה שהולך, ואני אומר: כמה חסר פה אילן, כמה חסרה פה האווירה והנוכחות של אילן גילאון. ולכן אני אומר: אם כל אחד מאיתנו יחפש פעם אחת להיות אילן גילאון, זה לעילוי נשמתו. בחודש שלו לקחתי על עצמי ואמרתי קדיש, ובשנה הזאת אני לומד כל בוקר לעילוי נשמתו ואני אומר לפחות פעם ביום קדיש. זו האמונה שלי וזה מהכרת הטוב, הטיפה שאני יכול לתת לו, ואני בטוח שגם השבת תגמול עימו טוב. ולמשפחה אני אומר: מן השמיים תנוחמו, ונשמתו של אילן תהיה צרורה בצרור החיים.

תודה רבה לחבר הכנסת אזולאי. אם כך, אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעת אי-אמון בממשלה של מפלגת הליכוד, ממשלה שמחלישה חלשים. הוגשה בקשה על ידי הליכוד להצבעה שמית. מזכיר הכנסת, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק,

חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, בעד יואב בן צור,

נפתלי בנט,

אלינה ברדץ' יאלוב, נגד קרן ברק,

יאיר גולן,

מאי גולן, בעד איתן גינזבורג,

יואב גלנט,

גילה גמליאל,

נגד בנימין גנץ, נגד משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל, נגד מיכל וולדיגר, בעד רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, בעד אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי,

משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אלון טל,

יעקב טסלר,

דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי,

מאיר כהן, נגד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

חיים כץ,

ישראל כץ, בעד רון כץ,

יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד גבי לסקי,

יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, בעד אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' בעד אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן,

אביר קארה, נגד אלכס קושניר, נגד יואב קיש,

גלעד קריב,

שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, בעד יעל רון בן משה,

מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן,

רם שפע, נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת נא לקרוא פעם נוספת בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח דוד ביטן,

אחמד טיבי, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא במליאה ומעוניין להצביע או לא קראו בשמו? אין אחד כזה. הסתיימה ההצבעה. בבקשה לספור. להלן התוצאות:

52, נגד, 57. לפיכך הצעת האי- אמון של סיעת הליכוד לא עברה. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה הבאה להבעת אי-אמון בממשלה, הצבעה אלקטרונית של סיעת ש"ס ויהדות התורה. נא לשבת. הצבעה. הצעת סיעות

ויהדות התורה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 52 בעד,

57. לפיכך הצעת האי-אמון השנייה, של סיעת ש"ס, לא עברה. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לוח תיקונים להסתייגויות ולבקשות רשות דיבור להצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשפ"ב 2022. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון מס' 5) (כתיב ותעתיק של שמות מקומות ציבוריים), התשפ"ב 2022, מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט, הצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון מס' 4) (החלפת מונח וסיוע במיצוי זכויות), התשפ"ב 2022, מטעם ועדת העבודה והרווחה, הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47) (הארכת תקופות הזיכיון לשידורי רדיו אזורי), התשפ"ב 2022, מטעם ועדת הכלכלה, הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018 (תיקון מס' 8) (הקצאת סכום לרשויות המקומיות הסמוכות לנמל התעופה בן-גוריון), התשפ"ב 2022, מטעם ועדת הכספים, הצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות אזרחים נעדרים, התשפ"ב 2022, מטעם ועדת ביטחון הפנים. חברי הכנסת, בבקשה, מי שמדבר שיצא לפרסה לשתות כוס קפה, כדי שיהיה שקט במליאה. תודה רבה. עוד הונחו מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת ינון אזולאי, מיכל שיר סגמן ויצחק פינדרוס

מעמלות; מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יריב לוין ואורי מקלב בנושא: מעבר לשימוש ברכבים חשמליים. תודה. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), קריאה ראשונה. מציג, השר במשרד האוצר חמד עמאר. להצעת החוק הזו הוצמדה הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 71) (ריבית ודמי פיגורים), לקריאה ראשונה, והוצמדה הצעת החוק של חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי, דיון משולב. השר חמד עמאר, בבקשה. השר חמד עמאר? סדרנים, תעזרו לי בבקשה, תראו אם השר חמד עמאר בפרסה. השרה קארין אלהרר תציג את הצעת החוק, בבקשה.

כנסת נכבדה, אני משיבה בשם שר המשפטים, השר גדעון סער. כלכלה מודרנית לא יכולה כמובן להתקיים בלי ריביות, אבל ריבית ודמי פיגורים צריכים להיות הוגנים ומידתיים. הצעת החוק המונחת בפניכם, אדוני, אני לא שומעת את עצמי. אני מבקש, חברי הכנסת. חברת הכנסת שטרית, ביטן, השרה אינה מסוגלת להתגבר עליכם.

צודק.

הצעת החוק המונחת בפניכם היא הצעה חשובה, בשורה חברתית של ממש. הולכים להפוך את הריביות שמוטלות על חייבים בהוצאה לפועל לריביות מידתיות ופרופורציונליות. ההצעה הזאת, יחד עם הצעת החוק לתיקון חוק פסיקת ריבית והצמדה, תהפוך את הליך הגבייה בהוצאה לפועל להוגן ולאפקטיבי יותר. בזכות הצעת החוק יחול שינוי היסטורי בתכלית ובמבנה של ריבית הפיגורים בהוצאה לפועל, במקום ריבית פיגורים מייאשת ודורסנית, היא תהפוך לריבית מתמרצת, ריבית שמעודדת תשלום חובות במקום להיות חסם לתשלומם. חייבים רבים בהוצאה לפועל אינם יכולים לשלם את חובם בתשלום אחד, ולכן הם משלמים אותו בתשלומים. הבעיה הקיימת היום שגם כשהחייבים משלמים לפי התשלומים שנקבעו כסדרם, הם עדיין משלמים ריבית פיגורים גבוהה מאוד על החוב שלהם. חבר הכנסת חיים כץ, אני מאוד אשמח לשמוע את הדברים שלך. אז אני אדבר איתך אחר כך. אוקיי, אז אחר כך. הם עדיין משלמים ריבית פיגורים גבוהה על החוב שלהם. התוצאה היא שלמרות שאנשים מקפידים לשלם את התשלומים שנקבעו להם, החוב שלהם ממשיך לתפוח ולתפוח, ובשלב מסוים הם מתייאשים מתשלום החוב ומפסיקים לשלם, כך שכל הצדדים יוצאים נפסדים. מעתה ריבית הפיגורים בישראל תתחיל להתנהג באופן אחר לגמרי ושיעורה יהיה מופחת, ואני רוצה לפרט:

יופרד רכיב הפיגורים מהריבית, והפיגורים ייצברו לחוב רק כשהחייב אינו משלם את חובו. במילים אחרות, חבר הכנסת סעדי, שאני יודעת שהנושא הזה מעניין אותך במיוחד, אם חייב ימשיך לשלם

את חובו לפי התשלומים שנקבעו לו, הוא לא יידרש לשלם פיגורים על החוב אלא רק ריבית בסיס. המשמעות, הפחתה של 60% בתוספת הריבית והפיגורים המתווספת לחוב שלהם, מאוד משמעותי לכל הדעות,

דמי הפיגורים, שאינם ריבית, ולכן ייקראו מעתה

יפסיקו להיצבר כריבית דריבית,

דמי הפיגורים לא ייצברו עוד על בסיס יומי. יהיו תחנות שבהן יוטלו דמי פיגורים, והחייבים יוכלו להיערך לקראת התחנה כדי להימנע מלהגיע אליה. כך מניעים ומתמרצים תשלום במקום להעניש את החייבים. הצעת החוק הזו היא בשורה חברתית של ממש. דיני הריביות בהוצאה לפועל, לרבות חוק פסיקת ריבית והצמדה, לא עודכנו זה שנים ארוכות ורבות. הגיעה העת לתקן. הגיעה העת לקדם מודל מידתי, חברתי והוגן, מודל שיתרום לחייבים ולנושים גם יחד, גבייה אפקטיבית והוגנת שכוללת תמריצים מידתיים לתשלום פועלת לטובת כולם. לאור האמור מתבקשת הכנסת הנכבדה לאשר את הצעת החוק האמורה. אני רוצה להוסיף בנימה אישית: זו הצעה שבאמת צר לי שלא כל כנסת ישראל מצביעה עליה, כי באמת יש בה בשורה של ממש. אני חושבת, בטח כמי שעסקה בנושא שנים רבות, שיש להודות לשר שהביא את הנושא הזה לפתחה של הכנסת. אנא הצביעו בעד.

תודה רבה לשרה קארין אלהרר. להצעה זו הוצמדה הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, ריבית ודמי פיגורים), שמספרה 2568, של חבר הכנסת אוסאמה סעדי וחבר הכנסת אחמד טיבי. אני מזמין את חבר הכנסת אוסאמה סעדי להציג את הצעת החוק, שאליה גם הוצמדה הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 71) (ריבית ודמי פיגורים), שמספרה מ/1542. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. חשבתי שעשר. עם ריבית הפיגורים, כמה זה? זה תלוי כמה הפרעות יהיו. עם ריבית דריבית או לא? אנחנו נחשוב על זה. כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, זו באמת בשורה משמחת, בשורה למאות אלפי חייבים בהוצאה לפועל. איך שאמרת, ריבית הפיגורים לפעמים משיגה תוצאה הפוכה לגמרי, ובמקום לתמרץ, וזו הייתה הכוונה של ריבית הפיגורים, לתמרץ את החייבים למהר ולשלם את החוב, ברגע שריבית הפיגורים מתחילה להצטבר, החייב מתייאש ולא משלם, במיוחד שכאשר אנחנו מדברים על חייב בהוצאה לפועל שמשלם ועומד בתשלום החוב בתשלומים, גם כשהוא עומד בתשלומים ותשלום החוב בשיעורים, בתשלומים, עדיין מצטרפת לפי החוק הקיים ריבית הפיגורים.

מלא חייבים שמשלמים את החוב בתשלומים, עם ריבית הפיגורים הם אפילו לא מצליחים להגיע לקרן, ואז כל הזמן משלמים ומתייאשים ואומרים: די, אני מפסיק לשלם. ולכן באמת, כמו שאמרה גם כבוד השרה בשם שר המשפטים, שהוא מציע החוק הזה, ואנחנו בסדרה של הצעות חוק, אנחנו עובדים עם משרד המשפטים על כמה חוקים שבאמת יעזרו ויסייעו לחייבים לשלם את החוב שלהם. כאן אני מדגיש שהכוונה היא באמת לסייע לחייבים שרוצים לשלם את החוב שלהם ולסלק את החוב. לא באנו לסייע לחייבים שמשתמטים ושהם לא רוצים לשלם את החוב שלהם, כי על החייבים האלה ימשיכו לחול דמי פיגורים, כשמם מהיום והלאה. לכן זו עוד הצעת חוק שאנחנו מגישים, אני וחברי חבר הכנסת אחמד טיבי, בשם הרשימה המשותפת, חוקים חברתיים. אני מזכיר שרק לפני כמה חודשים העברנו בשנייה ושלישית את החוק לביטול הגבלת רישיון בהוצאה לפועל, וגם לפני כמה שנים היינו שותפים, אדוני היושב-ראש, בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. גם הצעת החוק הזאת היא חשובה מאוד, ואני קורא לכל החייבים שכאשר נחוקק את זה בקריאה שנייה ושלישית,

ינצלו את החוק הזה על מנת שבאמת יפתחו דף חדש בחייהם. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: זו הצעה לחוק חברתי נוסף, שלי ושל עמיתי הסגן ד"ר אחמד טיבי, בשמה של הרשימה המשותפת, כדי להוריד את הריביות בהוצאה לפועל. הריביות, מה שנקרא ריבית פיגורים, אפילו לחייבים האלה אשר עומדים בתשלומים להוצאה לפועל הריבית הייתה גבוהה. לכן תמיד, למרות כל התשלומים החודשיים שהחייבים היו משלמים, הם לא סיימו את החוב, בגלל הריביות הגבוהות. ולכן החוק הזה הגיע, לצורך הורדת הריביות האלה ולסייע לחייבים האלה בתשלום החובות שלהם, בסגירת התיקים הללו ובהתחלת חיים חדשים. זו בשורה לחייבים הללו וגם לנושים, אשר יקבלו בסופו של דבר את החוב המקורי עם הריביות הרגילות, אולם ללא ריבית הפיגורים. מזל טוב, ואנחנו מקווים שהחוק

מזמין את חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין להיות ראשון הדוברים. בבקשה,

שלוש דקות לאדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. אקח פחות מזה. אדוני היושב-ראש, אתה יודע שאני, קודם כול אני בוודאי מברך על החוק, הצעת חוק טובה. שאפו למציעים. טוב מאוד שצירפו את זה גם להצעה ממשלתית.

אדוני היושב-ראש, אני לא נוהג לעלות לדוכן ולדבר על נושאים שלא קשורים להצעת החוק, אבל פשוט אני לא יכול להחזיק את זה יותר בבטן. בשבוע שעבר התפרסמה ידיעה שראש הממשלה מעכב הריסת בית של מחבל שכבר אושרה כי חוששים מביקור ביידן. היום מתפרסם ששר הביטחון מעכב הריסה של בית אחר של מחבל כי לא נעים לעשות את זה לביידן לפני ביקורו. אני אגיד לך, היו באמת זמנים שדיברו על כך שאולי זה כן מרתיע או לא מרתיע, והיו דיונים אם זה מועיל או לא מועיל. הימים ההם כבר מאחורינו. אין שום ספק שהריסת בתים של מחבלים מרתיעה, והנוהג הזה, להסתתר מאחורי גבו של נשיא אמריקאי בכל מיני תחומים, אני לא רציתי לעשות את זה, אבל נשיא ארצות הברית אמר לי, זה נוהג פסול. אם צריך להרוס את הבתים ובית המשפט אישר את ההריסה, אז צריך להרוס את הבתים. אם זה אינטרס ישראלי, צריך לעשות את זה. אם זה לא אינטרס ישראלי ואתם לא מסכימים וחושבים אחרת, אז תגידו את זה לעם. אל תסתתרו מאחורי גבו של ביידן. ביידן בוא יבוא, ויהיה לו פה ביקור, ביקור חשוב. מה זה קשור להריסת בתים של מחבלים? מה זה קשור להרתעה?

אנחנו רוצים שאת הביקור של ביידן יקדמו פיגועי טרור? וזה בדיוק מה שיקרה אם אנחנו לא נרתיע.

תודה לחבר הכנסת אדלשטיין. חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב בן צור,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח. חבר הכנסת יואב גלנט, בבקשה, אדוני. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבועיים האחרונים, מאז 4 ביוני, נהרגו 12 אזרחים ערבים כתוצאה ממעשי רצח בתוך המגזר הערבי. אתם שומעים את המספר? 12 בשבועיים. כלומר קצב של 24 או 25 בחודש. המשמעויות השנתיות ברורות. ואני שואל את עצמי: כיצד הגענו למצב? כאשר לפני שבועות אחדים אני הצעתי הצעה פשוטה, שאומרת עונשי מינימום על עבירות נשק, שלוש שנים על החזקת נשק לא חוקית, כמינימום, השופט לא יכול להוריד מזה, חמש שנים על ירי בנשק, שבע שנים על מי שסוחר בנשק, מי התנגד להצעה הזאת חוץ מהקואליציה? כל חברי הכנסת הערבים, גם ברע"מ וגם במשותפת, כל העשרה. ואני שואל את עצמי מדוע חברי הכנסת הערבים מתנגדים לחקיקה שיכולה להיטיב עם הציבור שלהם, למנוע פשיעה, למנוע אלימות, למנוע מעשי רצח. מדוע הם עושים את זה? והתחבטתי עם השאלה הזאת, ואני רוצה לומר לכם שכשאני חושב על זה, הגעתי למסקנה, ואני אומר לאוכלוסייה הערבית: עושים בכם שימוש ציני. היום אני מבין את הסיבה. חברי הכנסת הערבים מעדיפים לשלם בנפגעים בנפש וגם ברכוש במגזר הערבי, וכנראה רוצים שהנשק הזה ייצבר ליום פקודה, לאיזה מאבק שהם רוצים לחולל. הרי ראינו את המגמה. המגמה היא שחברי כנסת ערבים מכים שוטרים, שחבר כנסת ערבי קורא לשוטרים מוסלמים שמשרתים בכוחות הביטחון, במשטרת ישראל, במקרה הזה, ואומר להם: תניחו את הנשק. זה הרי למעשה קריאה להפקרות ולבגידה במשטרה ובמדינה, להניח את הנשק. חבר כנסת בכנסת ישראל. ואני שואל את עצמי עד לאן המצב הזה יגיע. ואני פונה כאן לחברי הכנסת הערבים ושואל אותם: למה אני לא שומע אתכם פעם אחת מדברים על חינוך לערכים דמוקרטיים, על הטפה לחיים בדו-קיום ובאחווה? למה אתם לא עוסקים בחינוך לחיי יצירה, לחיים של שגשוג, של מדע? למה כל הדרך מכוונת למה לעשות על מנת לפגוע בכנסת ישראל ובמגזר היהודי? למה יש רק הטפה לשנאה, לאיבה,

למה אתם ממשיכים ומחנכים את הילדים שלכם כאילו ליהודים אין כאן זכויות? אני שואל את עצמי לאיזה עתיד אתם מובילים, ואני בעיקר אומר לכם שמה שמדאיג פה, אתם לא לוקחים בחשבון את התגובה של היהודים.

כדאי מאוד לחנך את הציבור לא להניח את הנשק של השוטרים הערבים,

לא להרביץ לחיילים, לא להרביץ לשוטרים, אלא להתחיל לחשוב אחרת, כי אחרת, המחירים יהיו כבדים. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יואב גלנט. חבר הכנסת סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת שטרית, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חברת הכנסת בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת רוטמן, אינו נוכח, חברת הכנסת ברק, אינה נוכחת. חבר הכנסת אקוניס, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אבו שחאדה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, איך, אדוני היושב-ראש, הצליחה ממשלה אחת להרוס מדינה בשנה אחת של כהונה, בשנה אחת? ממשלה וקואליציה שהרסו בשנה אחת מה שנבנה בהרבה מאוד שנים. הדבר הראשון, השפלה ורמיסה של הכבוד הלאומי הישראלי. דרדרתם את ישראל למצב שבו הכבוד הלאומי הוא בשפל המדרגה. טשטשתם את הזהות היהודית בשורה של חוקים או בניסיונות לחוקים, טשטוש הזהות היהודית בהשראה פרוגרסיבית, שמאלנית קיצונית. אבל היום אני רוצה, אדוני היושב-ראש, לדבר במעט הזמן שיש לי על החרבת הכלכלה הישראלית, כלכלה מפוארת, חזקה, שעמדה שנים ארוכות במשברים בין-לאומיים והייתה לאחת הכלכלות המפוארות בעולם, בעליית מיסים, חברות וחברי הכנסת, עליית מיסים שלא הייתה כדוגמתה שלושה או ארבעה עשורים. אני הזהרתי מכאן לכאן את השר אלקין, שבמושב הקיץ סיפר שלא תהיה אינפלציה, סיפר שלא יהיה מדד. שיעור ראשון בכלכלה: אתה מעלה מיסים, אתה מעלה את יוקר המחיה. פשוט רמיסה והריסה של כל אזרחי ישראל.

בתחבורה, בסל הקניות, מיסוי מטורף, שמאיץ את האינפלציה ומעלה את המדד בכל חודש. עליית המדד משקפת את עליית המחירים, את העלייה בסל הקניות של כל אחד, ויהיה אדם אחד, כיוון שאני עושה קניות בעצמי,

מסייע לאשתי, אני רואה איך הסל,

למה אתה מסייע לאשתך? אולי אתה, היא מסייעת לי כשהיא שולחת אותי. אוקיי, קיבלתי. כל אחד מסייע בדרכו. כן, כל אחד שותף למאמץ המשפחתי.

אני רוצה להודות לה שהמשימה הזאת הוטלה עליי.

אני לא רוצה להודות לממשלה על שסל הקניות הולך ועולה מקנייה לקנייה. מדהים, בכל כניסה לסופר סל הקניות עולה. עכשיו יגיד לי, בהגינותו, אפילו היושב-ראש, שכשהוא עושה את הקניות הוא לא מבחין בזה. אני יודע שאתה מבחין, כי זה מה שקורה.

ואחרי זה מעז נפתלי בנט, השקרן הכי גדול בתולדות הפוליטיקה הישראלית, לדבר על מכונת רעל, על מכונות רעל משומנות, כשהוא עומד בראשה, על ידי השופרות שלו, שמהדהדים את ההסתות נגד ציבורים שלמים ללא הבחנה, כדי לרצות את מעט התומכים שעוד נותרו לממשלה הזאת. ועכשיו נאחזים בקרנות המזבח. יודעים שאין רוב פרלמנטרי, יודעים שאין רוב שתומך, יודעים שאין תומכים אבל נאחזים, אדוני היושב-ראש, כמו אדם שטובע בים במים גועשים ובכוחותיו האחרונים מנסה להינצל. למען הכבוד הלאומי, למען הזהות היהודית, למען הכלכלה הישראלית,

תודה רבה לחבר הכנסת אקוניס. אני מזמין את חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. אחריו, חברי הכנסת גפני, טיבי ותומא סלימאן. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בשבועות האחרונים אנחנו חשופים לקמפיין מסוכן של המשטרה שמדברת בו על ההצלחה המדהימה של משטרת ישראל במאבק בפשיעה המאורגנת בחברה הערבית. אנחנו שומעים את המספרים, כמה כלי נשק תפסו פה וכמה כלי נשק תפסו שם ומה עשינו פה ומה שם. ככל הנראה, כבוד היושב-ראש, האנשים המעורבים בפשיעה המאורגנת כעסו על הקמפיין הזה. אמרו שהם רוצים לסגור את הפערים. לא יכול להיות לעזוב את המשטרה לדבר על ההצלחה אם המשטרה כל כך כושלת. הם אמרו שהם יסגרו את הפערים, ובשבוע אחד, היה שבוע מאוד קשה, כבוד היושב-ראש, מאוד קשה, גם במספר הנרצחים. אבל אני רוצה לדבר בכלל על השימוש הציני של משטרת ישראל במספרים כדי לצאת בקמפיין, על זה שהיא רוצה להגיד שהפשיעה המאורגנת בחברה הערבית מצטמצמת למקרה רצח בשנה, והיא לא רואה את כל מה שקורה בחברה. לאחרונה הייתי בשלושה מקומות, ביפו, בלוד, בנצרת. פגשתי שבעה בעלי עסקים שאומרים בצורה מפורשת שהם עכשיו מפחדים להשקיע בעיר כי יש להם שותפים שהמשטרה לא עושה להם כלום. הם באים משום מקום, ולא רוצים פרוטקשן, רוצים להיכנס איתם כשותפים בעסקים. בצפון, באחד הכפרים הקטנים, ג'יש, שלא ידוע שיש שם פשיעה בשבוע אחד ארבעה מעשי שוד מזוין, על הבתים של האנשים, באותן שעות. כפר קטן. המשטרה לא תפסה את הפושעים. בכל דבר שיש בו פשיעה המצב הולך ומחמיר, והדבר הכי חמור בעיניי זה שאנחנו שומעים גם מהשב"כ, וגם מהמשטרה ומזרועות שונות של כוחות הביטחון ששחקן חשוב בפשיעה המאורגנת בחברה הערבית זה המשת"פים של מדינת ישראל, שהם מוגנים על ידי השב"כ וזרועות הביטחון. המשטרה אומרת והשב"כ אומר שהמשת"פים שלהם הם שחקן חשוב במלחמה בפשיעה המאורגנת בחברה הערבית, אבל הם גם מעל החוק. גם משת"פים, שהם לא רוצים להעביר אותם לגור אצל היהודים,

למרות שהם כביכול עזרו ליהודים,

נא לסיים. והמשת"פים האלה מקבלים, במקום להיות כמו כולם תחת החוק, הם מעל החוק והם מוגנים על ידי המשטרה. אז אני מסיים בזה, אדוני היושב-ראש: אם המשטרה רוצה באמת להתחיל לעשות משהו במקום לפרסם מספרים שקריים, שתתחיל לנקות את הכפרים והערים שלנו מהמשת"פים שלה.

תודה רבה לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה. חבר הכנסת משה גפני,

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה.

בבקשה, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, גם אני רוצה למסור הודעה מסודרת: הרשימה המשותפת, כצפוי ובאופן עקבי, בעד פיזור הכנסת הזאת והקואליציה המקרטעת.

אפילו אם היא, כן, לפני, עוד לפני כן אנחנו תמכנו, ששת חבר הכנסת של הרשימה המשותפת. זאת הודאה בכישלון. ההודעה הזאת היא הודאה בכישלון. עכשיו, שואל את עצמו אזרח מהכפרים הלא-מוכרים בנגב או תושב מכפר קרע שסובל מקנסות קמיניץ שמשתוללים לאחרונה, או מהנגב, מההריסות,

ממג'ד אל-כרום, מעליית מחירים ובעיות,

או מן אל-קודס, בגלל פלישות למסגד אל-אקצא, או תושבי חווארה, שחיילי הכיבוש מכים אותם בגלל שהניפו דגל בחווארה, (אומר בערבית: עכשיו זה לא באל-אקצא, ששם הדגל הנכון הוא דגל פלסטין,)

התשובה היא שהקואליציה הזאת הייתה בתחרות מתמדת עם נתניהו, עם הצל הזה שנקרא נתניהו. מי יותר נתניהו מנתניהו, מי יותר ימני מנתניהו, מי יותר ביבי מביבי, בנט. הם אפילו הוציאו דיאגרמות, כן? וגם התקשורת הישראלית, כדי לגונן על הממשלה, הוציאה דיאגרמות,

טבלאות השוואה מי יותר ימני, מי אישר את מצעד הדגלים ההזוי, מי לא אישר, מי חזק יותר על ערבים, מי פחות. זאת הסיבה שבמשך כל הקדנציה הזאת הייתה סיעה אחת,

שהצביעה על פי צו מצפונה, ומעולם לא הייתה הצבעה אחת נגד הציבור שלנו, נגד העם שלנו, נגד העקרונות שלנו, ואני גאה על כך. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: מאז תחילת הקדנציה הזאת לא הייתה הצבעה אחת או חוק אחד שהרשימה המשותפת הצביעה נגד התוכנית הפוליטית שלה, נגד המצפון שלה או המצפון של אחד מחבריה או נגד הזהות הלאומית שלנו. אני אומר שאני בהחלט יכול לאמת שזו עמדה שאנחנו גאים בה בתור רשימה משותפת, וזה החשבון שאנחנו מגישים לקהל שלנו. תודה רבה.) תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת טיבי. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת,

תכננתי לעלות לדוכן ולענות לחבר הכנסת גלנט, שעמד פה. מצד אחד הוא הטיף מוסר לנו כנציגי האוכלוסייה הערבית, מה אנחנו צריכים לעשות, ומצד שני איים עלינו, כהרגלו בתקופה האחרונה. הוא משתמש הרבה באיומים נגדנו כחברי כנסת ערבים אבל גם נגד הציבור שלנו, עד כדי כך שהוא בגלוי וברמיזות מדבר על נכבה שנייה. אז קודם כול, סוף-סוף גלנט מכיר בזה שהתקיימה נכבה ומכיר שפשעים רבים התחוללו נגדנו. והוא מאיים לחזור על זה. זה כבר לא הזוי, כי מאדם כמוהו אני מצפה לדברים כאלה, ואני יודעת שהוא כבר השתתף בחלק לא קטן מהפשעים נגד העם הפלסטיני. אבל האמת, ההודעה הדרמטית שיצאה עכשיו על הכרזה על כישלון הניסוי הזה של ממשלה היברידית, של ממשלה שאוספת בתוכה אוסף של דעות ושל אידיאולוגיות וגם של מפלגות שאף אחד לא מכיר מה האידיאולוגיה העיקרית שלהן כנראה הדבק הזה מתפורר, "רק לא ביבי". אני רוצה להגיד דבר אחד. זה נכון שהממשלה, הפחד שלי הוא שמתחילים לדבר על זה שזה נכשל, השותפות היהודית-ערבית נכשלה.

אני מזכירה לכם כדוגמה הרבה שותפויות, אני אתן דוגמה מעולם שאני מכירה טוב מאוד, עולם של אלימות נגד נשים: בן זוג שחובט באשתו בוקר וערב ורוצה ממנה ציות מלא לכל מה שהוא מבקש ממנה, דורך עליה ומבקש שהיא תפגין כלפי חוץ הנאה מהדריכה הזו, ומדי פעם מביא לה איזה צמיד כדי שהיא תרגיש טוב במערכת הקשר הזאת, זה מה שקורה בממשלה הזאת. הימין, פעם אחרי פעם, מוכיח שהוא בדורסנות מביא את האג'נדה שלו בממשלה הזו, ומי שהוגדרו או כמפלגה ערבית או כמפלגת שמאל הצטרכו להרים יד ולהצביע עם תוכניות ימניות, תוכניות התנחלותיות, תוכניות מיליטריסטיות, כי הובטח להם איזה צמיד או עגיל כמתנה בסוף. ואתם יודעים מה? אפילו את הצמיד והעגיל לא קיבלו. אז אני חושבת שמי שרוצה לדבר על שותפות יהודית-ערבית שנכשלה, שיירגע. לא הייתה פה שותפות. היה שלטון של סוס ורוכבו,

ואף פעם לא תהיה שותפות בין הסוס לרוכבו. מה שצריך זה שותפות אמיצה על אג'נדה ברורה, ולא על לקנות את הרצון של השותפים בתוך המסגרת ולדרוך עליהם. תודה רבה לחברת הכנסת תומא סלימאן, חבר הכנסת פרוש, אינו נוכח, חבר הכנסת אבוטבול, אינו נוכח, חבר הכנסת סעדי,

חבר הכנסת טסלר,

חבר הכנסת קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת מולא, אינו נוכח, חבר הכנסת סופר, אינו נוכח, חברת הכנסת סטרוק, אינה נוכחת, חבר הכנסת שטייניץ, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר,

חבר הכנסת אבידר, אינו נוכח, חברת הכנסת רגב, אינה נוכחת, חבר הכנסת ישראל כץ,

חבר הכנסת קרעי, אינו נוכח,

אינו נוכח, חבר הכנסת קיש, אינו נוכח, חברת הכנסת לוי אבקסיס,

חבר הכנסת דודי אמסלם, בבקשה. חבר הכנסת אמסלם. חבר הכנסת אמסלם. דודי אמסלם. מוותר? אתה מוותר על זכות הדיבור?

חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת,

אינה נוכחת, חבר הכנסת בליאק, אינו נוכח, חברת הכנסת מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת מלכיאלי, אינו נוכח. חבר הכנסת רז,

בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברות וחברי הכנסת, אנחנו שומעים שהכנסת עומדת אולי להתפזר,

ביום חמישי נודע לנו שתיאטרון באר שבע ביטל הצגה, "אינסטינקט בסיסי",

הצגה מאוד מאוד מומלצת, צפיתי בה לפני שנה, בגלל שהיא מבוססת על עדויות של שוברים שתיקה.

בגלל זה היא לא יכולה להיות הצגה. אני הייתי רוצה לשאול איפה שר התרבות, שאני כל כך מכבד, אם יש לו מה להגיד בנושא, אבל כיוון שאי-אפשר לקרוא את זה בתיאטרון באר שבע, אז אני אקרא קטע קטן כאן, כפי ששלחה לי אחת השחקניות,

"חלמתי חלום: שם יחידה, נח"ל. מיקום, חברון. בתור מש"קית ישנתי אצל אחת הפלוגות שישבה במתקנים בחברון. בגלל שלא היה מקום לבנות, הייתי ישנה בחדר עם הבנים. אני זוכרת שבאיזה לילה אחד, ב-04:00, מגיע אחד המפקדים במחלקה, הוא היה סמל אני חושבת, ומתיישב לי ככה על המיטה,

אני קופצת ככה, הוא מתיישב, כולו עם האפוד הקרמי,

ירד הרגע מהשמירה, ואני אומרת לו: קרה משהו? והוא יושב ככה, עם מבט קצת מזוגג בעיניים ואומר לי: חלמתי חלום. אני אומרת לו: איזה חלום חלמת? חלמתי שיהודים מביאים לי מכות וערבים מביאים לי מכות ואני עומד באמצע ואין לי מה לעשות. ואז שאלתי אותו: זה לא היה חלום, אה? ירדת עכשיו משמירה וקרה משהו. ואז הוא אמר: כן. הייתי צריכה ממש, החייל היה המום. הם בדיוק פינו מתנחלים שנכנסו לחנויות של פלסטינים בחברון. הפלסטינים באו להגן על החנות שלהם, המתנחלים ניסו להיכנס אליה בכוח. החיילים היו שם בתווך, חטפו מכות גם מהם וגם מהם. החייל פשוט היה מזועזע. אני הייתי צריכה ממש לעזור לו להוריד את הקסדה, להוריד את האפוד, ללכת לישון, לשכוח מזה. הוא חזר המום מהסיטואציה הזאת.

שנחקקו לי ככה טוב". עדות כל כך קשה שקשה להעלות אותה בתיאטרון בבאר שבע. אז לא ניתן להסתיר את הכיבוש,

אני מקריא את העדות הזאת כאן בכנסת.

תודה רבה, חבר הכנסת רז. חבר הכנסת דוד ביטן, אינו נוכח. חבר הכנסת מקלב,

אחרון הדוברים, ואחריו תסכם השרה קארין אלהרר, אלא אם כן את מוותרת ונעבור להצבעה. לא, לא, השרה אלהרר, עוד שלוש דקות, אחרי חבר הכנסת מקלב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת,

במשמרת שלך, חבר הכנסת איתן גינזבורג, נפל דבר. יש התפתחויות. נפלו דברים, ונזכור את התמונה הזאת שאתה יושב, ולא בגללך נפלה.

אגב,

בוא נאמר כמו שצריך לציבור, לא נטעה את הציבור: באירוע של התפזרות כנסת הממשלה לא נפלה, הכנסת התפזרה.

אם אנחנו יוצאים לבחירות לכנסת, דווקא הממשלה היא שנשארת על תילה.

אבל לממשלה אין כנסת שהיא יכולה, אין רוב בכנסת, אבל היא עדיין נשארת. זה האבסורד בתוך האירוע הזה. אבל היא לא יכולה לפעול דרך הכנסת, היא לא יכולה להעביר חוקים. בפעולות שהיא צריכה לעשות. היא לא יכולה להעביר חוקים.

ונוסיף לך את השניות, אני הצעתי אצלנו באופוזיציה לפעול להקים ממשלה חלופית, אפילו אם לא תהיה ארוכה, כדי לצאת למערכת בחירות כשאתה בכל אופן בשלטון. אני יכול לתאר לעצמי מה אנחנו עכשיו נסבול או מה יהיה בתקופה הזאת, תקופה של בחירות, מה שנקרא כלכלת בחירות, כספים וההבטחות לבוחרים. הרי לא יהיו אותם יועצים משפטיים, אני הייתי בממשלה כשהממשלה התפזרה, איך היו לנו אזיקים על הידיים והרגליים בלי יכולת לפעול. לפי מה שמתנהלים היום בשגרה, קל וחומר בתקופת בחירות, בכל אופן הפקידות וגם היועצים המשפטיים וכל שומרי הסף ייעלמו וייתנו לכם לנהל כלכלת בחירות. אבל אני חושב שבסופו של דבר הגיע עכשיו הזמן להגיד את האמת, לעשות חשבון נפש, לא חשבון נפש, אלא בעצם סיכום של הדברים, סיכום של תקופה לא ארוכה, תקופה של שנה, ומה כל אחד צריך לעשות, מה הביא את הדברים האלה.

אדוני היושב-ראש, חצי דקה לפרשת השבוע. פרשת השבוע, שמדברת על המרגלים, פרשת שלח, היא לא פרשה שהתורה מספרת לנו איזה סיפור מתח, סיפור ריגול שהיה בעם ישראל. זה סיפור מכונן. זה פשוט משהו שמביא אותנו למוסר השכל, איך דרך יכולה להיות טובה ואיך דרך יכולה להיות לא טובה. אנשים הולכים ביחד לאותה מטרה, כאילו לאותה מטרה, וחלקם רואים את הדברים אחרת, חושבים אחרת, מסתכלים אחרת, המטרה שלהם אחרת, ואותם אנשים אחרים, שאולי הלכו ביחד, היו בעצה אחת אולי, הם ראו דברים אחרים לגמרי, והמסקנות שלהם אחרות.

וזה מה שאנחנו לומדים בדבר הזה, "וילכו ויבאו" כמו שביאתן הייתה בעצה רעה, אף הליכתן הייתה בעצה רעה, מה שנקרא: הוכיח סופו על תחילתו. מהרגע הראשון בעצם המטרה שלהם הייתה מטרה לא טובה, מטרה לכינון ממשלה שהוקמה שלא כדין, תוך הפרת הבטחות לבוחר, במחויבות שצריך להיות, ואנחנו יכולים להגיד "ברוך שפטרני" לא בגלל האנשים אלא בגלל הסך-הכול, שלקחתם את הדברים שהיו עד היום אבני יסוד, דברים ברורים של ערכים, ובשביל שהממשלה תשרוד ושהממשלה תמשיך להיות לא בחלתם בשום דרך,

בפגיעה באזרחים, תוך כספים רבים שהבטיחו ומישהו היה צריך לשלם על זה, וגם בפגיעה, מבחינתנו, ביסודות האומה. היו כאן כמה, במיוחד אני רוצה לציין שלושה שרים, אתה צריך לסיים.

בהתחלה עוד היה לך הסבר מה המשמעות של ממשלת מעבר. כן, הוספתי לך דקה.

גם התקופה הזאת לא הייתה סתם תקופה. כבוד היושב-ראש,

הרי בתקופה הזאת חבטו בכם, כדי שבאמת נשפר את המצב.

אבל אני כן רוצה להגיד: במצב הזה, שהשר לשירותי דת פגע בצורה שיטתית באבני היסוד שלנו, בנושא של הגרות ובנושא של הכשרות, בנושא של תחבורה ציבורית בשבת, יש מי שמשלם על הדברים האלה. וכששר התקשורת מתערב בתוך אורח החיים של אנשים, ואני לא מדבר על שר האוצר, ואני אוסיף שהעיקר היה,

זה לא רק הדברים הכלכליים שמאוד השפיעו, אלא הדברים שנעשו מול הציבור החרדי, ולא מחיתם. אני יודע שאצלנו באתם ואמרתם: זה לא נכון. אבל לפגוע במעונות, לפגוע בלומדי תורה, זלזול בלומדי תורה, תודה, אדוני. זלזול בבתי דין, זלזול בכלל בציבור גדול מאוד, ולא רק זלזול אלא לפגוע בהם,

פגיעה שבסופו של דבר פועלת כבומרנג.

תודה רבה לחבר הכנסת מקלב. רבותיי, תמה רשימת הדוברים. אני מזמין את השרה אלהרר. השרה אלהרר, תרצי לסכם או שנעבור להצבעה? אפשר לעבור להצבעה. לעבור להצבעה. אם כך, חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. הנושא הראשון שאנחנו נצביע עליו הוא הצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), בקריאה הראשונה.

מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ב 2022, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

הצבעה על הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 71) (ריבית ודמי פיגורים),

חברי הכנסת, מי בעד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 71)

אני קובע כי גם הצעת חוק זו התקבלה בקריאה המוקדמת, ותעבור להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 8) (הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות עוזר רופא ודימותנות רפואית), שאותה יציג שר הבריאות, שהגיע אלינו. בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, כשנכנסתי למשרד הבריאות גיליתי מחסור עצום בכל התחומים, מחסור ברופאים, מחסור בתקציבים, מחסור במשאבים. בהצעת החוק שמובאת היום אנחנו עושים צעד

בדרך למהפכה גדולה, האמת שזה לא צעד קטן, בתחום מקצועות הבריאות הנמצאים במצוקה משמעותית במערכת. אנחנו מכניסים למערך של מקצועות הבריאות מקצוע חדש, עוזר רופא, וגם מסדירים את העיסוק במערך הדימות הרפואי. עוזרי רופא ייכנסו למרקם מקצועות הבריאות, יסייעו לרופאים ויפעלו בהשגחתם בכל האספקטים של הרפואה: קבלת היסטוריה רפואית, ביצוע בדיקה גופנית, אבחון וטיפול במחלות ובפציעות, הזמנה ופענוח של בדיקות מעבדה, ביצוע פעולות רפואיות, סיוע בניתוחים, חינוך לבריאות וביצוע ביקורים במחלקות האשפוז. הצטרפותם של עוזרי הרופא למערך מקצועות הבריאות יסייע גם להתמודדות עם השחיקה בקרב הרופאים והרופאות. מקצוע עוזר הרופא מקובל ומוכר במדינות מפותחות רבות, ובהן ארצות הברית, קנדה, אנגליה ואוסטרליה. המצב הקיים היום מסדיר את גבולות הגזרה של עוזרי רופא באמצעות תקנות הרופאים. קיימות שם הגבלות שמצמצמות את תחומי הפעילות של עוזרי רופא לתחומים ספציפיים, כמו רפואה דחופה. התיקון שלפניכם יאפשר לעוזרי רופא לתת מענה מקצועי ואיכותי במנעד רחב בכל שירותי ותחומי הרפואה בישראל. התשתית לחוק הנוכחי מגיעה על רקע ועדה בראשות מנכ"ל משרד הבריאות, שהוקמה עוד בשנת 2012, לפני עשר שנים, ודנה בצורך לשלב עוזרי רופא במערך הרפואה בישראל. התיקון קובע גם הוראות בעניין התנאים לקבלת תעודה במקצוע בריאות, חובות החלות על בעל תעודה כאמור, מרשם בעלי המקצועות השונים, הכשרה מעשית,

הוראות בנושא משמעת ועוד.

במסגרת הצעת החוק הזו אנחנו מסדירים את מקצוע הדימות הרפואי. מערך הרנטגנאות והדימות הרפואי עוסק בטכנולוגיה מתקדמת להדגמת חלקים פנימיים בגוף באמצעות תמונות לשם מעקב אחר חולים וסיוע בטיפול בפעילות פולשנית. PET-CT, CT, MRI, אלה הם מכשירי הדימות, אלה ואחרים. בשנים האחרונות אנחנו עדים לעלייה משמעותית במספר הבדיקות האלה, ולצורך הבדיקה והפיענוח נחוצים אנשי מקצוע. חרף התפקיד המרכזי של מערך הדימות כמעט בכל רובדי מערכת הבריאות, טרם הושלמה במשרד הבריאות הסדרת מקצוע הדימותן הרפואי. בשנת 2008, זאת היסטוריה, נכנס לתוקף באופן חלקי חוק הסדרת העיסוק במקצועות בריאות, שלא כלל את מקצוע הדימותן. הסדרת המקצוע עשויה להשפיע גם על מצוקת כוח האדם. אנחנו עדים בשנים האחרונות לכך שתקני הרדיולוגים לא תואמים את ההתפתחות הטכנולוגית,

לצד העלייה בביקוש בשירותי דימות קיים מחסור חמור ברנטגנאים. תוצאות ישירות של מצוקת כוח האדם בתחום עלולות להיות עיכוב במתן השירות, עומס עבודה וירידה באיכות הבדיקות ופענוחן.

תסדיר את מעמדם של העוסקים בתחום הרנטגנאות והדימות באמצעות חקיקה ראשית שתעניק הכרה לעוסקים בתחום, ובד בבד תתווה אמות מידה מקובלות להעסקתם במערכת הבריאות. קיימת חשיבות מכרעת לכך שהדימותן הרפואי, הנדרש לבצע פרוצדורות רפואיות מורכבות, יהיה בעל הכשרה רצינית, רקע עיוני ורפואי רחב, הכשרה קלינית מוכחת ויכולות טכניות מצוינות. לאור החשיבות בהסדרת המקצועות הללו כדי לאפשר מצד אחד הגנה על בריאות הציבור והסדרה של העיסוק ומהצד השני לפתח ולהרחיב את שירותי הרפואה בישראל באופן שיסייע להתמודד עם המשאבים המוגבלים במערכת הבריאות, מצוקת כוח האדם והעומס המוטל על הרופאים והפחתת השחיקה, אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק החשובה הזו

תודה רבה. להצעת החוק בקריאה ראשונה מוצמדת הצעת חוק בדיון מוקדם של חברת הכנסת עידית סילמן. בבקשה, שלוש דקות לנמק את הצעת החוק שלך.

מתנשפת, כי הגעתי ככה בריצה.

ברוח סערה, אבל עם ישראל חי. אני שמחה מאוד להציג בפניכם את הצעת החוק להסדרת מקצוע עוזרי רופא. מטרת החוק היא להסדיר את עיסוקם של עוזרי הרופא בישראל ולהבטיח רמה מקצועית גבוהה, כפי שנדרש ומקובל היום בכל המדינות שבהן פועלים עוזרי רופא. המקצוע הזה קיים בארצות הברית משנת 1967, וכיום עובדים שם יותר מ-160,000 עוזרי רופא בהתמחויות מגוונות. כמו כן, עוזרי רופא פועלים בכמה מדינות מערביות, והביקוש למקצוע גדל בהתמדה, ולעיתים הביקוש למקצוע גדול מאשר הביקוש ללימודי רפואה. במסגרת תפקידם, עוזרי רופא מאבחנים תחלואה, קובעים ומנהלים תוכניות טיפול, רושמים תרופות, מבצעים פעולות רפואיות מתקדמות, במקומות רבים עוזרי רופא משמשים כמטפל ראשוני בבתי החולים ובקהילה. בזכות הכשרה יסודית הכוללת אלפי שעות לימוד, עוזרי הרופא מצטיינים בתחומים מגוונים ובמיומנות גבוהה. בכל העולם המערבי הם פועלים בכל תחומי הרפואה, הם משפרים את איכות ומהירות הגישה לטיפול הרפואי, בעיקר בגלל כוח האדם החסר בבריאות וברופאים בכל ההתמחויות, מחסור שכאן במדינת ישראל צפוי להחמיר בעתיד הקרוב. המקצוע מוסדר ברחבי העולם באמצעות חקיקה שנוגעת להכשרה, להסמכה ולסמכויות של עוזרי רופא בכל התחומים. אני חייבת לומר שהמקצוע קיים פה משנת 2015. יש כאן 110 עוזרי רופא שפועלים במחלקות לרפואה דחופה במרבית בתי החולים, והם הוכיחו מקצועיות, יעילות ומסירות שראויה לכל שבח. אני חייבת לומר שבקיץ, ממש טרם חזרנו לכנס הקיץ, לכנס הזה של הכנסת, זכיתי לנסוע עם המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ד"ר ספי מנדלוביץ לארצות הברית ולראות שם עוזרי רופא הלכה למעשה בקליניקות הטיפוליות, בבתי החולים. ראינו ביחד את המקצוע, ישבנו עם עוזרי רופא ועם האיגוד של עוזרי הרופא בארצות הברית. יש הרבה חברים ציונים מארצות הברית שהיו שמחים לעלות לכאן ולהמשיך את המקצוע שלהם של עוזרי רופא גם פה בארץ. בהזדמנות הזו אני רוצה להודות לד"ר ספי מנדלוביץ', שאיך אומרים עליו, מוצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. זה אחד הדברים הראשונים, אנשים שהם מלאים בחסד וחמלה בתוך מערכת הבריאות. למערכת הזו אנחנו ביחד עם המשנה למנכ"ל, עם המנכ"ל ועם כל עובדי משרד הבריאות נביא עוד חסד ועוד חמלה בעזרת אנשים שיהוו כוח ויסייעו במשימה הכל-כך חשובה הזו של הצלת חיים. אני גאה לעמוד כיושבת-ראש ועדת הבריאות של הכנסת הזו. לראשונה בכנסת הזו הייתה ועדת בריאות, והיא אסדרה הרבה מקצועות של מערכת הבריאות, הביאה חקיקה מצוינת, הביאה גם את הנושא הזה, והייתי הראשונה ששמה את עוזרי הרופא על השולחן כחקיקה. אני שמחה שהמשרד הצטרף, ובראשו השר ניצן הורוביץ, בחקיקה ממשלתית, כי הם ראו בזה חשיבות, ואני שמחה וגאה על כך שהם הצטרפו למהלך הזה וביחד קידמו אותו. הם הבטיחו שבחזרה מהפגרה תוגש חקיקה ממשלתית של עוזרי רופא על החקיקה הפרטית, שאותה אני הגשתי בוועדת שרים לחקיקה, ויחד נקדם אותה. אז אני רוצה להודות לכולם, לכל השותפים, במיוחד לאיגוד עוזרי הרופא בישראל, שהיו לי אוזן קשבת וכתף תומכת ומייעצת, ובעיקר ליעקב שטרן, שעבד על החקיקה הזו מאוד מאוד קשה, שהוא היועץ הפרלמנטרי שלי, לאביבית דדון, שהולכת איתי בכל צעד ושעל, ולשמעון בן-ישי,

גם לחנן סטרשנוב. אין על היועצים שלי. תודה בעיקר לבורא עולם. עם ישראל חי ועם ישראל ינצח.

תודה רבה. תציג בבקשה את הצעת החוק הנוספת המוצמדת חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. היה חבר כנסת אחד שאישר להעלות את החוק הזה. אשריך, מה טוב חלקך, לעולם הזה ולעולם הבא. טוב וחשוב. צודק. חכה,

בבקשה, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב בראש, חברי וחברות הכנסת, אכן הצעה ראויה ונחוצה בעידן המודרני והטכנולוגיה המתקדמת שהעולם הולך אליה במהירות. מן הראוי להסדיר את מקצועות הדימות והרנטגנאות. נכון שאלו מקצועות שעוזרים לרופאים, אבל הרופא מסתכל על הצילומים ועל הפענוחים ועל סמך זה הוא קובע את צעדיו, על סמך זה יש תוכנית להצלת חיים, ולכן זה חשוב מאוד, והגיע הזמן שהמקצועות האלו יוסדרו בחוק כמקצוע שיש לו כללים ואתיקה וקבלת דיפלומה ממוסדות מורשים. בסופו של יום, מי שעומד מאחורי המכשיר הוא אכן בן אדם מומחה וראוי לעשות את העבודה הזאת, כי אנחנו מדברים בסופו של יום על חיי אדם ולא על משהו אחר. כל טעות זה לא טעות חשבונאית, זה במפורש חיי אדם, ולכן אני חושבת שההצעה הזאת הייתה מזמן אמורה לעבור, אבל יותר טוב משלא תהיה בכלל, ולכן אני מצפה מכל מי שנמצא כן לתמוך בהצעה הזאת.

תודה רבה. עוד הצעת חוק מוצמדת, גם היא של חברת הכנסת עידית סילמן. את מוזמנת להציג את ההצעה הזאת.

אז כן, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ירדנו מהצעת החוק של עוזרי רופא, והינה אנחנו מסדירים עוד מקצוע של עיסוק במקצועות הבריאות, הרנטגנאות והדימות. כן, האמת שאני יכולה לומר מהלב שאני מאוד גאה שהצלחנו להוביל הסדרה של מקצועות בריאות בפעם הראשונה בכנסת הזו, שהצלחנו להסתכל על מערכת הבריאות כמערכת הוליסטית שלמה, שכל אחד בשרשרת, צריך להתקדם וצריך להסדיר את המקצוע שלו וצריך לתת לו את הכבוד ואת היקר שמגיע לו. אתם יודעים למה? בעיקר כי האנשים במערכת הזו הם אנשים שכל-כולם חמלה וחסד, שמתעסקים בחיים של בני אדם, שרואים מטופלים ורוצים שהמטופלים האלה יהיו מטופלים בידיים טובות. והמעט שאנחנו יכולים לעשות בשביל עובדי מערכת הבריאות, שבשבועות ובחודשים, ובכלל בכל השנה האחרונה, חדשות לבקרים עולה הנושא של אלימות כלפי צוותים רפואיים במערכת הבריאות, המעט שאנחנו יכולים לעשות זה להסתכל עליהם, לראות איך אנחנו מקדמים אותם, איך אנחנו נותנים להם כוח, איך אנחנו מסדירים את המקצועות שלהם בצורה כזאת שהם גאים ושמחים להגיע לעבודה שלהם יום-יום, שעה-שעה, ולדעת שכן, הם יכולים גם להתקדם. החוק הזה מסדיר את מקצוע הרנטגנאות והדימות בחוק. במשך שנים הסדירו מקצועות רבים בדרך מינהלית ולא בחוק, מתוך הנחה שיש צורך לבחון את השכלתם והכשרתם של העוסקים בתחום הזה. אני יכולה לומר שבחלק מהמקצועות ערך המשרד בחינות ואחריהן הנפיק איזושהי תעודת הכרה במעמד, וכך הוא פעל גם לגבי מקצוע הרנטגנאות והדימות, וכאלה שקיבלו את הכשרתם במסגרת בתי ספר לרנטגן קיבלו מהמשרד תעודת הכרה במעמד. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות, והחלטנו להסדיר מקצועות. החלטנו לקדם את שירותי הרפואה בכלל, ובפריפריה בפרט. ועדת הבריאות בראשותי, מאז הקמתה דוחפת, מקדמת את עדכון תקנות בריאות העם, אשר יאפשר הוספת מכשירים רפואיים מיוחדים נוספים, במיוחד באזורי הפריפריה בצפון ובדרום. הסדרת המקצוע הזה זה להביא כוח אדם נוסף,

שיוכל להפעיל ולתפעל את המכשירים. אני רוצה לקדם את התורים למטופלים, שזקוקים לטיפול מהיר ומיטבי, כי אנחנו רוצים לתת להם את הזמן, אנחנו רוצים שאנשים, ינהגו בהם בסבר פנים יפות, ולדעת שיש גם זמן לכל מטופל כדי שהוא באמת יהיה בידיים טובות. אז אנחנו עוברים מתעודות הכרה במעמד להסדרת המקצוע, ואנחנו נעשה את זה בתוך הוועדות המיועדות לכך. אני רוצה גם כאן להודות לשר הבריאות, לצוות משרדו, למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש, למשנה למנכ"ל ד"ר ספי מנדלוביץ' ולכל העוסקים במלאכה ולכל מי שהגיש חקיקה פרטית וממשלתית בנושא. יהי ה' עמכם. ותודה לכל מי שאפשר להעלות את החוק הזה להצבעה היום. תודה גם לצוות האישי שלי,

יעקב, חנן ושמעון. תודה רבה. אנחנו נעבור לדיון, והוא בעצם יתקיים כדיון משולב על כל הצעות החוק כפי שהוצגו. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב גלנט,

חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי,

אינו נוכח, חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת, חבר הכנסת אופיר אקוניס, אינו נוכח, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר פרוש, אינו נוכח, חבר הכנסת משה אבוטבול, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב טסלר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר,

אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת, חבר הכנסת יובל שטייניץ,

חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח, חברת הכנסת מירי מרים רגב, אינה נוכחת, חבר הכנסת ישראל כץ, אינו נוכח. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, אזרחי ישראל, כתוב בפסוק: "אך טוב לישראל אלהים לברי לבב"; אך, כ"א בסיוון היום, טוב לעם ישראל. שנה אחת יותר מדי, אבל הגענו לרגע. אני כבר כמה שבועות אומר, יש פה חבורה של אנשים שלא יודעים להפסיד בכבוד. רואים שאין להם רוב, לא מסוגלים לעשות שום דבר, אבל עדיין תופסים כל כך חזק בקרנות המזבח, לא מסוגלים להגיד: נכשלנו, השתמשנו באזרחי ישראל כשפני ניסיון והמהלך הזה כשל. אבל אני לא התפלאתי, כי גם לנצח לא ידעו בכבוד. הרי גם הניצחון, גם הקמתה של הממשלה הזו הייתה ניצחון לא בכבוד, ניצחון ברפיסות, ניצחון בגנבה והונאה. ומה אני רואה עכשיו? אחד מהאדריכלים האלה, אחד מהאדריכלים של הקמת ממשלת ההונאה הזו, כותב ככה: "חוסר אחריות של חברי כנסת מסוימים בקואליציה הביא לתוצאה הבלתי-נמנעת. המטרה בבחירות הקרובות היא ברורה: מניעת חזרת נתניהו לשלטון ושעבוד המדינה לאינטרסים האישיים שלו". בלי בושה.

שמכר את כל הערכים שלו, לא השאיר כלום, לא יהדות, לא ארץ ישראל, כפיות טובה שאין כדוגמתה מצד כל החברים שלו במפלגה, עומדים ומטנפים את אלו שהעלו אותם לגדולה בכל השנים האחרונות, ועדיין, על פתחי גיהינום לא חוזר בתשובה. זה דבר שלא יאומן, בלתי נתפס עד כמה השנאה יכולה לעוור, לעוור בן אדם. "משיב חכמים אחור ודעתם יסכל". אדם כזה, שמחוק,

לא עובר אפילו בסקרים, אפילו כשרוצים לפרגן לו לא מצליחים לפרגן לו,

כי הוא הפר אמונים, כי הוא עשה את כל מה שלא טוב למדינת ישראל רק בגלל השנאה האישית שלו לנתניהו, עדיין הוא חושב שאזרחי ישראל מאמינים לו שנתניהו בראשות, הבעיה זה האינטרסים האישיים שלו. תגידו, מה עשיתם, חבורת רופסים, חבורת מושחתים? דאגתם הרי רק לג'ובים לאורך כל הדרך. לא דאגתם למדינת ישראל. כל מה שמעניין אתכם זה להסית את היריב הפוליטי שאתם לא מסוגלים לנצח בקלפי, להביא את חוקי הנאשם. הרי בלי זה אתם לא מסוגלים לעשות כלום. אז חברים, נתניהו כאן. בהבל הפה שלו שהוא מתחמם על הקווים הוא ממס אתכם. הממשלה הזו הולכת לפח האשפה של ההיסטוריה, ואנחנו נחזור בקרוב בעזרת השם ונתקן. תודה רבה. חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב קיש, אינו נוכח, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת, חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי,

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. אחריו השר יסכם, אם ירצה, וניגש להצבעות. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אומר החכם מכל אדם: "בנפֹל אויבך אל תשמח ובכָּשְׁלו אל יָגֵל לִבך". "וּבִכָּשְׁלוֹ". אנחנו האשכנזים הוגים קמץ קטן, נראה לי קמץ קטן, נכון? "פן יראה ה' ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו". אבל אותו חכם מכל אדם גם ממשיך ואומר: "אל תתחר במרֵעים, אל תקנא ברשעים, כי לא תהיה אחרית לרע נר רשעים ידעך. ירא את ה' בני, ומלך עם שונים אל תתערב". הגמרא שואלת. הפסוקים האלה חשובים, והלקחים שאנחנו צריכים ללמוד מהם חשובים לכולנו. אינני יודע מה יצא מהמהלך שמתבשל כעת על ידי נפתלי בנט ויאיר לפיד. אני רק יודע שמדובר בהפרה נוספת של הבטחה. למי שעוד נשאר כוח לספור, אני לא יודע אם אפילו חברי חבר הכנסת קרעי יכול לחשב את הגימטרייה של מספר השקרים של נפתלי בנט. כל התנ"ך כולו לא ייכנס בגימטרייה של מספר השקרים. "מהרסַיִךְ ומחריבַיִךְ". אם כל הימים יהיו דיו, אז כאן מתווסף עכשיו עוד שקר, שהאדם שנשבע שלא ישב עם רע"מ ישב עם רע"מ, האדם שנשבע שלא ישב עם מרצ ישב עם מר"צ, האדם שנשבע שלא יקים ממשלת שמאל הקים ממשלת שמאל,

הבטחה נוספת לרשימה: אני לא אהפוך את לפיד לראש ממשלה, והינה הוא הופך את לפיד לראש ממשלה. כבר אין דרך לספור, להתגונן ולהתמודד עם הררי השקרים והתרבות הפוליטית הקלוקלת שהאיש הזה הביא לנו למערכת הפוליטית. באמת כלו כל הקיצים ונשברו כל השיאים. אני אומר וקורא לכל חברי הקואליציה שעוד נשארה בהם מעט יושרה, בוודאי אלה שמכנים את עצמם ציונים, בוודאי אלה שמעוניינים למנוע בחירות חמישיות,

היה התירוץ להקמת הממשלה הקלוקלת הזאת מלכתחילה: אל תיתנו לדילים המלוכלכים שבין נפתלי בנט ליאיר לפיד להכתיב את גורלה של מדינת ישראל ולגרור אותנו לבחירות. אפשר להקים ממשלה ימנית לאומית מתפקדת כבר בכנסת הזאת ולמנוע את הסאגה של בחירות חמישיות, אם יש אנשים שחשובה להם מדינת ישראל יותר מהשנאה היוקדת לימין, לנתניהו ולציבור בוחריו. אפשר לעשות זאת. אני קורא לכל מי שמחשיב את עצמו ציוני ולאומי לעשות בדיוק את הדבר הזה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת רוטמן. חברי הכנסת, תמה רשימת הדוברים. כבוד השר, תרצה לסכם או לעבור להצבעה? הצבעה. אם כך, חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. ראשית, נצביע על הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 8), שמספרה 1552. מי בעד? מי נגד? הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 8) (הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות עוזר רופא ודימותנות רפואית), התשפ"ב 2022, לוועדת הבריאות נתקבלה. בעד, שמונה, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק התקבלה בקריאה הראשונה ותעבור להמשך דיון בוועדת הבריאות של הכנסת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הסדרת מקצוע עוזר רופא של חברי הכנסת סילמן וטור פז שמספרה 3347. חברי הכנסת,

מי בעד? מי נגד?

בעד, ארבעה, אין מתנגדים, אין נמנעים.

בעד, שמונה, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק התקבלה בקריאה המוקדמת, ותעבור להמשך דיון בוועדת הבריאות של הכנסת. הצבעה אחרונה בהקשר הזה: הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות של חברת הכנסת עידית סילמן, שמספרה 3919. מי בעד?

נא להצביע.

להעביר את הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון,

התשפ"ב 2022, לוועדת הבריאות נתקבלה.

אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק התקבלה בקריאה המוקדמת ותעבור להמשך דיון בוועדת הבריאות של הכנסת.

אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת

היכולת שלנו גם במציאות פוליטית מאוד מקוטבת להגיע לדיונים יעילים, אפקטיביים ומשמעותיים בתוך הוועדות כאשר מושג שיתוף פעולה ראוי, לפחות בוועדת החוקה, בין חברי הקואליציה לבין אותם חברים מן האופוזיציה שלא החרימו את עבודת הוועדה, נטלו חלק גם בישיבות ובדיונים וגם בהצבעות. התוצאה שמוצגת היום למליאה היא פרי עמלם של חברי כנסת וחברות כנסת שהעמידו את טובת הציבור הישראלי לנגד עיניהם. אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשפ"ב 2022. הצעה זו היא הצעת חוק ממשלתית שפוצלה מחוק ההסדרים. ועדת החוקה בראשותי דנה בה באופן מעמיק מאוד במהלך החודשים האחרונים, והוציאה מתחת ידה, בתיאום עם הממשלה, הסדר מתוקן שמטרתו להעניק לכלל האזרחים במדינת ישראל שירות ציבורי טוב יותר ומותאם למציאות הטכנולוגית של היום ושל השנים הקרובות תוך שמירה על האיזונים הנדרשים עם זכויות היסוד של האדם במדינת ישראל ומתן מענה לאוכלוסיות הנזקקות לו. לטעמי, התוצאה הסופית שאנו מציגים היום בפני הכנסת מעידה עד כמה הצעת החוק הזאת במקור לא התאימה לחוק ההסדרים, ואני מקווה שהדבר יהיה גם סימן לבאות וקריאת כיוון לצורך לדון בשינויים אסטרטגיים ומשמעותיים בהיקף הקיים בהצעה הזאת שלא במסגרת חוקי ההסדרים. בהצגת עיקרי הצעת החוק חשוב לי לעמוד על העקרונות המרכזיים שהנחו את הוועדה בהכנתה. הראשון, שירות שניתן מבחירה. עיקרון מרכזי שעליו עמדה הוועדה הוא שהשירות הדיגיטלי יינתן רק למי שיבחר בו, וזאת מתוך התחשבות בציבור האזרחים הוותיקים, כמו גם באוכלוסיות נוספות במדינת ישראל שאין להן נגישות או אוריינות דיגיטלית. מכוח עיקרון זה קבעה הוועדה כי ההסדר של העברת התקשורת בין רשויות השלטון לבין אזרחי ישראל לאמצעים דיגיטליים יחול בשני שלבים: בשלב הראשון לא תהיה כלל חובה למסור את המען הדיגיטלי, קרי את מספר הטלפון הנייד ואת כתובת הדואר האלקטרוני, למרשם האוכלוסין. מי שיבחר לעשות זאת ייחשב כמי שמסכים לקבל מסרים באמצעות אותו מען דיגיטלי מגופים ציבוריים שונים, אך הוא יהיה רשאי בכל שלב להודיע שהוא מבקש שלא לקבל יותר מסרים למענו הדיגיטלי, ולמעט מסרים על אירועי חירום שנועדו להגן על הציבור הוא יפסיק לקבל מסרים למענו הדיגיטלי וישוב לקבל את המסרים באמצעות הדואר. בשלב השני, החל מעוד ארבע שנים, אם שרת הכלכלה תוציא צו וועדת החוקה תאשר אותו, יחול הסדר אחר, שלפיו על כל תושב בישראל תחול החובה למסור את המען הדיגיטלי שלו,

למרשם האוכלוסין, אך לא תחול עליו החובה לקבל מסרים למענו זה מגופים ציבוריים. רק אם יבחר באופציה זו באופן אקטיבי ובאופן יזום ניתן יהיה לשלוח לו מסרים אלה. חשוב להדגיש שבכל מקרה שאדם מוסר את מענו הדיגיטלי למרשם האוכלוסין תחול על פקיד הרישום במרשם החובה ליידע אותו בדבר פרטי ההסדר ולבדוק את המיומנות הדיגיטלית שלו, כך שיהיה ברור שיש לו גישה למען הדיגיטלי שאותו מסר ושהוא אכן יודע כיצד לעשות בו שימוש. בכל תרחיש ובכל מקרה תעמוד לכל אזרחי ותושבי מדינת ישראל הזכות שלא לקבל את מסרי הרשויות השלטוניות באמצעות המען הדיגיטלי ולהמשיך לקבל אותם בהסדרים הקיימים. העיקרון השני הוא ההגנה על פרטיות התושבים ועל אבטחת המידע המועבר להם באמצעים הדיגיטליים מרשויות השלטון. דגש רב הושם במסגרת דיוני הוועדה על שמירה ברמה נאותה על פרטיות האזרחים והתושבים ועל רמה נאותה של אבטחת המידע.

הצעת החוק קובעת כי אחד מהתנאים שנדרש גוף ציבורי לעמוד בהם כדי שהוא יהיה רשאי לשלוח מסר באופן אלקטרוני, הוא שהמסרים יישלחו באופן מאובטח ותוך נקיטת אמצעי הגנה סבירים מפני פגיעה או שיבוש של המסר, וכן מפני ניסיונות גישה אל המסר שלא על ידי הנמען לטובת כריית מידע. בנוסף, במסגרת התוספת הרביעית לחוק, הוועדה יצרה מדרג של סוגי מסרים בהתאם לרגישות המידע המופיע בהם, כך שמסרים בעלי מידע רגיש יותר יימסרו ברמת הגנה גבוהה יותר, לרבות באופן המחייב הזדהות מצד הנמען לפני הצגת המידע בתווך הדיגיטלי. כמו כן, כדי להימנע מהפצת המען הדיגיטלי של התושבים לגופים ציבוריים רבים, עמדה הוועדה על כך שהפצת המסרים תיעשה לא באמצעות הגופים הציבוריים עצמם אלא באופן מרוכז באמצעות מערכת מאושרת של דיוור דיגיטלי. כדי שמערכת כזאת תוסמך, היא תידרש לעמוד בתנאים שונים שתקבע שרת הכלכלה, ובין היתר בתנאי סף הנוגעים לאופן אבטחת המידע והגנה על פרטיות המידע שייקבעו בשיתוף ובסכמה של מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ושל הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. עיקרון שלישי, החלה הדרגתית של ההסדר. כדי לאפשר לתושבים, לרבות אלו שבחרו באופן יזום להצטרף להסדר, להתרגל לשינוי באופן העברת המסרים, ולמערכות הציבוריות העושות שימוש באמצעים הדיגיטליים ללמוד מטעויות ולשפר את השירות, החליטה הוועדה, בהתאם להצעת הממשלה, כי ההסדר ייכנס לתוקף באופן מדורג, בהתאם לסוגי הגופים הציבוריים: בשלב הראשון המתווה יחול אך ורק על משרדי הממשלה, צבא ההגנה לישראל, המשטרה, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה וגופים ציבוריים נוספים שיעשו שימוש במערכת הדיוור הממשלתית המרכזית הפועלת כבר כיום, בשלב השני, רק לאחר שתוסמך מערכת מאושרת נוספת של דיוור דיגיטלי, דהיינו יותקנו התקנות המחייבות בדבר ההגנה על פרטיות התושבים ואבטחת המידע, מעגל רחב יותר של גופים ציבוריים יוכל לשלוח מסרים דיגיטליים לתושבים שבחרו להצטרף לשירות באמצעות אותה מערכת מאושרת. מדובר בעיקר בגופים ציבוריים ושלטוניים הנמנים עם השלטון המקומי,

מועצות מקומיות או אזוריות, מועצות דתיות, תאגידי מים וביוב. עיקרון רביעי ואחרון, מתן מענה לאוכלוסיות עם מאפיינים מיוחדים. דגש גדול ומרכזי הושם בעבודת הוועדה על כך שהצעת החוק תיתן מענה ראוי לאוכלוסיות עם מאפיינים המיוחדים כך שגם הללו יוכלו ליהנות מהשירות הציבורי הדיגיטלי המתקדם, תוך התאמת השירות למאפייניהם המיוחדים ותוך הבטחת המשך מתן המידע במסגרת השירות הציבורי גם באמצעים שאינם דיגיטליים למי שאין לו גישה לשירות הדיגיטלי או אינו בעל אוריינות דיגיטלית מספקת. בהקשר זה חשוב להתייחס לקהלים האלה: ראשית, לציבור האזרחים הוותיקים במדינת ישראל. מתוך הבנה שרמת האוריינות הדיגיטלית של אזרחים ותיקים בישראל עשויה להיות שונה מזו של יתר האוכלוסייה, והוועדה קיבלה על כך מידע, הקפידה הוועדה על כך שמגיל 70 ייערכו בדיקות מיומנות דיגיטלית חוזרות גם לתושבים שבחרו מרצונם להצטרף לשירות. בנוסף, הוועדה הסמיכה את שרת הכלכלה לקבוע הוראות שיחייבו גוף ציבורי לשלוח מסרים לתושבים שמלאו להם 70 שנים והצטרפו לשירות בשליחה כפולה, דהיינו הן באופן דיגיטלי והן בדואר פיזי. הציבור השני שאליו אבקש להתייחס הוא אוכלוסיות עם אוריינות דיגיטלית ממוצעת נמוכה. כפי שהודגש לעיל, כדי לתת מענה לאוכלוסיות בעלות אוריינות דיגיטלית נמוכה, תידרש בדיקת מיומנות דיגיטלית לכל תושב שבוחר למסור את מענו הדיגיטלי למרשם האוכלוסין, כך שאם פקיד הרישום סבר לאחר שבדק זאת כי אין לתושב גישה אמיתית ואפקטיבית למען הדיגיטלי שמסר או שהוא אינו כיצד לעשות בו שימוש, המען הדיגיטלי לא יירשם במרשם האוכלוסין, והוא ימשיך לקבל את המסרים בדואר פיזי. בעניין זה אדגיש כי קיבלנו את התחייבות הממשלה להמשיך במערך נרחב ומשמעותי של הכשרות לאוריינות דיגיטלית לכלל הקהלים במדינת ישראל. לגבי האזרחים הקטינים, חרף העובדה שככלל רמת האוריינות הדיגיטלית של קטינים היא לרוב גבוהה, הוועדה סברה כי נכון להותיר את מרבית המסרים הנשלחים לקטינים מחוץ להסדר, ולכן הגבילה את האפשרות לשלוח לקטין מסר דיגיטלי אך ורק לשני סוגי מסרים: הודעה לבוחר לקטין שביום הבחירות יהיה בגיר, והודעה למועמד לשירות ביטחון על ידי צה"ל בכל הנוגע למיונו או גיוסו של הקטין לשירות צבאי. בנוסף, הוועדה עמדה על הצורך בהתאמת שליחת המסרים הדיגיטליים לאנשים עם מוגבלויות. כך נקבע כי מסר שנשלח לכתובת דואר אלקטרוני צריך להיות מונגש בהתאם להוראות לעניין נגישות שירות אינטרנט שנקבעו בתקנות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בנוסף נקבע כי תושב יהיה רשאי להודיע כי אין באפשרותו לקבל לטלפון הנייד שלו מסר קולי, מסר שהוא תמונה או מסר כתוב. לבסוף אבקש להתייחס לאנשים שמונה להם אפוטרופוס או הופעל לגביהם ייפוי כוח מתמשך. הוועדה קבעה כי מי שמונה לו אפוטרופוס או מי שהופעל לגביו ייפוי כוח מתמשך, המסר הדיגיטלי יישלח הן לאדם והן לאפוטרופוס של אותו אדם או למיופה הכוח שלו, בהתאם להנחיות של האפוטרופוס הכללי. עקרונות נוספים שאבקש להתייחס אליהם הם העקרונות האלה:

השירותיות. עיקרון זה, שעליו עמדה הוועדה, קובע שהשירות שיינתן לתושב באמצעות מערכת הדיוור הדיגיטלי יהיה יעיל ומותאם למציאות בשטח, תוך שמירה על התנהלות סבירה ותקינה כלפי התושב. בהתאם לעיקרון הזה כוללת הצעת החוק את ההסדרים האלה:

מנגנון למניעת הצפת מסרים. כדי להימנע ממצב שבו גופים ציבוריים משתמשים בפלטפורמת הדיוור הדיגיטלי שימוש יתר, שמציף את התושבים במסרים באופן שיוצר מטרד, הצעת החוק מונה רשימה סגורה של סוגי מסרים שהגוף הציבורי רשאי לשלוח. הוועדה עמדה על כך שניסוח סוגי המסרים יצומצם בעיקר למסרים המותאמים באופן אישי לתושב או למסרים שיש להם חשיבות מוגברת לחייו של התושב, ולא מסרים כלליים של פרסום השירותים הממשלתיים.

הצעת החוק קובעת מנגנון להדרכת התושב באשר לתקשורת חוזרת מול הגוף הציבורי. על פי הצעת החוק, נוסף על הדרישה שכל מסר שגוף ציבורי שולח למענו הדיגיטלי של התושב יכלול כתובת דיגיטלית לתקשורת חוזרת, עמדה הוועדה על כך שהגוף הציבורי יידרש לכלול הסבר לתושב באשר לדרכי הפנייה שבהן הוא רשאי או חייב לפעול בתגובה למסר. בנוסף קובעת הצעת החוק כי על הרשות השלטונית לתת חיווי על קבלת תגובה מצד האזרח או התושב שקיבלו את המסר הדיגיטלי והשיבו לרשות באמצעי הפנייה הדיגיטלית. לבסוף אציין בקשר לעיקרון זה שהוועדה ראתה חשיבות בכך שביחס למסרי יידוע שונים שהגוף הציבורי נדרש לשלוח לתושב לפי החוק המוצע ייקבע גם העיקרון שהמסר יישלח לו ככל הניתן באופן מותאם אישית, ובכלל זה גם בשפה הערבית. הצעת החוק קובעת כי במקביל להסדר המרכזי שבהצעה נדרשה גם התייחסות של המחוקק למצב הקיים, שבמסגרתו גופים ציבוריים שולחים כבר היום מסרים באופן דיגיטלי. בהצעת החוק נקבע כי גוף ציבורי יהיה רשאי להמשיך ולשלוח מסרים אלקטרוניים אף שלא בהתאם להסדר המרכזי שבחוק ככל שהוא רשאי לעשות כן לפי הדין הקיים כיום, אך לא יחולו לעניין שליחה בערוץ זה ההסדרים בחוק לעניין שקילות וחזקת מסירה. דרישה זו מצד הוועדה נועדה למנוע מצב שבו גופים ציבוריים שפעלו עד היום באמצעות מסירת מסרים או שליחת מסרים דיגיטליים לאזרחים שמעוניינים בכך לא יידרשו על ידי הממשלה לחדול משימוש בנתיב הזה ולבצע את הדברים אך ורק באמצעות ההסדרים הקבועים בחוק. גלעד, אתה מציג את זה כאילו אתה מציג תקציב. מה לעשות? זו הצעה שעבדנו עליה 14 דיונים. עוד מעט מסתיים. בסדר?

חוץ מזה, לאן רצה הדרך?

לחלקנו.

לכם וגם לי. מאה אחוז. אז אנחנו צריכים לעבוד. עוד מעט, עוד מעט, חברים. יש לנו 130,000, לך יש 30. כמו כן נקבע כי במקרה שאדם מסר מרצונו לגוף הציבורי פרטים ליצירת קשר באופן דיגיטלי, הגוף הציבורי יהיה רשאי לשלוח מסרים באופן שלשמו נמסרו הפרטים, וכן להציע לו לקבל מסרים נוספים לאותם פרטי קשר. אני מתחייב לא להגיב בסוף. חבר הכנסת כץ, לא אבקש רשות דיבור גם בסוף ההצגה.

תברך מעכשיו. בסדר גמור.

אני לא יודע על מה, אבל לסיום, אני תומך בך. לקראת הסוף, עוד עמוד אחד. בנוסף לעקרונות האמורים שהנחו את עבודת הוועדה, חשוב לציין עוד שתי נקודות קצרות,

ראשית, לעניין הוראות שקילה וחזקת מסירה, הצעת החוק קובעת הוראות לעניין שקילות המסר, כך שבהתקיים תנאים מסוימים, גוף ציבורי ששולח מסר למען הדיגיטלי של האדם ייחשב כאילו שלח את המסר בדואר פיזי, וכן הוראות הקובעות באילו תנאים תחול חזקת מסירה לגבי שליחת המסר על ידי הגוף הציבורי. ההצעה כוללת גם הסדרים מפורטים לגבי תאגידים לסוגיהם השונים. הצעת החוק במתכונת הנוכחית, לאחר עבודתה המאומצת של הוועדה, תקדם את השירות שגופים ציבוריים בישראל אמורים לתת לתושבי ישראל לעולם הדיגיטלי שאליו צועדים כולנו, תוך שמירה על זכויות היסוד ומתן מענה לאוכלוסיות שאינן נהנות מנגישות ומאוריינות דיגיטלית. אני מבקש להודות מקרב לב לצוות הוועדה, ליועץ המשפטי, שליווה את עבודת הוועדה בעניין הזה במשך חודשים, לילות כימים, לצוותי שרת הכלכלה ומשרד הכלכלה, לצוות ישראל דיגיטלית, לכל צוותי המשרדים שהיו שותפים למהלך החקיקה, לארגונים החברתיים שתרמו עד לרגע האחרון לשינוי ההצעה ולהסתדרות הגמלאים. אבקש כמובן את תמיכתכם בהצעה. להצעה הוגשו הסתייגויות. אני מבקש מהכנסת לדחות אותן ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

תודה רבה. אנחנו נעבור לדיון בהסתייגויות. הסתייגויות הוגשו מטעם קבוצת סיעת הציונות הדתית, מטעם קבוצת סיעת ש"ס, מטעם קבוצת סיעת יהדות התורה, מטעם קבוצת סיעת הרשימה המשותפת ומטעם קבוצת סיעת הליכוד. אנחנו נעבור לשמוע את ההסתייגויות לפני סעיף 1. חבר הכנסת שלמה קרעי, אתה צריך להקריא את כל השמות לפי הסדר, ומי שאינו נוכח אינו נוכח. אנחנו מסתכלים על מי שזה,

שלמה קרעי, יש לך חמש דקות.

למה חמש? סליחה, 20 דקות. מתנצל. 20 דקות עומדות לרשותך. לא, אבל אורית לפניו בתור. הוא לא מופיע ברשימה הראשונה.

אבל רוצים לדבר.

אנחנו לא מדברים, בבקשה. יש רשימה. אבל קיש לא מופיע ברשימה.

הוא מופיע בקבוצה של הליכוד,

אורית סטרוק לפניך בקבוצה. נכון.

צריך להקריא שם-שם, לעבוד לפי הנוהל, ולא להגיד: שלמה,

בוא תעלה. זה הכול. אני הולך לפי התקנון.

אבל יש לנו פריימריז, קיש. אין זמן לקרוא שמות.

יש בחירות. לא צריך. פריימריז, חברים.

קדימה, שלמה. אדוני היושב-ראש, מי שעקב וישים לב לפרשת השבוע,

מי עמד פה על הדוכן במשך כל התקופה, ודיבר ונלחם שהממשלה תיפול.

תודה, חיים. אדוני היושב-ראש, אנחנו רוצים פה טלוויזיה לראות את ההצהרה המשותפת. תשמע, פה מקיימים דיונים. הכנסת עובדת גם כשהממשלה מצהירה הצהרות. אנחנו הרשות המחוקקת, לא הרשות המבצעת.

אתה אומר שהממשלה עבדה, יכול להיות שכן, אבל הכנסת לא עבדה. הכאוס בכנסת, מה שהיה, אבדה,

אבדה, באל"ף, מפלגת העבודה, אל"ף,

אבדה, באל"ף.

הם רגילים לזה שנותנים כוח לנבחרי-על כאלה, כמו המשפטנים, די.

נבחרי הציבור, אין להם משמעות, אבל הם נוכחו לדעת שזה לא ככה. בלי שיש לך מנדט מהציבור אתה לא יכול לשלוט. הממשלה הזאת קמה ביום ראשון, יום למוחרת, שבת פרשת קרח. השבת הקרובה תהיה שבת פרשת קרח. שים לב איזו סמליות, אדוני היושב-ראש. למעשה, מבחינת הסדר של פרשות השבוע, הממשלה הזו לא השלימה את שנתה. היא התחילה יום למוחרת שבת קורח, והיום אנחנו שומעים את אקורד הסיום שלה ערב פרשת קרח. ולמה הסמליות הזאת כל כך משמעותית? מה ראינו בפרשת קרח? מחלוקת שאינה לשם שמיים. המשנה אומרת: כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמאי. וכל מחלוקת שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. מה זה מחלוקת שאינה לשם שמיים? זו מחלוקת קרח ועדתו. מה זה אין סופה להתקיים? אם תסתכלו בדיני טרפות, מהי בהמה שהיא טרפה, שאומרים שהיא בעצם כבר לא קיימת? זאת בהמה שהיא עומדת למות בתוך שנה. זאת אומרת, הממשלה הזו קמה יום למוחרת פרשת קרח. בסמליות הזאת של קרח ועדתו, של מחלוקת שאינה לשם שמיים, כל מהותה של הממשלה הזאת הייתה "רק לא ביבי". נוציא לעצמנו עין אחת כדי שנוציא לו את שתי העיניים. מחלוקת שאינה לשם שמיים וסופה היה שהיא לא מתקיימת, היא לא משלימה את שנתה. ראינו שם כאלה שהיו 12 מנדטים למעשה, מהימין לשעבר. שישה מתוכם, שישה משמותם, שיחקו אותה כאילו אין ברירה, והשישה השניים אמרו: אנחנו נעשה הכול רק שביבי לא יהיה בשלטון, "הנאשם". לא משנה שהבינו כבר ויודעים כמה כוח יש לפרקליטות לתפור תיקים, ורואים את הכול מתפרק,

אנחנו שונאים אותו, לא רוצים לראות אותו, נפיל אותו בכל מחיר, גם במחיר של מכירת היהדות לליברמן וקריב, גם במחיר מכירת ביטחון ישראל לתנועה האסלאמית, וחיילי צה"ל, שהורוביץ רוצה לשלוח אותם לבית הדין הבין-לאומי בהאג. אבל הינה לא ינום ולא יישן שומר ישראל: הממשלה, שקמה במחלוקת שאינה לשם שמיים, סופה שאיננה מתקיימת. חברים, אני רוצה לומר לכם, באמת, אני לא אאריך, כי יש לי חברים כאן וכולנו צריכים להתקדם. חיים,

כי אתה צריך להתכונן, וקיש צריך להתכונן,

יש לנו מה להתכונן לפריימריז. יש לך חוק מאוד מאוד חשוב, חיים, שעובר הערב, חוק דגל בנושא המשכנתאות, שעמלת פתיחת תיק תהיה פחות ממקסימום 360 שקלים. לא יותר מ-20 פעמים ח"י. לא יותר מ-20 פעמים ח"י, ואם ההסתייגות שלהם תעבור, לא יותר מ-10 פעמים ח"י וחמסה אחת. לא, הם לא רוצים שהיא תעבור. הם משכו אותה. אה, הם משכו אותה.

אז לא יותר מ-20 פעמים ח"י. זה חוק חשוב מאוד, אנחנו רוצים לראות אותו היום עובר. זה אקורד סיום איכותי של אופוזיציה שמצליחה לעשות דברים חברתיים, למרות שהממשלה הזו כמעט לא נתנה לנו שום יכולת. עכשיו תגיד תודה למיכאל ביטון ולשני העוזרים שלי, אז אני לא אצטרך לעלות בכלל.

אני אומר רק לך. מיכאל ביטון, מגיעה לו תודה. הוא נמצא במקום לא טוב, לצערי. הוא לא מצליח לעמוד בסוף על שלו. מרב מיכאלי די עושה עליו סיבוב,

בסדר, הוא עושה את מה שהוא יכול.

אני רוצה לומר: אני גיליתי, אדוני היושב-ראש, מנפלאות הבריאה.

מאז בריאת העולם, בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא יצר את העולם יש מאין, לא היה דבר כזה. אף אחד מאז לא הצליח לייצר יש מאין. יש בדור שלנו שניים שמצליחים לעשות את זה: יש את מערכת המשפט,

המשפטנים, שיוצרים לעצמם, מייצרים לעצמם כוח, סמכויות יש מאין, אין להם שום סמכות בחוק לפסול חוקים, לפסול חוקי-יסוד, להחליט מי יהיה ראש ממשלה ומי לא, אבל יש מאין הם מצליחים לברוא לעצמם כוח, ממש הופכים להיות בוראים במדינה הקטנה שלנו. זו חבורה אחת שבעזרת השם, אנחנו נמגר את הכוח הבלתי-מוגבל שלה, נחזיר אותם למקומם הטבעי. השני שמייצר יש מאין זה יאיר לפיד, ממש נפלאות הבריאה. הגז יצא מהאדמה, הוא התנגד לו בכל תוקף, והוא עכשיו עומד ומכריז: אני יצרתי, אני עשיתי, אני בראתי, אתם רק הפרעתם לי. אז בואו, אני רוצה לצטט לכם משהו שיאיר לפיד אמר, ועכשיו אני פונה לא לבוחרי הליכוד, בוחרי הליכוד חכמים מספיק כדי לא ללכת שבי אחרי בורות, אחרי אדם חלול כזה, שמעז לעשות את זה, הכול מתועד, הכול כתוב, אבל הוא מעז להגיד שנתניהו שרלטן. תראו מה אמר לפיד בריאיון: אני מפחד מהגז, "הדבר הזה שיוצא משהו מהאדמה, הוא חלק מההרס של העולם, יש משהו מנוון בכלכלה שתלויה בזה שלא עשית משהו, שלא עשית שום דבר בשבילו. אנחנו נצטרך להיות זהירים מאוד עם הגז". לא ייאמן שאדם יצא ככה בחריפות כנגד הגז,

מדבר על כלכלה שבה אתה לא עשית משהו. מה עשית אתה, מר לפיד? מה עשית? יש לך השכלה אקדמאית? עמלת פעם כדי להגיע לאן שאתה הגעת באופן אמיתי, ולא מפופוליזם, משקרים, מרמאויות, מחבורה, מעדר שהולך אחריך בעיניים עצומות? האם הנורבגים שבנית לעצמך בממשלת ההונאה הזו, אותם עשרות נורבגים שלא טורחים להגיע כמעט לוועדות, שלא נמצאים כאן עכשיו במליאת הכנסת, איפה הם הנורבגים? אותם שרים, ממשלה מנופחת, תראו כמה כסאות עור צבי יש כאן. קיבלו ג'וב טוב. קיבלו ג'וב טוב, ואת ג'וב טוב העיפו מכאן.

ישבו פה לילות, אתה לא יכול להגיד שלא. ישבו לילות בגלל שאנחנו הכרחנו אותם.

עם השעות שהם עבדו זה יצא להם 30 שקלים לשעה.

עם הפנסיות התקציביות שחצי מהם מקבלים, אין פה פנסיה תקציבית. מקבלים כפול. יאיר גולן מקבל גם פנסיה תקציבית.

אבל הוא לא ג'וב טוב, הוא נבחר. מה נבחר? נבחר במרצ, הוא לא נורבגי. בסדר, אבל הוא קיבל ג'וב טוב אחר. אתה אומר, הוא נבחר. אבל אתה מדבר על הסודאנים.

אמת. אז בואו תשמעו את העובדות, בוחרי לפיד, שתדעו שכל מילה שהוא אומר לכם היא שקר, עלולה להיות שקר, יכול להיות שיוצאת לו מדי פעם טיפת אמת. אז הוא אמר: אנחנו נלחמנו והוצאנו את הגז ונתניהו שרלטן. ב-2015 יש עתיד התנגדו למתווה הגז, התנגדו להוצאת הגז. 2019, לפיד הבטיח להקפיא את פיתוח לווייתן. חיימוביץ' באותה שנה בכלל אמרה: בואו נשאיר את הגז בים,

ב-2021, עכשיו, שרת האנרגיה הקפיאה את חיפושי הגז, ועכשיו הם מתגאים בהישג לא להם ואומרים: אנחנו עכשיו מייצאים גז לאירופה דרך מצרים. אבל חברים, איך אתם מעיזים לעשות דבר כזה? הגז יוצא לאירופה דרך מצרים כבר לפני יותר משנתיים. אנחנו עשינו את זה. ממשלת הליכוד עשתה את זה. תפסיקו להתהדר בנוצות לא לכם. ואני רוצה לסיים בציטוט מתוך שיר של אלתרמן, שתבינו מה יש לנו כאן, בממשלה הזו. "יש דברים מתוקים, כמו דבש כלפי חוץ / ובפנים מתברר שזה דווקא חמוץ. / יש דברים משוחים, מבחוץ בית מרקחת / ובפנים זו קדחת, ועוד ממולחת. // לפעמים אריזה ציוניסטית / מסתירה מחשבה אגואיסטית / מבחוץ אידיאל ואידיאה / ובפנים, חביבי / מי יודע,

אז זו הממשלה הזו שתם זמנה. תודה לאל. הודו לה' כי טוב שפטר אותנו מעונשם של אלו. הם הולכים הביתה, ואנחנו נקים בקרוב, בעזרת השם, ממשלה לאומית, יהודית, ציונית, ערכית, שתעשה טוב לעם ישראל ולמדינת ישראל. תודה רבה. לסעיפים 2-1 אין הסתייגויות. לסעיף 3, הסתייגויות של קבוצת סיעת הציונות הדתית, אני רואה שאין כאן אף אחד, קבוצת סיעת ש"ס,

קבוצת הליכוד, לגבי קבוצת סיעת הליכוד,

אומר סעיף 3, קבוצת הליכוד: חיים כץ, בבקשה, אתה מוותר. חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה, יש לך חמש דקות. סליחה, עד שאתה תעלה, בבקשה, את יכולה לעלות. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 261), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

2022, שהחזירה ועדת הכספים. מסקנות ועדת ביטחון הפנים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אוריאל בוסו, עמיחי שיקלי ויואב קיש בנושא: מעצרים אלימים של אזרחים שומרי חוק. הודעות שרת החינוך על מסקנות הוועדות כדלקמן: מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אורית סטרוק, יעקב מרגי וסמי אבו שחאדה

מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום של חברת הכנסת מאי גולן בנושא:

בבקשה, חמש דקות לרשותך.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

כבוד היושב-ראש, אני חושב שלא מזמן הייתה הפעם הראשונה שאתה ניהלת את הישיבה, ואני נאמתי ואמרתי שאני מאחל לך קדנציה קצרה וממצה, או מוצלחת וקצרה, משהו כזה. אז אני מקווה שהייתה לך קדנציה מוצלחת, אני באמת מאחל לך, אבל אני מאוד שמח שהיא גם הייתה קצרה, אני חייב לומר. ברגעים אלה הבנתי,

ישבנו פה במליאה, עלו בנט ולפיד ואמרו שהממשלה הזו סיימה את דרכה. נדמה לי שהיום בבוקר, כששאלו את בנט, בוא נגיד, בטח בשבוע שעבר, כששאלו אותו מה הוא אומר על הממשלה, אז היית שומע ציטוט כמו: הממשלה מצוינת, הכי טובה שהייתה פה במדינת ישראל. אז חברים, הציבור בישראל יודע את האמת: יש פה ממשלה נוראית, יש פה קואליציה נוראית, קואליציה עם סדרי עדיפויות גרועים. לאנשים הציונים בממשלה הזו ובקואליציה הזו לא היה מה לעשות. אני אומר את זה גם לך, היושב-ראש. אני שמח שהדבר הזה נגמר לטובת עם ישראל, באמת באמת לטובת עם ישראל. אנחנו ראינו פה סדרי עדיפויות מעוותים, ראינו פה ניסיונות לפגיעה בזהות היהודית של מדינת ישראל בשינוי הערכים, בהעברת כספים בסדרי גודל שלא ראינו לתנועת האחים המוסלמים בראשות מנסור עבאס, בכניעה מוחלטת בכל מה שקשור לביטחון האישי. רשימת הכישלונות של הממשלה הזו היא עצומה. מולה הייתה אופוזיציה נחושה שפעלה כאגרוף אחד. לא משנה כמה נורבגים הבאתם, לא משנה עד איזה שעות היה צריך להישאר פה, כל האופוזיציה התייצבה. המחנה הלאומי הבין את גודל השעה, הבין את המשמעות של מה שקורה למדינה ואיך חייבים לשמור עליה, ואנחנו בכוחות מאוחדים, אני מאוד שמח להגיע לרגע הזה שבאמת הולכים לבחירות, ופה המבחן שלנו. אני חושב שהעם בישראל יוכיח בשינוי את ההבנה כמה רע יכול להיות כשאנשים מתבלבלים ומבולבלים אוחזים בהגה המדינה. אז אותם אנשים יעשו את זה במסגרת ממשלת מעבר. אני מקווה שלא נגלה שפתאום ממשלת מעבר יכולה לעשות יותר דברים מממשלה מכהנת, מה שתמיד אמרו לנו היועצים המשפטיים: לא, אתם בממשלת מעבר, אי-אפשר לעשות. אבל הפעם זו ממשלת מעבר של הצד השני, ואני מאוד מקווה שהם לא יוכלו ולא יאפשרו להם לפעול ביד חופשית אלא כפי שנהגו בממשלות המעבר בעבר. אנחנו נגיע מהר לבחירות. אנחנו ננצח בגדול. העם והמחנה הלאומי יצאו להצביע. הם ראו את העונש שעבר עלינו בשנה האחרונה, הבינו כמה, בוא נגיד, איך ובאיזו קלות ניתן לפגוע בציבורים שלמים במדינת ישראל, באיזו קלות לא סופרים את הצד השני, מתנהגים באגרסיביות, בבוטות, ברודנות.

זה מאחורינו. אנחנו נוציא את האנשים, אנחנו נוביל להצלחה של המחנה הלאומי ונקים פה ממשלה ציונית. נחזיר את הגאווה, נחזיר את התקווה לאזרחי ישראל ונקים ממשלה ציונית שתוביל בחזרה לערכים, למדינה יהודית דמוקרטית.

תודה רבה. אם כן, אני רואה שאין כאן אנשים, אז אתם בעצם, מושכים את כל ההסתייגויות.

אז אם כן, אנחנו יכולים לעבור להצבעה. אנחנו נעבור להצבעה על החוק בנוסח הוועדה. הצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשפ"ב 2022, כולל לוח התיקונים כפי שהונח בכנסת, לוח תיקונים להסתייגויות ולבקשות רשות הדיבור. אין לנו גם כאן, נכון, את, אנחנו לא נצביע נגד.

לא נצביע נגד. אוקיי. אז אנחנו נעבור להצבעה כנוסח הוועדה בקריאה השנייה. ההסתייגויות הוסרו.

שתיים-אפס, שתיים-אפס. אוקיי. אז אני אעבור להצבעה. אתה לא יודע עוד מה הצבעתי.

אנחנו מצביעים עכשיו בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? מצביעים. סעיפים 1

שניים בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה, ואנחנו נעבור להצבעה על החוק בקריאה השלישית, כולל לוח תיקונים להסתייגויות ולבקשות רשות הדיבור כפי שהונחו בפניכם. הצבעה. חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר

בעד, שלושה, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה השלישית. התקבלה הצעת החוק, והחוק נכנס, חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשפ"ב 2022, נכנס לספר החוקים, כולל לוח תיקונים להסתייגויות ולבקשות רשות הדיבור. טוב. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 24), התשפ"ב 2022, לקריאה השנייה והשלישית. יציג אותה חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה, בשם יושב-ראש ועדת הפנים והגנת

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני בטוח שעכשיו זה זמן צפיית שיא בערוץ הכנסת. חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 24) לקריאה השנייה והשלישית. זו הצעה שנוגעת בדבר אולי הכי מתסכל שתושבי הערים בישראל חווים מדי יום, והוא מצוקת החניה. כיום תושב תל אביב,

רמת גן או כל עיר צפופה או עמוסה אחרת, נתקל במסע חיפוש החניה לא פעם ברכבים נטושים שחונים בחניות ברחוב ולא זזים משם במשך חודשים רבים. אתם בטח מכירים את הרכבים האלה, שמזוהים לעיתים עם נשורת עצים, עם לכלוך רב, לפעמים עם הודעות מכירות ומכירה שדבוקות על החלון. לרוב הרכבים האלה שייכים לסוחרי מכוניות או לאנשים שלא מתחשק להם להשתמש ברכב וחושבים שזה בסדר להפוך את הרחוב לפח ולמגרש גרוטאות. בכל מקרה, היתקלות ברכבים אלה היא תמיד עם תחושה מעצבנת כזאת שלרכב נטוש יש איפה לחנות ולאזרח שחזר מהעבודה ב-21:00, ב-22:00, ורוצה לראות את ילדיו, אין לו איפה לחנות. חוק שמירת הניקיון קובע היום הסדר שמטרתו מתן אפשרות לרשויות מקומיות להתמודד עם התופעה של השארת רכבים שאין בהם שימוש בפועל במרחב הציבורי. הרכבים שמושארים כאמור בשטחי המרחב הציבורי גם גורמים למפגעים ומטרדים וגם מחמירים את מצוקת החניה הקיימת ברשויות המקומיות. ההסדר הקיים היום בחוק לא מאפשר התמודדות יעילה עם התופעה וגורם לכך שתהליך פינוי הרכבים מהמרחב הציבורי אורך זמן, זמן רב מדי. שתבינו את היקף התופעה: רק בתל אביב בשנת 2020 התקבלו כ-3,600 קריאות שירות למוקד העירוני על רכבים נטושים, וכ-3,500 דרישות הזזה נמסרו לבעלי רכבים. תחשבו מה זה, כמה 3,500 מקומות חניה נוספים יכלו להקל על תושבי העיר, ולעירייה אין דרך ממשית לעזור לאותם אזרחים. לכן מוצע במסגרת הצעת החוק הנוכחית לקבוע כמה הסדרים שיקלו על הרשות המקומית ויקצרו את תהליך פינו הרכבים.

מוצע לקבוע מבחנים ברורים יותר לזיהוי רכב כרכב נטוש שהרשות המקומית רשאית לגרור.

רכב שעומד ברשות הרבים ללא לוחית זיהוי, ללא רישיון רכב בתוקף מעל 30 יום או באופן שניכר ברכב שהוא לא מוזז ממקומו למרחק של ממש או לא נעשה בו שימוש תדיר לנסיעה, רכב כזה ייחשב לרכב נטוש והרשות תוכל להפעיל את סמכויותיה לגביו. מוצע גם לקצר את פרק הזמן שבו ניתן יהיה להשאיר רכב ללא שימוש במקום אחד ברשות הרבים עד למתן התראה של גרירה מ-60 יום ל-30 יום, וכן מוצע לקבוע בחוק כי 30 הימים ייספרו מיום מתן ההודעה הראשונית, האזהרה לבעל הרכב, על כך שהרכב שלו נחזה להיות רכב נטוש, וכי אם לא יוכיח אחרת להנחת דעתה של הרשות המקומית היא תהיה רשאית לגרור אותו מהמקום.

אנחנו מציעים לקצר את פרק הזמן שבו מוטל על הרשות לשמור על הרכב ברשותה לאחר הגרירה מ-60 יום ל-45 ימים. במהלך הדיונים בוועדה הוחלט לכלול בהצעה הסדר חשוב נוסף שלפיו הודעות ההתראה על זיהוי רכב כרכב נטוש ועל גרירתו יימסרו ככל הניתן לבעלי הרכב גם בדרך מקוונת, כלומר בדואר אלקטרוני או במסרון, ובלבד שבידי הרשות המקומית קיימים פרטי ההתקשרות עם בעל הרכב בדרך זו. בוועדה סיכמנו גם שהתראות לפינוי ולגרירה יינתנו גם באמצעות מסרונים לנייד במידת האפשר, ולא רק באמצעות דואר רשום ומדבקה על הרכב כפי שהיה נהוג עד עכשיו, דבר שיקל על בעלי רכבים שזוהו בשוגג כנטושים לפנות לעירייה או לבטל את ההתראה.

חברי הכנסת, שהצעת החוק תפתור את עומס הרכבים הנטושים ברחובות ותקל על מצוקת החניה הקשה של תושבי הערים בישראל. כמובן, להצעת החוק הזו הוגשו כמה הסתייגויות, אך אבקש מחברי הכנסת שהסתייגו למשוך את ההסתייגויות, ואם לא, נבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שמוצע על ידי הוועדה. תודה רבה לכולם.

תודה רבה. מושכים את כל ההסתייגויות. נמשכו כל ההסתייגויות. הסתייגויות הונחו על ידי קבוצת סיעת הליכוד, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה וקבוצת סיעת הציונות הדתית. אני רואה שיש לנו נציגים אך ורק מהליכוד. משכתם את כל ההסתייגויות, אז אנחנו נעבור להצבעה. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד?

סעיפים 1 2 נתקבלו.

שבעה חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים אין. אם כן, אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית.

התשפ"ב 2022, נתקבל. בעד, שבעה חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 24), התשפ"ב 2022, עברה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים. בבקשה, איתן, ברכות גם ממני. מה שנקרא בזמן פציעות. תודה רבה, אדוני

אני מאוד מאוד מודה לכנסת על העברת החוק והתיקון החשוב הזה. אני מודה לרשויות המקומיות בישראל שנתנו גב להצעת החוק ולכל השותפים. אני מבקש להודות לצוות ועדת הפנים של הכנסת, למנהלת הוועדה, ליועץ המשפטי וליועצת המשפטית, וכמובן ליושב-ראש הוועדה, שמאוד מאוד סייע ודחף ונתן גיבוי בהעברת החוק החשוב הזה, וכמובן לעוזריי הנאמנים והטובים שחר, ניב ונעה, על דחיפת הצעת החוק והסיוע בהעברתו.

תודה רבה לכל חברי הכנסת שתמכו בו ואפשרו את קיומו. אני בטוח שראשי הרשויות בישראל יודו לנו היום מאוד, גם על העברת הצו של הגברת האכיפה של אופניים וקורקינטים חשמליים, הצו שעליו, אני מקווה, השר לביטחון פנים, תחתום עליו היום, על הצו של הגברת האכיפה והעברת סמכויות לרשויות המקומיות בטרם נתפזר, וגם על החוק הזה, שנותן עוד עזרה לרשויות המקומיות בהתמודדות עם רכבים נטושים במרחב הציבורי. תודה רבה לכם, חברים. תודה רבה. אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 34), התשפ"ב 2022, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. יציג את החוק חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון.

בבקשה. יציג את החוק איתן גינזבורג, בשם יושב-ראש ועדת הכלכלה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפניכם הצעת חוק שבמילה מאוד מאוד פשוטה היא הצעת חוק טובה, היא פשוט הצעת חוק טובה, פשוטה, טובה וחשובה, הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 34), התשפ"ב 2022, לקריאה השנייה והשלישית. הצעת החוק שלפניכם היא פרי יוזמתם של חברי הכנסת חיים כץ וחוה אתי עטייה. חברי הכנסת, בהצעת החוק מוצעים תיקונים לכמה חוקים פיננסיים, ובראשם חוק הבנקאות (שירות ללקוח). בתיקון הזה מוצע להגביל את סכום העמלה בעד טיפול בבקשה להלוואה לדיור, הקרויה גם עמלת פתיחת תיק משכנתה, כך שתאגיד בנקאי מבטח, קופת גמל או חברה המנהלת קופות גמל, בעל רישיון למתן אשראי או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי שנותנים הלוואות לדיור יהיו רשאים לגבות עמלה כאמור בסכום שלא יעלה על 360 שקלים חדשים. סכום זה יוצמד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-1 בינואר בכל שנה. הגבלת העמלה נועדה להתמודד עם מגמה רווחת בקרב הבנקים והתאגידים החוץ-בנקאיים של גביית עמלות פתיחת תיק בסכומים גבוהים במיוחד של אלפי שקלים, והכול כי

הכול כי הם יכולים.

הובא לידיעתנו שכיום עמלה זו, אתה רוצה שאני אשריין אותך? צריך להביא את זה למרכז הליכוד,

כשזה בא למרכז הליכוד אני סומך על חבר הכנסת חיים כץ. הובא לידיעתנו שכיום עמלה זו נתונה למשא ומתן בין המלווה לבין הלקוח. הלקוח ממילא נמצא בעמדת מיקוח חלשה ביחס למלווה. כך יוצא שלקוחות בעלי איתנות פיננסית יהיו זכאים להנחה גבוהה יותר בגובה העמלה מלקוחות מוחלשים, שלעיתים אף בכלל מתקשים לקבל משכנתה, הנחה שלעיתים יכולה להגיע עד לכדי 90%. או ביטולה בכלל. כן, יש גם מצבים של ביטול?

אדרבה ואדרבה. שאומרים לך: אני לא צריך ממך, אתה מיוחס. והכול כי הם יכולים.

הכול כי הם יכולים. הצעה זו מציבה את כל הלווים בעמדה אחידה והוגנת ותאפשר השוואת תנאי הלוואה לדיור ביתר קלות. במהלך הדיונים בוועדה נשמעו התנגדויות רבות, לא הייתי קורא לזה "רבות"; נשמעו התנגדויות, מנציגי הבנקים. מצד תאגידי הבנקים ומצד התאגידים החוץ-בנקאיים, אולם חברי הוועדה, וגם אני, סברנו שמדובר בהסדר ראוי, הסדר שמעגן סכום הוגן המשקף ברוב המקרים את היקפי העבודה הכרוכים בטיפולים בבקשה. לא הוצגו נתונים אחרים, לא הוצגו נתונים סותרים. מה שהוצג לנו בוועדה הניח את דעתנו כי מדובר בהצעת חוק נכונה. חשוב לזכור שהכנסתם של המלווים אינה מסתכמת רק בעמלת פתיחת תיק, אלא הלקוח משלם ריביות במשך כל תקופת ההחזר, וממילא יש מקרים לא מעטים שהם מוותרים על עמלת פתיחת התיק, הם מוותרים על 90% ואף למעלה מכך, כפי ששמענו פה. עוד מוצע שהפרת ההוראה תאפשר לכל רגולטור פיננסי שמוסמך לכך להטיל עיצומים כספיים על המפירים בסכומים הקבועים בהצעה. בנוסף לתיקון שפירטתי מוצע גם תיקון טכני לשוני בנוסח האזהרה המחויבת בעת פרסום ההלוואה, שנוסחה: "אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל". בהתאם לעמדת האקדמיה ללשון העברית, ישנה טעות לשונית בנוסח האזהרה, כי המילה "עלול" צריכה להיאמר בלשון נקבה. לפיכך אנו מציעים להחליף את המילה "עלול" במילה "עלולה". את רואה, גברתי יושבת-ראש ועדת החינוך, גם בחוק הבנקאות אנחנו עוסקים בתיקון

אני מבקש לברך את היוזמים, חבר הכנסת חיים כץ וחברת הכנסת חוה אתי עטייה, ואת חברי הוועדה על איחוד כוחות בקידום הצעת חוק חברתית חשובה מאוד, שאושרה פה אחד, אופוזיציה וקואליציה, ותיטיב באופן משמעותי עם נוטלי המשכנתאות. חברי וחברות הכנסת, להצעת חוק זו הוגשו כמה הסתייגויות. הריני להודיע שאנחנו מסירים את ההסתייגויות להצעת החוק הזאת.

על כן, אני מבקש לקבל את הצעת החוק כנוסח הוועדה ולהכניס אותה במהרה בימינו לספר החוקים של מדינת ישראל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אם כן, הוסרו ההסתייגויות להצעת החוק, ואנחנו נצביע על הצעת החוק כנוסח הוועדה בקריאה השנייה.

חמישה,

אין, נמנעים, אין. אני קובע כי ההצעה עברה בקריאה השנייה. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית.

בעד, חמישה, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע שהצעת החוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 34), התשפ"ב 2022, עברה גם בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים. בבקשה, חבר הכנסת כץ מתכבד לברך. שלוש דקות של ברכות מלוא הטנא. אני אעשה שתי דקות ואתי דקה. היא יוזמת, שותפה. לאור הסיום הזה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשלהי הכנסת, כשסוגרים את הכנסת, אין שמח ממני שהיא נסגרת, יצאה לנו הזכות להעביר פה חוק בדקה ה-90, יש עוד יום-יומיים זמן להארכות, אבל בדקה ה-90. אני רוצה להגיד תודה למיכאל ביטון. כשהוא הבין על מה החוק הוא זירז אותו והריץ אותו במליאה. אני רוצה להגיד תודה לאיתן גינזבורג על ההסתייגויות, אבל חבל שהוא לא העלה אותן להצבעה. הוא רצה 185 שקלים פתיחת תיק, שזה נובע מעשר פעמים ח"י וחמסה אחת. אתה יודע איזה מזל זה היה מביא ללוקחי המשכנתאות, החמסה והח"י, השילוב ביחד? אני שמח שהחוק הזה מנע מהבנקים את היכולת לקחת מהחלשים. צביקה, בשביל שתבין, בשנה האחרונה הבנקים הרוויחו רק מפתיחת תיק 250 מיליון שקל. 250 מיליון שקל נלקחו מאנשים שבאו לקחת משכנתה, ובכל זאת הם משלמים על הריבית. הבנקים, כשהם נותנים משכנתה, הם צריכים להרוויח, הם מוכרים כסף, הם מוכרים ריבית. נותנים לך ל-30 שנה, אבל היכולת לקחת ולגזול, הם לא לוקחים ממך וממני, כי לנו הם עושים הנחה, הם לוקחים מאלה שאין להם, מהקטנים שבאים לקחת ובקושי בקושי משלמים. להם הם לא עושים הנחה. כל אלה שנתנו ידם מהקואליציה, ולמה? כי הם יכולים. זאת לא חקיקה ראשונה שבה "כי הם יכולים" שהעברתי בכנסות ישראל. עוד פעם, תודה לקואליציה ולנציגי הממשלה שתמכו, לחברים שתמכו, על שיתוף הפעולה. העברנו היום שני חוקים בהסכמה:

על גרירת מכוניות מהמקום, והשני לשיפור מצבם של האזרחים לוקחי המשכנתאות, עד תקרה של 5,000 שקל, במקום 5,000 שקל זה 360 שקל גג, שזה שקל לחודש על 30 שנות משכנתה. ב-30 שנות משכנתה יש 360 חודשים. 300 שקל, אני חושב שגם זה מיותר, אבל אי-אפשר בלי כלום. אז תודה רבה לכל אלה שהעבירו את החוק, ותודה לכנסת ישראל שנתנה לי את האפשרות לעזור לחלק מהאוכלוסיות המוחלשות בישראל. אתי, יש לך דקה. תודה רבה. אתי, בבקשה. יש לך שלוש דקות. חיים העניק, ואני משלים עוד שתיים. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בשעה טובה הגענו להשלמת חקיקה של חוק שהוא אכן אך ורק צרכני וחברתי. אני מברכת על החוק הזה, שהוא הישג מרשים של ועדת הכלכלה. אני מודה בהתרגשות ליוזם החוק, לשר העבודה והרווחה לשעבר חבר הכנסת חיים כץ, וליו"ר ועדת הכלכלה חבר הכנסת מיכאל ביטון, שתמך בחוק וקידם אותו לאורך כל הדרך עד השלמת החקיקה, ולכל מי שנמצא באולם, לאיתן, ליואב. אנחנו מכריזים היום בפה מלא: הלקוחות קודמים לרווחים של הבנקים. זאת בשורה של ממש לכלל האוכלוסייה. זה חיסכון של אלפי שקלים שמושג לטובת כיסם של הרוכשים. אלו עלויות של החיים עצמם. הרווחים של הבנקים נוסקים, והציבור שבוי בידי הבנקים, אין לו אפשרויות אחרות. החוק יוביל לשקיפות, לשוויון של הלקוחות מול הבנק ולביטול האפליה בין לקוח ללקוח. אני שמחה שעמדנו במשימה שמוטלת עלינו כנבחרי ציבור ליזום ולחוקק חוקים ותקנות כדי להקל על האזרחים. אני תקווה שנוכל בעתיד להרחיב את החוק ולכלול תקרת סכום גם לעמלות נוספות: עריכת מסמכים ופתיחת תיקי הלוואות שאינן לדיור, כפי שהוצע בדיוני הוועדה. תודה רבה רבה. אנחנו נעבור לסעיף הבא, בעצם הסעיף האחרון בסדר-היום, הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47) (הארכת תקופות הזיכיון לשידורי רדיו אזורי), התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת שרן מרים השכל.

תודה רבה לך, אדוני היושב בראש. אני אעשה את זה קצר, משום שזה הסעיף האחרון על סדר-היום. בעצם הצעת החוק מבקשת לבוא ולהיטיב עם תחנות הרדיו, בגלל הפגיעה שהייתה בתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה הייתה פגיעה בכל העסקים, וגם בתחנות הרדיו האזוריות: פחות מפרסמים השתמשו בשירותים שלהן, פחות פרסמו, ולכן גם ההכנסות שלהן ירדו בסכום ניכר. לכן נתנו להן כאן תקופה נוספת להארכת הרישיון שלהן, על מנת לסייע להן בתקופה הקשה הזו. אני רוצה להודות לחברי כנסת מכל הסיעות וגם לחברתי חברת הכנסת גילה גמליאל על שיתוף הפעולה הפורה בעניין הצעת החוק הזאת. אני קוראת לכל מי שנמצא להצביע בעד על מנת להעביר אותה.

תודה רבה. גילה גמליאל רוצה להתייחס, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברת הכנסת שרן השכל,

אולי זה לא מקרי שדווקא כשמקפלים שוב ויוצאים לבחירות יש אפשרות להראות שיכולה להיות עבודה משותפת, שרואים את טובת הכלל. אנחנו בהחלט מקדמות את הצעת החוק, שהיא הצעה מאוד מאוד חשובה בהקשר הזה, שבו אנחנו מתבוננים ומסתכלים על הצרכים של הציבור הרחב לקבל ולצרוך תקשורת, תקשורת שמזינה את כלל היישובים בתחומים שנוגעים להם, ברדיו האזורי. ניתנה לנו הזכות לשתף פעולה, גם לי וגם לחברת הכנסת שרן, על מנת לקדם זאת בשותפות יחד עם הרבה מאוד חברי כנסת מהבית הזה. אני רוצה לומר שאולי נשארו עוד דברים לעתיד לבוא שיהיה ניתן להסכים עליהם בהמשך לפני פיזור הכנסת. אבל למרות האידיליה שיש כאן עכשיו, אני ממש רוצה לומר שבשעה טובה אנחנו שומעים היום שהסאגה של ההתנהלות שהייתה פה בכנסת, שתיזכר לדיראון עולם, מחזה האימים הזה שהיה פה במשך שנה שלמה נגמר, וכולי תקווה שלא נראה אותו כאן יותר ושנראה פה ממשלה יציבה, שגם נמצאת ויודעת לנהל את הדברים בצורה נכונה, ושתהיה פה כנסת שתכבד את מעמדה. אז כולי תקווה שבבחירות הקרובות נצליח לחזור ובגדול, וכמו שאומרים,

לפעמים מנסים לייצר מוטציות, זה לא עובד.

תודה רבה. אם כן, אנחנו נעבור להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47) (הארכת תקופות הזיכיון לשידורי רדיו אזורי), התשפ"ב 2022. בבקשה, מי בעד?

נגד? הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47) (הארכת תקופות הזיכיון לשידורי רדיו אזורי),

2022, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, שלושה, חברת הכנסת ברק הגיעה ללא נשימה. בעד, שלושה, נגד, אין, נמנעים אין. אני קובע כי הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47) (הארכת תקופות הזיכיון לשידורי רדיו אזורי),

עברה בקריאה הראשונה, והצעת החוק תחזור לדיון בוועדה הכלכלה. אם כן, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי כ"ב בסיוון התשפ"ב, 21 ביוני 2022, בשעה 16:00. אני מכריז שישיבה זו נעולה.